את סגן שר האוצר חבר הכנסת מיקי לוי לעלות לכאן, לדוכן הנואמים, כדי להשיב על שאילתה דחופה מס' 169 מאת חברת הכנסת זהבה גלאון. הנושא הוא: הטבות מס נוספות לחברות הענק. בבקשה, סגן השר. חברת הכנסת גלאון יכולה לגשת למיקרופון באולם. תודה רבה, אדוני. לפני כמה ימים פורסם שרשות המסים תיתן הטבות מס שיפחיתו את המס שחברות משלמות על תמלוגים מפטנטים. אני רוצה לשאול: 1. האם ההחלטה הזאת היא כניעה לחברת "טבע" או לחברות אחרות? 2. לאיזה שיעור יופחת המס? 3. אילו חברות ייהנו מההטבה? 4. מה היא העלות התקציבית של ההטבה?

תודה לחברת

הכנסת גלאון. בבקשה, סגן השר. אדוני היושב-ראש, חברת הכנסת גלאון, חברי כנסת נכבדים, התשובה שאקריא קצרה במיוחד, ממש קצרה, היות שלא נתקבלו החלטות בנושא עד כה. איני אחראי לפרסום, ולכן אני יכול להגיד שלא התקבלו החלטות, חד וחלק. סוגיית היבטי המס של קניין רוחני שנרכש בחו"ל נבחנת בימים אלה על-ידי ועדה בין-משרדית, לא רק של האוצר, כלכלה, רשות המסים ואגף התקציבים, והיא טרם גיבשה את מסקנותיה. עוד לא התקבלה שום החלטה בעניין, וכאמור, מדובר אך ורק בבחינת הנושא. גם החלטה בעניין זה, כמו יתר ההחלטות שמתקבלות על-ידי שר האוצר, אינה נובעת מאיום של חברה כזאת או אחרת, אני מודיע לך: אנחנו לא מושפעים מזה, אנחנו לא מחויבים לזה, הדבר היחיד שאנחנו מחויבים לו הוא מדינת ישראל ומשרד האוצר, אלא מהבנת הצורך לבצע שינויים, ושינויים אכן נדרשים לאור מה שהיה פה בעבר, אם מתגלה שיש צורך בכאלה, במיוחד בעולם המס, שהוא לא סטטי אלא משתנה כל העת בהתאם לסל רחב של שיקולים. לאחר שתסיים הוועדה את עבודתה יועברו המלצותיה לידיעת הציבור, וכמובן, לחברי הכנסת. שאלה נוספת לחברת הכנסת זהבה גלאון. לאחר מכן גם חברי הכנסת דב חנין וסתיו שפיר ביקשו לשאול שאלה נוספת. אדוני היושב-ראש, אז אני רוצה להבין ששמעתי את מה ששמעתי: לא היה שום משא-ומתן בין "טבע" לבין רשות המסים, לא הוחלט על שום הטבה בעניין פטנטים, לא הייתה בקשה מ"טבע" לקבל הטבות תמורת ההעברה של החברות שלהם או רישום הפטנטים לחו"ל. זאת אומרת, לא היה? הכול עורבא פרח, כאילו משל היה, רק כדי להבין. אני אחזור, זאת השאלה של חברת הכנסת גלאון. יש עוד שני שואלים, ואז תוכל להשיב לכולם. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. אדוני סגן השר, גם אני רוצה לשאול אותך בעניין הטבות המס. השבוע התפרסמה ההמלצה של משרד האוצר שאושרה בממשלה לאשר הטבות מס ל-35 התנחלויות מבודדות, הנמצאות מחוץ לגושי ההתנחלויות. אני רק רוצה להבהיר, אדוני: אני לא שואל אותך בהיבט הפוליטי, כי כמו שאומרים כל הפרשנים הפוליטיים, ברור לחלוטין שיש עתיד הם קבלני ביצוע של הבית היהודי. ראינו את זה גם בקומבינת ישיבות ההסדר שהייתה בוועדת איילת שקד. אז אני לא שואל בהיבט הפוליטי. ברור שאתם מבצעים את המשימות שמוטלות עליכם מטעם הבית היהודי. אני שואל אותך כסגן שר האוצר: מהי ההצדקה הרעיונית למתן הטבות מס להתנחלויות מבודדות שנמצאות מחוץ למפה של הגושים שהמדינה טוענת שעליהם היא מתכוונת להתעקש במשא-ומתן? או שאולי יד ימין לא יודעת מה יד שמאל עושה, או שאולי רק יד ימין היא הרלוונטית בממשלה הזאת, ביש עתיד.

תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. חברת הכנסת סתיו שפיר, בבקשה, גברתי. תודה רבה. בתחילת החודש הכריז שר האוצר כי הוא מתכוון להקפיא את כל העברות הכספים להתנחלויות בגין הקפאת בנייה, בעקבות תחקיר של ערוץ 2 שהוכיח שמועצת יש"ע השתמשה בכספים האלה, שהיו אמורים לעבור לרשויות, לצורכי תעמולה פוליטית, ולעתים בניגוד למדיניות הממשלה. כל הדבר הזה הותנה בתחקיר שהיה אמור להיערך במשרדכם, והיה אמור גם להסתיים לפני שבוע, לפי מה שטען שר האוצר בתקשורת. איפה עומד התחקיר הזה? מתי בכוונתכם לפרסם את תוצאותיו? תודה לחברת הכנסת שפיר. כבוד סגן השר, יש לך כל השאלות ואפשרות להשיב לכולם. אף שחלק מהשאלות אינן קשורות בצורה כזאת או אחרת, אלא לוקחות אותנו לכיוון אחר לחלוטין, אני אשתדל לענות. אני אתחיל דווקא מהסוף: אין לי תשובה בשבילך. אני לא יודע. אם היית מקדימה בשעה ועושה אלי צלצול קטן הייתי בא עם תשובה מוכנה ביד. אני אבדוק ואשיבך דבר. אני פשוט לא יודע. זה לגיטימי ביותר. בשאלות נוספות המסורת היא שאם השר, או סגן השר, במקרה זה, לא יכול להשיב במקום הוא ידאג להעביר את התשובה לחבר הכנסת, כשזה לא נוגע ישירות לשאילתה הדחופה המקורית. הוא אשר אמרתי. לחבר הכנסת חנין יכולתי לענות באותה מטבע, אבל אני אשתדל להשיב קצת אחרת. אני אקדים ואומר, חבר הכנסת חנין, שחברת יש עתיד היא חברה עצמאית, היא לא קבלנית ביצוע של אף אחד, היא קבלנית ביצוע של עצמה. השינויים שהעבירה, חברה?

אפילו אני הבנתי את ההומור של סגן השר. כשהיה מדובר ב"קבלני ביצוע" אז הוא השתמש במושג "חברות". אני עניתי לו באותה מטבע לשון. לא עשיתי שימוש בשום נושא אחר. באותה מטבע לשון. אבל בבדיחות הדעת. אדוני סגן השר, אתה צריך לשכנע,

לא רק אותי. בבקשה, עכשיו הזמן של סגן השר להשיב. תכף יגיעו גם לשם. אני מאוד מקווה שהיום נעביר את אחד החוקים שהוא ממש מוצר שלנו, ואתם כולכם תתגייסו לעניין של שוויון בנטל, תרתי משמע. בלי הבדלים ובלי שום דבר ובלי חוק כזה וחוק לאחרים. זה רק כדי לדבר על כך שאנחנו בהחלט חברת ביצוע עצמאית, או סיעת ביצוע עצמאית, ולא קבלנית ביצוע של אף אחד. לעצם העניין, גם לשאלה הזאת לא התכוננתי, אף שאני מעורב בעניין. אבל כשאתה קובע כללים שאמורים להכניס, וזה התחיל בכלל, ובצדק, מיישובים ערביים שלא נכללו בקדנציות הקודמות בתוך הכללים של אותם יישובים שאמורים לקבל את הקלות המס. הוגשו לממשלה שלוש תוכניות, שלוש דרכי פעולה אפשריות. בישיבת הממשלה נבחרה דרך אחת. בדרך הזאת נכללים גם יישובים, אמרת מספר מעבר לקו הירוק? 35 התנחלויות מחוץ לגושים. אני אתקן אותך, זה 29 יישובים.

29 יישובים, הם נכללו בהחלטת הממשלה. נדמה לי אפילו שיש שאילתה להיום בעניין הזה, אם אינני טועה, או ליום שני, ואז נוכל לשמוע, אדוני סגן השר, רק שנייה. קצת, קצת, קצת,

קצת נימוס,

אבל קצת נימוס. 29 התנחלויות, ואת העיר לוד לא מצאתם לנכון להכניס פנימה. למה רחלים כן ולוד לא? המצב של לוד משתפר פלאים?

מכיוון שזה לא היה שייך לשאילתה וזה יעלה מחדש,

אני אשיב לך ברגע שזה יעלה. זה לא היה קשור לשאילתה הזו. תודה רבה. תודה. רגע, חברת הכנסת זהבה גלאון שאלה שאלה.

אני מתנצל בפנייך, חברת הכנסת גלאון. עצם העניין, לא נגענו בו. אני ממש מתנצל. אני אגיד במשפט קצר: לא התקבלה שום החלטה באותה ועדה שמונתה ברשות המסים. כשתתקבלנה החלטות, יותר מכך אני אגיד, אנחנו לא לחיצים בכל נושא לחיץ או אפשרות של לחץ כזה או אחר מטעם חברת "טבע", ולא חברת "טבע" על שולחן ההחלטות שלנו אלא ההחלטות שמדברות באופן כללי לטובת מדינת ישראל.

אני לא שאלתי על הוועדה הספציפית שהוקמה, אני שאלתי על רשות המסים. לא התקבלה שום החלטה. התשובה ברורה, וסגן השר חזר עליה שלוש פעמים, הכול ברור. סגן שר האוצר, חבר הכנסת לוי, יישאר אתנו כאן על הדוכן. לפני שאני אזמין את חברת הכנסת שלי יחימוביץ, אני רק אגיד שמה שהתכוון אליו סגן השר זה שתידון היום הצעה דחופה לסדר-היום בנושא: אישור הממשלה את מפת הטבות המס, ושם כל השאלות שנשאלו, לגבי ערים שונות, יישובים שונים ביהודה ושומרון, יידונו על-ידי כמה חברי כנסת. חברת הכנסת שלי יחימוביץ מוזמנת למיקרופון באולם על מנת להפנות לסגן שר האוצר שאילתה דחופה, מס' 170, והנושא הוא: יצירת מונופולים אזוריים בתחום הדיור. בבקשה, גברתי. אדוני סגן שר האוצר, לאחרונה פורסמו המכרזים הראשונים לפרויקט הדיור הממשלתי, עוד לפני שהושלמה החקיקה בעניין הזה. ברצוני לשאול: 1. האם בכוונתכם להגביל במכרזים עתידיים את גודל המתחם או את מספר הדירות שיוקצו לגורם יחיד? כדי להבהיר, לקבלן יחיד הכוונה. 2. אם לא, כיצד בכוונתך למנוע היווצרות של מונופולי דיור עירוניים? 3. מדוע לא יוקצה חלק מהבנייה, אחוז מסוים, לטובת הדיור הציבורי? תודה רבה. תודה לחברת הכנסת יחימוביץ. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברת הכנסת יחימוביץ, חברי כנסת נכבדים, המכרזים הראשונים לפרויקט הדיור הממשלתי מהווים סנונית ראשונה במכרזי הדיור להשכרה ארוכת הטווח, המשפרת את מוצר השכירות אל מול מוצר הבעלות, זאת תוך הכתבת מפרט טכני ואחזקה ליזם, שהוא יהיה אחראי על כל אותם בניינים שהוא יבנה וגם ישכיר, עם מטרייה, עם רשת ביטחון שהמדינה תיתן לו. מטרה נוספת של מכרזים אלו הנה ניסיון להכנסת ההון המוסדי למימון שוק הדיור. 1 2. לאור מטרות אלה נבחן גם גודלם של המכרזים. אנו צופים כי בשלב זה לא קיים סיכון של היווצרות מונופולים עירוניים לדיור. גם הגדרה של מונח זה איזה ברורה, כי מהו הגודל? איזה מונופול? ברגע שזה יקרה, ברגע שנוציא את זה הלאה, נצטרך לחשוב גם על העניין הזה. בהתייחס לשאלה 3, הרי שמכרזים אלה אינם מיועדים לדיור הציבורי. שאלה נוספת לחברת הכנסת שלי יחימוביץ. לאחר מכן גם חברי הכנסת שמולי וחנין ביקשו לשאול שאלות נוספות. ראשית, אדוני סגן השר, אני מבינה שחלק מהפרויקטים לא יוקצה לדיור הציבורי אבל לא קיבלתי תשובה על שאלתי, מדוע. כיוון שאנחנו יודעים בוודאות שיש מחסור מאוד קשה של דירות פנויות לדיור הציבורי, ולכן לא קיבלתי תשובה על השאלה למה. עניין נוסף, לא ברור מה פירוש מונופולים, על הדבר הזה ניתנה כבר הדעת בעת הדיונים על, קראנו לזה אז הפרטת הקרקעות, אבל מדובר בדיונים שהתנהלו לפני כשלוש שנים ואשר הביאו לשינויים משמעותיים ולאפשרות להעביר בבעלות קרקע במקום בחכירה. ושם כבר ניתנה דעת המחוקק ודעת הממשלה באופן רחב ביותר, ושם הוטלה הגבלה שבהוצאת מגרשים למכרזים לבנייה לא יעלה הנתח של קבלן אחד על 16 דונם. כלומר, כבר ניתנה הדעת על מהו מונופול. ואני בטוחה שאתה מודע לכך שאם קבלן יחיד שולט או על שטח עצום או על כמות גדולה מאוד של דירות, הוא מונופול. הוא לכאורה יכול לקבוע את המחיר. הוא יכול לקבוע את המחיר, הוא יכול גם לדגור על הקרקע, הוא יכול לעשות אלף ואחד דברים. ולגבי הדבר הזה אני שואלת, מדוע לא ניתנה הדעת, והאם באמת יכול להיות שההיקפים הם כל כך נמוכים עד שלא נוצרת סכנת מונופול?

ברשותך, אם אפשר לדעת אם אכן ההיקפים הם כה קטנים עד שאין סכנת מונופול ועל איזה היקפים אנחנו מדברים, והאם בכלל ניתנה הדעת על הדבר הזה שאם יש פרויקט בעיר מסוימת אולי אפשר לחלק אותו לשניים,

ולהוציא אותו לשני מכרזים במקום לאחד ובכך להעניק מונופול בידי הקבלן. תודה לחברת הכנסת

חבר הכנסת איציק שמולי, שאלה נוספת.

אדוני היושב-ראש, אדוני סגן השר, גם לי יש שאלה בעניין הקרקעות, והיא מתחברת גם לאמירות האחרונות של שר האוצר וגם לאמירה של ראש אגף תקציבים אתמול באחת מוועדות הכנסת, בוועדת הפנים. אני רוצה לשאול אותך, אדוני היושב-ראש, לגבי אמירתו של שר האוצר שהמדינה מוכנה לוותר על הכנסות מקרקעות כדי להוריד את מחירי הדיור. היו שנים מסוימות, אני חושב שב-2012, שהמדינה הכניסה מקרקעות כמעט 8 מיליארד שקל. ואני רוצה לשאול אתכם על הנתונים שמאחורי האמירה הבומבסטית והדרמטית הזאת. אם תוכל לסבר את אוזננו על איזה נתונים אנחנו מדברים, על כמה כסף המדינה מוכנה לוותר, לאבד, בהכנסות מקרקעות? ואני מברך אתכם על האמירה הזאת, אני רק מקווה שיש כוונה אמיתית ליישם אותה ושזה לא יישאר כאמירה על הקיר.

תודה לחבר הכנסת שמולי. אחרון השואלים שאלה נוספת הוא חבר הכנסת דב חנין, ולאחר מכן סגן שר האוצר ישיב. תודה. אדוני היושב-ראש, בהמשך לשאלתה של חברת הכנסת יחימוביץ בעניין פרויקט הדיור הממשלתי ואותה חברה של "דירה להשכיר", רציתי לשאול אותך, אדוני השר, על הקשר בין המהלך הזה לבין ההתחייבויות שלכם במצע יש עתיד. כדי למנוע כל אי-הבנה אני אומר בגילוי נאות שאני לא הצבעתי ליש עתיד אבל קראתי בעיון רב את המצע שלכם. מן הסתם.

אבל קראתי בעיון רב את המצע שלכם, ובהגינות אני רוצה לומר שדווקא היו שם רעיונות לא רעים בהיבטים מסוימים. הרעיון של חברת דיור ממשלתית הוא רעיון טוב, ובתוך הרעיון הזה אתם גם הכללתם מנגנונים של דיור בהישג יד, ואפילו הצעתם איך לעשות את זה וכללתם שם התחייבות, בהמשך לשאלתה של חברת הכנסת יחימוביץ, ל-5% מהדירות האלה שייבנו לטובת דיור ציבורי. וכמו שאדוני סגן השר יודע היטב, יש לנו מחסור גדול בדירות בדיור הציבורי, והמחסור הזה אולי אפילו יגדל עוד יותר. לכן, השאלה שלי היא: למה ויתרתם? למה ויתרתם על דבר שאתם התחייבתם לו כלפי הציבור במצע? גם דיור בהישג יד, גם דיור ציבורי בהיקף של לפחות 5%, למה ויתרתם על זה? למה ויתרתם על זה שהוותמ"ל, אותו גוף תכנוני חדש שאתם מייצרים לצורך אותו פרויקט של "דירה להשכיר" נתתם את האפשרויות גם למשרד השיכון והבינוי להגיש תוכניות, לרשות מקרקעי ישראל? זה כבר לא גוף תכנון ייחודי. למה ויתרתם על הדברים שכתבתם במצע? תודה לחבר הכנסת דב חנין. כבוד סגן השר, בבקשה. חברת הכנסת יחימוביץ, אני מודה שלא ידעתי את ההלכה של 16 דונם. אני מודה לך על ההבהרה הזאת ואני מבטיחך שאני חוזר למשרד, ואני אהיה השומר של 16 הדונם במכרזים הבאים, אלא אם כן יהיה צורך אחר, ויהיו מתחמים כאלה שאני צריך להגביל, אז נביא את זה, מן הסתם, לוועדות ואולי אחר כך הנה כדי לגמור את העניין. אם נקבעה הלכה, אני מבטיחך שאני אהיה שומר הראש שלה, ואני מודה שלא ידעתי. לעת הזאת לא נחתמו מספיק מכרזים לבנייה לדיור בר-השגה להשכרה,

לדיור להשכרה, שמחייבים את זה. נחתמו לכמה מאות דירות. עוד לא הצלחנו לעבור אפילו,

את ה-1,000 הראשון, אבל בהחלט, זה היה פתחו של דבר שחתמנו עליו אך ורק בחודש הקודם. זה לא דבר של מה בכך לחפש יזמים, לחפש קרקע מתאימה. נחתמו הסכמים בחיפה, רעננה וראש-העין. אלה המקומות שנחתמו בהם, וההיקפים הם לא היקפים, למיטב ידיעתי והרצלייה. והרצלייה, נכון. למיטב ידיעתי, אין שם מספרים כאלה של 16 דונם, אבל אני מתחייב לבדוק את זה, ואני מתחייב גם להשגיח על העניין הזה ולהכניס את זה במכרזים הבאים. ולגבי הדיור הציבורי? לגבי הדיור הציבורי, אני מחבר אותך לחבר הכנסת דב חנין, ברשותך, ואני כבר אתייחס לעניין הזה. חבר הכנסת שמולי, כמוך קראתי היום בבוקר את אחד מעיתוני הכלכלה, ואני לא יכול להגיד באחוזים על כמה המדינה יכולה לוותר. אני יכול להגיד לך שעוד לא בוצעה עבודת מטה, שאלה רעיונות מתגבשים. אני לא יכול להגיד אחוזים, אני לא יכול להגיד כמה, אני לא יכול להגיד לך מתי זה יקרה. זה התחיל להתעורר בקבינט הדיור, בוועדת השרים שדנה בעניין, איך אנחנו יכולים, מה הדרכים העומדות בפנינו לפתור את בעיות הדיור במדינת ישראל, מחסור של בין 120,000 ל-140,000 דירות, שלא התהווה ביום אחד, אלא זה כמה שנים שהנושא הזה לא מטופל כמו שצריך. אנחנו מתחייבים, וגם התחייבנו וכבר התחלנו לעשות צעדים בעניין הזה. חלק מהדירות ייבנו, כבר נחתמו מכרזים על 16,500 דירות בראש-העין, הסכם מסגרת. אנחנו יודעים שברגע שמחנות צה"ל יזוזו אל הנגב, ובסוף שנה זו הבסיס הראשון אמור להתפנות ויחידה שלמה של מודיעין אמורה לרדת אל הנגב. גם אותן קרקעות שיתפנו בצריפין ישמשו לבנייה. יש תכנון של ניקיון האדמה בתע"ש ברמת-השרון, וגם שם, למיטב זיכרוני, 32,000 דירות. זה לא פשוט. ניקיון הקרקע, על-פי אומדן ראשוני שביצענו, יעלה כ-2 מיליארד שקלים. אנחנו מאוד מקווים שהמכירה תכסה את העניין הזה. אנחנו עושים מהלכים לא פשוטים בעניין, ויהיו תוצאות. בנייה, כידוע לך, לא מהיום למחר. בעניין הדיור הציבורי, אחרי שהדיור הציבורי, המכירה לפחות, חבר הכנסת חנין, הייתה מוקפאת זה כמה שנים, ראה זה פלא, אנחנו באנו וקיימנו את החוק, והיום מי שרוצה יכול לקנות את הדירות שלו בהתאם. אני ניסיתי לבוא גם אתך בדברים וגם עם חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס כדי למנוע או להקטין או לצמצם את מכירת הדירות, כי הרי אין כסף כזה שמחר בבוקר אנחנו יכולים לבנות בו דירות לדיור הציבורי. אני שומע את זה מהוותיקים, אני לא כל כך מכיר את זה: 2.75 מיליארד שקל, 60,000 הדירות הראשונות נמכרו, עפו כלא היו. אין כרגע תקציב באוצר שמיועד לנושא הזה, ואתה יודע שהנושא הזה קרוב מאוד ללבי, אני בא משם. אין לנו כרגע פתרון אלא קנייה של כמה מאות דירות. יש פתרון חלופי. כשישבתי מול פקידי האוצר, רמת ההשתתפות של המדינה, ואלה שממתינים בתור לדיור הציבורי, הרי אין דירות לתת להם אלא בפריפריה, חלק מהדירות סגורות, רמת השתתפות המדינה לזכאים עלתה בעקבות ההתערבות שלי. היום היא יותר קרובה למציאות, ל-level העליון, זה עומד על 3,500 שקלים, ובפריפריה, לא במרכז תל-אביב, אפשר להשיג דירות בסכומים האלה. אפילו לבודד שזכאי לדיור ולסיוע זה עלה ל-1,750 או משהו כזה. למה ויתרתם על ההתחייבות שלכם במצע ש-5% טוב, זה כבר ממש לא שייך. אני לא בטוח שהוא כתב את מצע, אני לא רוצה לפגוע בו אבל אני לא בטוח שהוא כתב, זאת השאילתה שלי. אז, אדוני היושב-ראש, זאת השאילתה שלי. זאת השאילתה הרשמית שלי. אנחנו מתייחסים בכבוד למצע יש עתיד. מדוע 5% כן, לא אומצו. הוא ענה. אמרתי, זה לא בתוכניות האלה, חד וחלק.

זה לא בתוכניות האלה כי אין כסף כזה, ובממשלות הקודמות שאת היית בהן, ושאתה ישבת בהן נתתם לדיור הציבורי לעוף ולא שמתם מייד את הכסף. דב חנין מזמן לא ישב בממשלות. 2.75 מיליארד שקל. אני מודה מאוד לסגן שר האוצר. אדוני היושב-ראש, ברשותך, כשאנחנו שואלים: למה?, לא מצופה לקבל תשובה: ככה. מצופה לקבל הסבר, כל הסבר, אני לא אומרת שיהיה מקובל עלי אבל שתנוח דעתי. בנושא דיור בר-השגה לא, דיור ציבורי. אין תוכנית לדיור ציבורי. הדיור הציבורי יצטרך לקבל ממד אחר, תוכנית אחרת, רכישה אחרת. יש כסף שאמור להגיע מהמכירה, אבל מכירה של דירה, התגמול שמקבלת בעדה המדינה הוא בערך חמישית משווי דירה.

צריך להשיג בסביבות ארבע-חמישיות נוספות בתקציב כדי לרכוש דירות נוספות. נרכשות כמה מאות דירות, וזה לא ייתן את התשובה המיידית. אם היינו מונעים אנחנו, בהידברות שלנו, ומגבילים את מכירת הדיור הציבורי, שבעיני היא אסון, כי אין תשובות הולמות. זה אולי נחמד, זה אולי מאוד חברתי, אבל בעיני זה אסון, כי אין למדינה תשובות הולמות למחר בבוקר. לא רק שיש מחסור של 120,000, 140,000 דירות בשוק החופשי, גם זה הולך ופוגע בדיור הציבורי, והפתרון הוא לתת תקציב לשכירות, כי אין כרגע, אבל מדוע בתנאי המכרז לא תוסיף 5%? זה לא קשור. לא קשור. אני מזמין את סגן שר הביטחון, חבר הכנסת דני דנון, לעלות לדוכן הנואמים על מנת להשיב על שאילתה דחופה מס' 165 של חבר הכנסת משה גפני בנושא: טיפול צה"ל בהתבטאות של שנאה.

בנושא של מכירת דירות בדיור הציבורי אני מפנה את התומכים בחוק הדיור הציבורי לדבריו הנרגשים של שר הקליטה דאז יולי אדלשטיין, שפנה בקריאה נרגשת ב-1997 או 1998 לכל באי הבית שתמכו מקיר לקיר בחוק הדיור הציבורי, והסברתי להם בדיוק את התשובות האלה, של 2014, מה יקרה עם הכסף של מכירת הדירות, אבל 117 חברי כנסת לא רצו להקשיב לי. בבקשה, חבר הכנסת משה גפני. אדוני יושב-ראש הכנסת, מכיוון שאנחנו מאמינים שהכול משמים, השאילתה הזאת נדחתה מהשבוע שעבר בגלל שהשר היה בחו"ל וסגן השר לא יכול היה להגיע, וזה נדחה להיום, וכנראה באמת היום זה יותר אקטואלי. שניהם ירדו מהשמים כי השמים היו פתוחים,

הם לא ירדו מהשמים. השאילתה יותר אקטואלית השבוע מבשבוע שעבר. בבקשה, אדוני. אדוני יושב-ראש הכנסת, אדוני סגן השר, בכ"ה בכסלו התשע"ד, 28 בנובמבר 2014, פורסמה הקלטה של סגן-אלוף, קצינה בצבא, האומרת: אני שונאת את החרדים, שכל החרדים ימותו. דובר צה"ל הגיב כי יינקטו צעדים משמעתיים נגדה. בתוך כך פורסם כי לפני כחודש היא קודמה בתפקידה ומונתה לפרויקטור מרכז ההדרכה בנגב. רצוני לשאול: 1. האם המידע נכון? 2. אם כן, מדוע? תודה לחבר הכנסת גפני. סגן השר, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבר הכנסת גפני, אכן מדובר באמירה חריגה של קצינה, שאף שהדברים שהיא אמרה לא נאמרו במסגרת תפקידה, הם דברים חמורים ולא ראויים לנוכח ערכי צה"ל והדרך היומיומית והענפה שלנו לגיוס החרדים בצה"ל. לדברים שנאמרו אין כל קשר לעמדת צה"ל ולעשייה שלו למען שילוב החרדים בצבא היום. שירותם של החרדים הוא חשוב גם לחרדים וגם לצבא וגם למדינה, ולכן האמירה הזאת היא לא במקומה. הקצינה אכן נשפטה, חבר הכנסת גפני, בדין משמעתי, על-ידי רמ"ט פיקוד מרכז, וננזפה על דבריה. לגבי ההערה שלך על התפקיד שאליו היא שובצה, בתפקיד הזה אין משום קידום. האם יש שאלה נוספת לחבר הכנסת גפני? מה השאלה? יש לך ספק, אדוני היושב-ראש?

וגם להודיע שאחריך ישאלו שאלות נוספות חברת הכנסת סטרוק וחברת הכנסת סתיו שפיר. אני מבקש, אדוני סגן שר הביטחון, אני מבקש להראות איך צה"ל מתייחס לקבוצות השונות באוכלוסייה. כאשר אומרים "שכל החרדים ימותו" אז קוראים לה לדין משמעתי, נוזפים בה והיא ממשיכה לעבוד בעיר הבה"דים בנגב, אבל כאשר מנהל מחלקה כינה חייל אתיופי "כושי קטן" הוא לא אמר שהאתיופים ימותו אלא "כושי קטן" הושעה ונשלח לכלא. כאשר אומר קצין צה"ל על הפגנה שנעשית באום-אלפחם בזימוניות, הוא מעביר לכולם: הגיעו 15,000 "ערבושים" האיש הועף מהמשטרה. כאשר קצינה אומרת ש"אני רוצה שכל החרדים ימותו" והיא לא חוזרת בה,

אדוני סגן שר הביטחון, שתדע באופן חד-משמעי, ואני מביא לידי ביטוי רבים במדינת ישראל, בוודאי את החרדים: אנחנו חושבים שיש דין אחד לכל האוכלוסיות האחרות ודין אחר לחרדים. אתם לא רוצים את החרדים בצבא, אתם רוצים שלא נהיה חרדים. קצינה כזאת הייתה צריכה לשבת בכלא. מה אתה עומד פה במליאת הכנסת ואומר שכשהיא אומרת "שכל החרדים ימותו" זה לא במסגרת תפקידה ושזה שהיא עכשיו פרויקטורית בעיר הבה"דים בנגב זה לא קידום? דבר אחד תדע: נכון, אנחנו חרדים, אבל לא מטומטמים. תודה לחבר הכנסת גפני. אני מזמין את חברת הכנסת אורית סטרוק לשאלה נוספת. בבקשה, גברתי. משה, אתה צודק לגמרי. בבקשה, גברתי.

כל מה שאתה אמרת עכשיו, אתה צודק לגמרי. חבר הכנסת פייגלין נתן ציון לחבר הכנסת גפני.

אדוני סגן השר, אני יודעת שזה לא מקובל, אני יודעת שזה לא מקובל, אני יודעת שנותנים רק לשני חברי כנסת לשאול שאלה נוספת, אבל במקרה הזה אני רוצה להציע שלפחות חבר כנסת אחד מכל סיעה יוכל לעמוד כאן ולהביע זעזוע יחד עם חבר הכנסת גפני מהדברים, כי אני חושבת שהדברים הם חמורים מאוד. אני מסכימה אתו בכל מילה. יש כאן איפה ואיפה ברורה ומזעזעת. לא יכול להיות שקצינה בצה"ל התבטאה כך והחיים ממשיכים לזרום, רשמו לה איזו הערה והכול כמנהגו נוהג. ואני רוצה בהזדמנות הזאת לשאול אותך, כיוון שאנחנו מתקדמים ומגיעים לאישורו של חוק הגיוס, חוק השוויון בנטל, האם אתם, מי שעומדים בראש המערכת הזאת, אתה והשר, איך אתם נערכים כדי לקלוט את החרדים בשורות צה"ל בצורה הכי מכילה, הכי מתחשבת והכי ראויה? תודה רבה. תודה לחברת הכנסת אורית סטרוק. חברת הכנסת סתיו שפיר, שאלה נוספת. לאחר מכן, תשובת סגן השר. תודה לך. כבוד סגן השר, שאלה שגם היא בהמשך לסוגיית השוויון בנטל. במהלך הדיונים דרשתם בתוקף הארכה של שירות הנשים בצה"ל. אני שואלת מהי עמדתך ומהי עמדת השר לגבי הפטור שמקבלות נשים דתיות, הפטור האוטומטי שהן מקבלות מהשירות. האם הן לא צריכות לשאת כמונו בנטל? ובתוך כך, שאומרות שהן דתיות. לא קשור, גם נשים דתיות ציוניות רגילות. האם הן לא צריכות או לא יכולות לשאת בנטל בדיוק כמוני? ומתוך כך אני גם רוצה לשאול לעמדתכם לגבי אותו פטור שיקבלו כל בוגרי החינוך הממלכתי-דתי במסגרת הישיבות הציוניות הגבוהות עד גיל 23, מה שכמובן אומר שלאחר מכן מי יודע כבר כמה זמן הם ישרתו ואם בכלל, וכמובן גם על ישיבות ההסדר, שגם תלמידיהן מקבלים פטור מרוב השירות הצבאי, בזמן שאנחנו כל כך מתעקשים לגייס את החרדים. הייתי רוצה לדעת מדוע כל אלה מנסים לקצר את השירות שלהם ולהתחמק משירות, וכמובן מה עמדתכם האישית בסוגיה הזאת.

תודה לחברת הכנסת סתיו שפיר. בבקשה, אדוני. תודה, אדוני היושב-ראש.

חבר הכנסת גפני, צריך לעשות הבדל, ואני מבדיל בין אמירה מטופשת של קצינה לא חכמה במיוחד, שהיא אומרת את זה בשיחת טלפון לאיזה מוקד טלפוני, זה הסתה וגזענות. סליחה, סליחה, סליחה, יש הבדל. לבין קצינה שאומרת את הדברים לחייל בצבא או לעמית בצבא. היא לא יכולה להמשיך להיות קצינה בצבא הגנה לישראל.

אם ניקח את כל הדברים שקציני צבא הגנה לישראל אומרים בשיחות פרטיות שלהם, לא בשירות הצבאי, בכל נושא, ונבוא ונאמר, אני לא בא להצדיק את הדברים שנאמרו, אבל יש הבדל, יש הבדל גדול בין קצינה שאומרת לחייל יוצא אתיופיה מה שאמר חבר הכנסת גפני, שהיא אומרת לו את זה בפנים במהלך השירות הצבאי, לבין קצינה שבשיחת טלפון מוקלטת אומרת דבר שטות. הוא שליח הציבור באשר הוא. היא לא יכולה להמשיך להיות קצינה בצבא הגנה לישראל. טוב, חברי, פליטת פה. חברי, אני רוצה להזכיר לכם: אנחנו רשות מחוקקת ולא רשות שופטת, והקצינה הזאת עמדה לדין. אז תתנער מזה. למה אתה מגן על זה?

סליחה, אני לא מגן עליה.

אמרתי בפתח דברי שאני מגנה את הדברים המטופשים. תבדוק את זה שוב. הם לא תואמים את ערכי צבא הגנה לישראל, הם לא מייצגים את צבא הגנה לישראל. אבל עובדתית הקצינה נשפטה, שפטו אותה, ננזפה.

יכול להיות שאנחנו צריכים לבוא ולומר: העונש לא מספיק.

יפה. אבל כרגע לבוא ולשפוט במקום השופט ששפט אותה זה לא מתפקידנו.

טוב, חברים, היו כמה שאלות. אני מבקש לאפשר לסגן השר להשיב. אני רוצה, אחרי המשפט, למרות המשפט, עם כל הכבוד למשפט, אני חושב שמן הראוי אחרי אמירות כאלה חריפות,

את אנשי יש עתיד ואחרים, אומרים: זה נושא רגיש ובעייתי ונעשה את זה בהידברות ובהדרגה. ואני אומר להם: סליחה, אבל למה כשאנחנו מדברים על אחינו החרדים אתם שוכחים שזה רגיש, למה אתה

צריכים לגנות את אלה שפוגעים בחיילים החרדים.

אני אגיד לך את מי לגנות. לא החליפו.

אחרי החוק. תודה, חבר הכנסת גפני. האם יש לך עוד מה להוסיף בנושא של השאילתות האלה? לא. תודה. תאמין לי, עכשיו הם יחליפו. אנשים באים עם מדים הביתה.

בסיומם נמסר צו ההריסה. מבדיקה עולה כי ייתכן שלא היה לפני שר הביטחון כל המידע בדבר פרטי האכלוס ואבזור המבנה בעת ההריסה, והנושא עדיין נמצא בבדיקה.

אני קודם כול רוצה לציין, אדוני סגן השר, שלא ענית לי על שאלה מס' 1. שאלה מס' 1 שאלה כיצד מתיישבת הריסת הבית עם מדיניותה המוצהרת של הממשלה. אסביר את השאלה הזאת. אתה יודע היטב, אדוני סגן השר, שהחל מ-28 בפברואר 2011 מדיניותה המוצהרת של ממשלת ישראל, שמודיעים אותה לבג"צים, זה שבתים שנמצאים על אדמות מדינה יוסדרו ומה שנמצא על קרקע פרטית יוסר. הבית הזה, אתה עצמך אמרת, נמצא על אדמות מדינה. איך יכול להיות שהרסו בית שנמצא על אדמות מדינה במקום שנמצא בהליכי הסדרה? הדבר הזה מנוגד ב-180 מעלות לעמדה הרשמית המוצהרת של מדינת ישראל, שהיא מודיעה עליה מעל כל במה, כולל לבית-המשפט העליון. ואתה בוודאי יודע כי, תשמע, הזמן של התחקיר שאתה אומר שהוא עדיין נעשה, של הבדיקה שעדיין נעשית, הרי הדבר הזה קרה לפני, כמה אנחנו כבר?

כמה זמן לוקח לבדוק דבר כזה? אני כבר בדקתי, אדוני סגן השר, וראיתי ומצאתי שהגיעו תשעה רכבים של המינהל האזרחי, תשעה צוותים של פקחים באו לצפות בתענוג בהרס של הבית הזה. לא הייתה להם עבודה באותו בוקר. הם לא היו צריכים לעשות עבודות פיקוח בשום מקום ביהודה ושומרון, לא על יהודים ולא על ערבים. כולם באו לבית של שגיא קייזלר לעמוד מן הצד ולהסתכל איך הורסים לו את הבית. לזה אני קוראת פעולת נקם, שלא עושים אותה אפילו למחבלים. ואני שואלת אותך, אדוני סגן השר: זה צה"ל? זה צה"ל? זאת מערכת הביטחון שלנו?

ואם דיברנו קודם על הקצינה הזאת, מה ייעשה לאותם אנשים, שבוא נגיד את זה במילים פשוטות, תודה. הטעו ורימו את שר הביטחון? כי אני עמדתי לידו פה במליאה ושאלתי אותו: תגיד לי,

מה זה ההריסה הזאת בבנימין? אז הוא אומר לי: לא, זה כמה קרוונים שמזיזים. אמרתי לו: לא, אני אראה לך תמונות של הבית שעכשיו הרסו. הצגתי לו את התמונות, ופה, פה במליאה, תודה. תודה, חברת הכנסת אורית סטרוק.

עוד שנייה אחת, בבקשה, פה במליאה הוא אמר לי,

חברים, תאמינו לי, אני אוכל להסביר אחר כך, הוא מסתכל על התמונות, זה לא מריח טוב. זה לא סיפור של ימין או שמאל.

מסתכל שר הביטחון על התמונות,

ואומר לי, ובפניו תדהמה, אולי הוא שחקן ב"קאמרי",

תודה, חברת הכנסת סטרוק. הוא אומר לי: בית כזה אני לא אישרתי להרוס,

נכון שאני מנומס, אבל, חבר הכנסת יריב לוין, בבקשה, ולאחר מכן שאלה נוספת גם לחברת הכנסת עליזה לביא. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, כבוד סגן השר, חברות וחברי הכנסת, אדוני סגן השר, מה זאת התשובה הזאת? נו באמת. אני מבקש דרכך גם לומר לשר הביטחון: לפחות צריך להיות אומץ להתייצב כאן, וכולם יודעים את ההערכה שאני רוחש לשר הביטחון, תתייצב כאן, תענה ותיתן תשובה אמיתית. תסתכל לאנשים בעיניים ותיתן להם תשובה. אני הייתי במקום, אני גם ראיתי את התמונות, זה לקח רבע שעה להרוס את המקום. כמה זמן לוקח לבדוק אם השר ידע את כל העובדות כאשר הוא אישר את ההריסה? כמה זמן? שעתיים? יום? יומיים? כמה? כל כך לאט עובדים אצלכם, אדוני סגן השר? עכשיו אני מבקש לשאול אותך, 1. אני מבקש שתודיע לנו כאן מתי יסתיים הבירור בשאלה אם השר הוטעה או לא הוטעה כאשר חתם על הצו, 2. אני מבקש שתודיע לנו כאן, כי את זה אני מניח שאתם כבר יודעים אחרי כל כך הרבה זמן, מי האיש שהביא בפני השר את ההמלצה ואת הבקשה לחתום על האישור, בלי קשר לשאלה אם הוא הטעה אותו או לא. מי האיש הזה? מי הבן-אדם שלקח על עצמו את האחריות להריסה הזאת ואמר לשר הביטחון: אני מבקש שתחתום לי, תאשר לי את הביצוע של הדבר הזה? השאלה השלישית, אדוני סגן השר, מדוע שאתם מיוזמתכם לא תפעלו להסדיר ולתת למשפחה הזו פיצוי, ולו לפחות על הרכוש שלה שנהרס סתם כי לא אפשרו להם אפילו להוציא את הרכוש מהבית, כמו גנבים, אומנם לא בלילה, אבל כמו גנבים, כמו שעושים לערבים, באו והרסו את הבית עם כל הציוד בתוכו בלי שום סיבה. לא הייתה שום מניעה להוציא את הציוד החוצה.

השארתם משפחה חסרת כול, לא רק חסרת דיור, חסרת כול, כי גם כל חפציה הלכו.

לפחות לגבי זה, לגבי המחדל הזה, תקומו ותיתנו הוראה לפצות אותם עכשיו ומייד. תודה. תודה לחבר הכנסת יריב לוין.

חברת הכנסת עליזה לביא,

גברתי. תעשה copy paste של הדברים ותשליכו גם, גם ערבים בבקעת-הירדן,

הוא שאמרתי, חבר הכנסת פריג'. אדוני סגן השר, כמו שאמרו קודמי, התשובות לא ניתנו על-ידך. אני מבקשת ממך לא להסתכל עלינו כאן,

אלא להסתכל קדימה, למשפחה: למשה, לחוה, לשגיא, למורג ולילד הקטן שנמצאים שם, ולהבטיח להם, קודם כול שיינתן פתרון מיידי, מי שהרס הוא מי שצריך לתת את הפתרון המיידי, ועכשיו. וראוי,

אדוני סגן השר, שתבוא עם תשובה הרבה יותר מסודרת, מדויקת, בטח נוכח משך הזמן שעבר. זה לא עניין של ימין ושמאל ולא של ערבים ויהודים. לא יכול להיות שיהיה ונדליזם במדינת ישראל כלפי כל אזרח ואזרחית, אדוני. הבקשה הייתה במקום, מראש המועצה, אולי נגיש את זה, אולי נגיש בג"ץ. והיה שם רוע, רוע בקרב החוליה שלוותה בחיילי צה"ל כנגד אנשים שביקשו לפנות את הדברים. התחיל פינוי, התחיל פינוי מסודר, אבל מייד הייתה שם איזה מין התלהמות, וכנראה גם משהו אישי כנגד שגיא, שהוא מנכ"ל ועד יישובי השומרון.

יש פה ריב בין אדם שמנצל את הסמכות שלו מהמינהל האזרחי, כנראה כנגד איזה משהו אישי, ניצול מעמד ומסירת מידע שקרי לשר הביטחון? מיהו האדם שמסר את המידע? אבל מיהו האדם בשטח שברוע, בזדון, בוונדליזם, האם אנשים כאלה מוכשרים לפנות? איפה הרגש? איפה החמלה? אדוני, פעם עזבת את ביתך במהרה? אתה יודע מה זה לקחת אתך את אלבום התמונות? הרי יש לך ילדים, לקחת את הצעצועים,

את כל הדברים הנוספים. איך יכול להיות,

שאתה עומד כאן, עם חליפה משובחת, ועונה לנו כאלה תשובות? אולי זה, אצל הערבים, כי ככה הם עושים בכל, תודה. תודה רבה, בכל בית.

כשהם עושים את זה, תודה, תודה. המסר עבר במלואו, ברור. הצלב-האדום לא מוכן לתת אוהלים, כי אתם מחרימים להם אפילו את האוהלים, תודה. הם למדו מהביצוע אצל הערבים, תודה, ברור, הכיבוש משחית, עכשיו סגן השר ישיב לאלה שעלו ושאלו את השאלות. חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי, תודה רבה. גם לך, חבר הכנסת עיסאווי פריג'. בואו נשמע את סגן השר. אדוני היושב-ראש,

חברי חברי הכנסת, הזכויות שלנו לבנות בקידה הן זכויות חוקיות,

אדמות מדינה, אישורים, ובעזרת השם אנחנו נבנה עוד הרבה הרבה בתים ויישובים בארץ-ישראל. אני לא מדבר על זכויות,

לערבים מותר,

יש זכויות לפי החוק, גם הערבים מותר להם לבנות בתים,

תענה וכאשר, אני אענה, אני אענה. בניגוד למה שציינת, התושבים בקידה, תושבים שומרי חוק, הם מגישים אישורים, בונים את יישובם כחוק. במקרה הספציפי של הבית הזה, שנבנה על אדמות מדינה, הוצא צו הריסה. ולכן אנחנו מדברים פה, כי יש פה טענות נכונות לגבי,

אדוני היושב-ראש, סדר העדיפויות של ההריסה. יש הפרות בנייה גסות מאוד, גם מצד הפלסטינים וגם מצד היהודים, על אדמות פרטיות. והשאלה היא, למה כשיש הפרות ויש עבודה כל כך רבה לעשות בנושא אכיפה באדמות פרטיות, קפצו ופתאום טיפלו בבית אחד שנמצא באדמות מדינה, בתחומי היישוב,

ולכן הנושא הזה קם ועולה ודורש בדיקה. הנושא השני, שהוא נושא חשוב ביותר, ועליו אני מסכים עם חברי חברי הכנסת, עדיין לא ניתנה תשובה.

עדיין לא ניתנה תשובה, חבר הכנסת יריב לוין, כי אין בינתיים המידע: מי הביא את המידע הזה, מי נתן את המידע הלא-נכון הזה. כאשר אני אמרתי שהמידע היה לא נכון לגבי רמת האכלוס והאבזור, אני רוצה לומר זאת פה, כמי שחשובה לו ההתיישבות ונלחם עבור ההתיישבות לא פחות מאף אחד באולם הזה, גם אם הבית היה מאוכלס במלואו, עדיין היו בעיות כאלו ואחרות לגבי ההיתר. אבל יש הבדל בין להרוס בית שגרים בו ילדים ומשפחה לבין להוביל מבנה יביל שהונח באיזה מקום. אני לא רוצה לקבוע עובדות כרגע, אבל כנראה הנתונים שהוצגו לא היו נתונים מדויקים לגבי רמת האכלוס והאבזור, וכששר הביטחון קיבל את ההחלטה, והוא קיבל את ההחלטה, המידע שהוצג בפניו לא היה מידע שלם לגבי מה באמת קורה שם. אני לא יכול לתת לך תאריך, אני מעריך שבתוך שבועיים ימים אנחנו נוכל לבוא לפה,

כבוד אדוני היושב-ראש, בפני ועדה, בפני מליאה, את העובדות המדויקות לגבי המידע שהוצג בפני השר, מי הביא את המידע הזה? זה גם יהיה חלק מהדברים שייבדקו, וחברי, גם לבנייה פלסטינית,

היועץ המשפטי לממשלה פנה למשרד הביטחון במכתב שבו הוא דורש לאכוף את החוק לגבי בנייה בלתי חוקית. נקודה. ואני אמרתי: זו דרישה לגיטימית ונכונה, צריך לאכוף את החוק. השאלה אם אוכפים את החוק גם כלפי יהודים וגם כלפי פלסטינים, וזה ברור שאנחנו לא נפלה אף אחד, ולכן צריך לקבוע קריטריונים, האם נעשה את זה לפי גודל ההפרה, חבר הכנסת חנין? האם נעשה את זה לפי התאריך שבו בוצעה ההפרה? כל קריטריון ראוי הוא נכון ולגיטימי. לא לגיטימי לבוא ולומר: צריך לאכוף רק מול אותם יהודים שגרים ביהודה ושומרון. זה דבר שהוא לא מקובל, הוא לא מידתי ולא חוקי. תודה.

שר הביטחון, אל תפרגן לי, חבר הכנסת כבל. אני מודה לך. מפרגן על, מהלך לפיצוי, תודה. תודה רבה לסגן שר הביטחון חבר הכנסת דני דנון. אנחנו מזמינים את סגן שר החינוך חבר הכנסת אבי וורצמן. ולמיקרופון באולם אני מזמין את חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, יש לי שאלה נוספת. והשאילתה היא בנושא: נוהל פיטורים מפלה בין ערבים ליהודים. כשסגן השר יעלה אני, ברור, ברור. אתה תמתין עוד שנייה ואז תוכל לקרוא את נוסח השאילתה. שאלה נוספת, תכף אני אראה מה רשמה לנו, כן. שלום, אדוני היושב-ראש,

בבקשה, אדוני. מכובדי היושב-ראש, כבוד סגן השר, רבותי חברי הכנסת, ב"הארץ" פורסמה כתבה שחושפת נהלים מפלים ונפרדים למגזר הערבי-דרוזי במשרד החינוך בנוגע לאפשרות לפטר מורים לפני תום השנה הראשונה של השיבוץ, בניגוד לתקנון המשרד. ברצוני לשאול: 1. מה היא התייחסות המשרד לטענות שהועלו? 2. מה ייעשה לשינוי הנהלים?

בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי השר, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת זחאלקה, בוקר טוב לכולם. גברתי מזכירת הכנסת,

אני תמיד מקפיד להגיד גם לך בוקר טוב. כבר צהריים.

12:00, בדיוק, צהריים טובים.

11:59. עוד דקה אני יכול עדיין להגיד בוקר טוב. בכל מקרה, חבר הכנסת זחאלקה, השאילתה המדוברת מתבססת על מקרה שפורסם בעיתון "הארץ" בעניינה של גברת רוודא שקור. המקרה תלוי ועומד בבית-משפט. צריך לזכור, המקרה עוד לא הוכרע, טרם ניתנה החלטה, ועל כן לא נכון לדון במקרה שעומד כרגע בבית-משפט ולהחליט לפיו מה קורה בכל המערכת. הנושא בבית-משפט. השאלה היא על הנהלים. שנייה, שנייה, אני אדבר על הנהלים. קודם כול לגבי המקרה הספציפי, צריך לדעת שהמקרה הספציפי הזה בבית-משפט.

ברשותך, וטוב שהערת את הנקודה שהעלית, לדייק במושגים. יש מושג שקוראים לו נוהל פיטורים, סיום העסקה ונוהל שיבוץ, ואני אבהיר את הכוונה שלי. נוהל שיבוץ, לכל עובדי ההוראה במגזר הערבי ובמגזר הדרוזי יש נוהל ייחודי, ואני אסביר מה הכוונה נוהל ייחודי. מאחר שבמגזר הערבי יש פער אדיר, גדול מאוד, בין הביקוש לבין היכולת של המערכת לשבץ מורים, יש למעלה מ-8,000 אנשים דורשי הוראה כשיש 2,700 משרות במערכת, צריך לזכור את זה, ולכן אדרבה, המערכת אמרה: אנחנו רוצים לבחור את המורים הראויים ביותר, הטובים ביותר, ולתת את התשובה בצורה השוויונית ביותר. ולכן באמת גובש נוהל, יחד עם המפקח על החינוך הערבי, בצורה מסודרת, כדי להבטיח שעובדי ההוראה הטובים ביותר במגזר הערבי ייכנסו למערכת. שזה דבר שהוא בוודאי אינטרס של כל המערכת, שהמורים הטובים ביותר ייבחרו באופן שוויוני. זה לא קשור עדיין למה שאמרת. עכשיו, לגבי, זאת לא השאלה.

לגבי מורים, קיים נוהל שיבוץ לגבי מורים שאינם קבועים במערכת. אין שום הבדל לגבי המורים הללו בין מורים מכל מגזר, המגזר היהודי והערבי, אין שום הבדל. הם מקבלים הודעת שיבוץ שהיא מוגבלת בזמן. על-פי ההוראה הזאת, וזה כתוב גם בהוראות של משרד החינוך ובמה שהמורים חותמים עליו, קיימת סמכות למשרד החינוך כמעביד לבטל או לשנות שיבוץ של עובד הוראה עד חודש מיום תחילת העסקתו במקרה של טעות בתקן בית-הספר או שהתקבלה החלטה שגויה. אני מדגיש, אין פה שום הבדל בין מורה במגזר היהודי או במגזר הערבי או במגזר הדרוזי. אותו דבר בדיוק, אין שום הבדל בהוראות. ודרך אגב, לסיכום דברי, סיום העסקתה של התובעת במקרה הזה נעשה עוד במהלך חודש ספטמבר, על-פי ההוראה המשותפת לכלל המורים.

טעות בשעות שניתנו. הן היו אמורים להינתן למקום אחר, הן ניתנו בטעות למקום הזה. פעלו אתה בדיוק על-פי דין. שוב הפעם, אין פה שום עניין אם המורה היא ערבייה או לא ערבייה, אם זה מורֶה או מורָה. שום הבדל, וזה על-פי הנהלים.

שאלה נוספת, בבקשה.

לאחריו יש לנו עוד שתי חברי כנסת לשאלות נוספות. שני. שתי שאלות. שני חברי כנסת, שתי שאלות. בבקשה. אפשר לשאול את השאלה בצורה אחרת. מדוע בחטיבות הביניים, ואני אחראי, ואני קיבלתי את המידע ממקורות מוסמכים ביותר, מדוע במשרד החינוך, ואני יודע שהתקיים על זה דיון במשרד החינוך, היום התקיים דיון בין הסתדרות המורים לבין הנהלת המשרד, מדוע מורים ערבים בחטיבות ביניים שלוש,

חמש ולפעמים שש שנים לא מקבלים קביעות, ומורים יהודים אחרי מקסימום שנתיים? ומכאן נובעת האפליה הזאת וכך נוצרה הבעיה. אם המורה הזאת הייתה מקבלת קביעות לאחר שלוש שנים היא לא הייתה מתקבלת, כי זו הייתה השנה הרביעית שלה. אני חושב שפה,

פה קבור הכלב, פה עצם העניין ופה הבעיה, ואת האפליה הזאת צריך לבטל. דבר שני, אני מתפלא על משרד החינוך, שערער לבית-המשפט לערעורים של בית-המשפט לעבודה על החלטה לבטל סעיפים מפלים בשיבוץ מורים. אם בית-משפט קבע שיש אפליה, מדוע אתם מערערים על זה? אבל השאלה העיקרית הייתה הראשונה.

דבר ראשון, לגבי מה שאתה אומר על נוהל הקביעות, לא יכול להיות שזה נכון. אני מוכן לבדוק את זה אם יש לך מקרים ספציפיים. אדוני סגן השר, ברשותך.

זה לא, זה מציאות. יש עוד שתי שאלות של חברי כנסת נוספים, חבר הכנסת דב חנין וחבר הכנסת עיסאווי פריג', ואחרי זה תענה על הכול.

חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. לאחר מכן חבר הכנסת עיסאווי פריג'. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אדוני סגן השר, אכן כפי שציינת בתשובתך, בקרב הציבור הערבי יש הרבה יותר אנשים שיכולים להיות מורים מאשר משרות הוראה שפתוחות במגזר הערבי כרגע. אחד הכיוונים שהתחילו לעבוד עליהם במשרד החינוך זה שיבוץ של מורים ערבים במערכת החינוך העברית. לדבר הזה יש הרבה יתרונות, גם יתרונות של שילוב אוכלוסיות, גם יתרונות של פתרונות תעסוקתיים, גם יתרונות של תגבור במקצועות כמו ערבית או אנגלית או מקצועות אחרים שבהם יש מורים ערבים מצוינים. השאלה שלי היא איפה עומד המהלך הזה כרגע, כמה מורים ערבים אתם משבצים במערכת החינוך העברית ואיך ניתן לקדם את הדבר הזה עוד יותר. חבר הכנסת עיסאווי פריג', בבקשה.

אדוני היושב-ראש, סגן השר, אני הקשבתי לך, אדוני סגן השר, בנוגע לנהלים. אתה אמרת שבגלל שיש עודף ביקוש, משרד החינוך נאלץ לקבוע נהלים ספציפיים עבור המגזר הערבי. זה מה שאמרת. ואמרת עוד, שהמטרה לבחור את הטובים מבין הקיימים, מעודף הביקוש הקיים.

זה מה שאמרת. במציאות זה לא נכון. במציאות זה לא קיים. שיטת השיבוץ המפלה והזועקת לשמים, טמון בה הרבה מעבר לנהלים מפלים. היא לא כמו שאדוני ציין. ישנה שיטת ניקוד, שלא מביאה בחשבון דבר מהסוגיות שאתה ציינת. הנושא השני שרציתי לשאול, מורות ומורים עובדים יותר מעשר שנים בתקן של עשר שעות, ושמונה, או 12 שעות, יותר מעשר שנים, במקצועות שונים, דהיינו חצי משרה ושליש משרה. לא משלימים להם את זה. במקביל, מערכת החינוך במגזר הערבי ממשיכה לקלוט מורות ומורים, והכול מתחת לעיניו ובהסכמתו של משרד החינוך, בטענה של נוהל, מפלה, שמתחתיו: אני משאיר את הקרקע של הצד השלישי, ותשמור לחבר היהודי הזה. יש לו חבר ערבי שם, אני אעזור לו. זאת המציאות ואל תברחו ממנה. הנוהל המפלה הוא מטרייה שמתחתיה, חבר הכנסת עיסאווי פריג', שאלת שתי שאלות. אתם עושים את כל מה שאנחנו רואים בשטח. תודה, אדוני. תודה רבה, חבר הכנסת עיסאווי פריג'. אדוני סגן השר, אתה יכול להשיב לדברים, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. אענה אחת לאחת על השאלות. חבר הכנסת זחאלקה, לגבי חטיבות הביניים. תראה, אנחנו זריזים. תוך כדי הדברים בדקתי מול הלשכה המשפטית וקיבלתי תשובה. אין שום אפליה. אם יש לך מקרה של אפליה בנושא קביעות, תביא אותו ונטפל בו. אין שום נוהל ושום אפליה. אז אני מבקש ממך. אנחנו כבר, אז למה התקיים דיון היום? אני אחראי לדברים שלי.

אתה טוען שמורים ערבים מתקבלים אחרי יותר שנים בקביעות לעומת יהודים.

אני אומר עוד הפעם: מבדיקה שעשיתי כרגע, הנתון לא נכון. אם יש לך מקרים,

הלשכה המשפטית, אז אני רק אומר לך. באחריות אני אומר לך. תשובה ראשונה.

לגבי חבר הכנסת חנין, כמעט כל שבוע אנחנו חוזרים על התוכנית. יש תוכנית לשיבוץ 500 מורים, ויותר מ-50% כבר שובצו. המשרד מעודד את זה. זו תוכנית שקיימת, ואתה צריך רק לברך על כך. אין לי מה לומר עוד. לגבי חבר הכנסת פריג', במציאות השיבוץ מפלה, תבדוק את זה, אל תקבל

לגבי בחירת המורים ולגבי הדבר הזה ש"האם יש מורים בחצי משרה ושליש משרה שעובדים עשר שנים ובינתיים מקבלים מורים אחרים" קודם כול, תראה,

בזה גם אתה מסכים אתי. אין שאלה בכלל. זה לא שייך, מה, לא בוחרים? תראה, יש גורם מקצועי,

אני, סגן השר, וגם השר, אנחנו אנשים שקובעים מדיניות. יש גורם מקצועי בתוך המשרד שקובע את שיטת הניקוד והדירוג כיצד לבחור מורים. אם אתה חושב שיש לך הערה, אתה מוזמן לפנות, ואני מבטיח לך להביא את זה בפניהם. אתה אומר ששיטת הניקוד לא טובה, אתה מוזמן לפנות, אין בעיה. שיטת הניקוד לא מבטיחה לך את,

אם יש לך טענה על שיטת בחירת המורים,

תפנה בצורה מסודרת. אני מוכן להביא את הדברים בשמחה רבה. זה שאנחנו רוצים לבחור את המורים הטובים זה אינטרס של המדינה ואינטרס של כל מי שיושב בבית הזה, שהמורים הטובים ביותר ילמדו את ילדינו. אין שאלה, וזה לא קשור לאיזה מגזר. שם יש ביקוש גדול, אז צריך תהליך בקרה יותר רחב,

זו מציאות אחרת, העולם הוא אחר.

ולכן, לגבי מורים שעובדים חצי משרה ושליש משרה,

הדבר לא הובא בפני לפני כן. אתה רוצה שנבדוק? בשמחה רבה, נבדוק את העניין. עשרות מקרים, אם לא מאות מקרים. נבדוק את זה בשמחה. מאות מקרים קיימים.

ידידי, נבדוק בשמחה. תודה רבה. תודה רבה לסגן שר החינוך, רגע, רגע. אנחנו עוברים לשאילתה נוספת, שאילתה דחופה מס' 171, של חברת הכנסת סתיו שפיר, בנושא: שקיפות תקציבי החינוך.

כבוד סגן השר, החלטות ממשלה 3610 ו-167 קובעות שמשרדך יפרסם אחת לשנה דוח שסוקר את כלל המשאבים שהועברו בשנה למוסדות חינוך ברמת המוסד וברמת התלמיד, כפי שמופיעים בנתוני משרדך וכפי שהתקבלו מהרשויות המקומיות ובעלויות החינוך. רצוני לשאול: מדוע לא פורסם הדוח מעולם? כאן גם המקום להגיד שהחלטת הממשלה הראשונה התקבלה באוגוסט 2011, ותאריך היעד שנקבע היה דצמבר 2011. תודה.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חברת הכנסת שפיר, קודם כול אני רוצה להדגיש: נושא השקיפות, ובוודאי ובוודאי ובוודאי בקדנציה הזאת, הוא נושא שאנחנו נותנים לו חשיבות גדולה מאוד והוא נושא שאנחנו עוסקים בו הרבה, כי אנחנו רואים בו דבר מרכזי וחשוב. קודם כול, אנחנו מסכימים לגמרי בנקודה הזאת. זה דבר ראשון. בהחלטת ממשלה מס' 167 מיום 13 במאי 2013, שעניינה שקיפות תקציבי משרד החינוך, נקבע כי החל משנת הלימודים תשע"ד יפרסם משרד החינוך לציבור אחת לשנה דוח הסוקר את כלל נתוני המשאבים שהועברו בשנת הלימודים למוסדות חינוך ברמת מוסד חינוך וברמת תלמיד, כפי שהם מופיעים בנתוני משרד החינוך וכפי שהתקבלו מהרשויות המקומיות ובעלויות החינוך. בהתאם להחלטה זו משרד החינוך פועל, והוא יפרסם את נתוניו בתקציב החל משנת הלימודים תשע"ד, שאנחנו במהלכה. זה דבר שדורש זמן, מערכת גדולה, ובסיום שנת הלימודים תשע"ד אנחנו הולכים לפרסם. יש כבר צוות שעובד על זה, והדברים יפורסמו, ואנחנו מסכימים אתך, זה היה אמור להתפרסם בדצמבר 2011. לא,

אני קורא לך מהחלטת הממשלה.

עד 2011. החלטת הממשלה היא: החל משנת הלימודים תשע"ד. חברת הכנסת שפיר, יש לך שאלה נוספת אחר כך,

אני מדברת על, אבל אני קורא את התקנון שלך. אבל החלטת הממשלה הקודמת דרשה שזה יפורסם עד בהחלטת הממשלה האחרונה שעסקה בנושא, שגם את, גברתי, ציינת אותה, החלטה מס' 167, היו לי שתיים. נאמר שזה יהיה משנת הלימודים תשע"ד. המערכת שאמורה לפרסם את הנתונים כבר הייתה אמורה להיות מוכנה לפני שלוש שנים. אתה פונה אלי או לגדעון סער? חברת הכנסת שפיר, אדוני סגן השר, בשביל טובת העניין ועצם הדיון, יש פה עוד חברי כנסת שרוצים לשאול.

יש לך שאלה נוספת אחר כך. נא לתת לסיים לסגן השר, ואחרי זה, שאלה

וגם כן, אם תוכל לעזור, איפה זה יפורסם. אני חושבת שיש חשיבות רבה, ואני מודה לך על שאמרת שאתם מדגישים את השקיפות, שהדבר הזה יפורסם באופן שכלל הציבור יוכל לראות אותו ולפני שיתקבלו החלטות עתידיות. עוד שאלה?

יש לנו שתי שאלות נוספות, של חברת הכנסת מיכאלי וחבר הכנסת דב חנין. חברת הכנסת מיכאלי, בבקשה. תודה, אדוני. אדוני סגן השר,

לשמחתי, הגעת אתמול בבוקר לדיון שקיימנו ביוזמתי בוועדת החינוך בנושא הכסף שמשרד החינוך מעביר למכינה קדם-צבאית שנמצאת במקום בלתי חוקי בעליל, כפי שהודו מפורשות משרד הביטחון ומשרד המשפטים. בעקבות הדיון, או למעשה בדיון, הסתבר שמשרד החינוך, בעצם אין לו מיפוי היכן נמצאים המוסדות השונים שאליהם הוא מעביר כספים, האם הם נמצאים במקומות חוקיים או לא חוקיים.

יש נהלים במשרד החינוך שבמקרים מסוימים אפשר להעביר כספים למקומות שלא מוסדרים בצורה חוקית לפי חוקי בנייה או באופנים אחרים, אבל האם באמת, לאור העובדה שמשרד החינוך הודיע שאין לו מיפוי כזה, לא ראוי לעשות מיפוי כזה ולחדד את הנהלים באילו תנאים אפשר להעביר לשם כספים?

תודה רבה לחברת הכנסת מיכאלי. חבר הכנסת דב חנין, שאלה נוספת מהמקום. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אדוני סגן השר, הסוגיה שהעלתה חברת הכנסת שפיר היא סוגיה חשובה ביותר, ועוסקת בסוגיות היסוד של השוויון במערכת החינוך. לפני שאני אשאל אותך את שאלתי, אדוני סגן השר, אני רוצה לומר שעיני לא צרה בשום זרם חינוכי. אני רוצה שכל ילדי ישראל יקבלו את מה שמגיע ומה שראוי, ובוודאי שלא ייפגע חלקו של אף אחד מהילדים. מהבחינה הזאת זו לא אותה סוגיה של ישיבות ההסדר, שאתם הצלחתם להגיע בה לקומבינה כל כך משוכללת עם שותפיכם בקואליציה על חשבון אנשים אחרים. אנחנו מדברים על איך מחלקים את הכספים בין זרמי החינוך השונים. הנתונים שבידי, ואני אשמח אם תפריך אותם, אומרים שהתלמיד הערבי בישראל מקבל בממוצע פחות, התלמיד בחינוך הממלכתי בישראל מקבל בממוצע פחות, התלמיד בחינוך הממלכתי-דתי מקבל בממוצע יותר, והתלמיד במוסדות חינוך בהתנחלויות מקבל בממוצע יותר. השאלה היא למה. תודה, אדוני. סגן השר, בבקשה.

חברת הכנסת שפיר,

ודאי שהנתונים יתפרסמו, ותהיה שקיפות מלאה, גם באתר המשרד ובכל מקום ראוי. אני לא רוצה סתם לתת עכשיו נתונים, אבל בוודאי באתר המשרד ובכל מקום. כפי שציינתי, זה אמור להיות בסוף שנת הלימודים הנוכחית, תחילת שנת הלימודים הבאה.

זה נתון שמתפרסם פעם ראשונה.

ומשרד החינוך הוא משרד גדול ומורכב, וזה דורש הרבה עבודה לאסוף את הנתונים. חלק מהנתונים נמצאים במשרד, חלק ברשויות, חלק בבעלויות, זה דבר מורכב. אתה רוצה להגיד לי שאין לכם נתונים של כמה, ? שנייה, לא, אני לא אומר. אני אומר: איסוף הנתונים ודרך הצגתם הם דבר שדורש עבודה. אני רוצה להזכיר לך שאנחנו נכנסנו לתפקידנו בחודש מרס, בסדר? אנחנו נכנסנו לתפקידנו במשרד בחודש מרס. החלטת הממשלה הייתה בחודש מאי. צריך גם זמן סביר לעשות את העבודה.

היא הייתה באוגוסט 2011. בסדר, אנחנו לא היינו ב-2011. אני מדבר על, החלטת הממשלה הייתה, והיא נתנה זמן, והיא קבעה שזה יהיה לשנת הלימודים הנוכחית, וזה שאנחנו עובדים על זה, על התקציב הבא. כשאתם תגישו את בקשת תקציב 2015, אתם הולכים לעשות את זה בלי שיש לכם הנתונים הקודמים? הרי יש לכם הנתונים. חברת הכנסת שפיר, הנתונים שאני קיבלתי הם שזה אמור להיות בסיום שנת הלימודים, בפתיחת שנת הלימודים הבאה. את אומרת פה טענה, אני אביא את זה בפני הגורמים כדי לזרז אותם. אני לא רוצה סתם לתת פה הצהרות שאין בהן כלום, אני רוצה לתת הצהרות שיש מאחוריהן משהו. זו התשובה הרשמית שקיבלתי מהמשרד. זה הזמן שהמשרד צריך כדי לטפל בעניין. העלית נקודה שתהיה בסיס לדיון בתקציב הבא. אני מבטיח לך שזה יעלה.

הוא יהיה באפריל, הוא לא יהיה בסוף השנה. אני אומר שוב, תהיי אתי בקשר, אני אבדוק לך את הנתון הזה.

לגבי חברת הכנסת מיכאלי, מאוד מאוד הצטערתי אתמול על הדיון שבעיני, אני לא אהבתי את הדיון אתמול. אני חושב שגם הבעתי את מורת רוחי במהלך הדיון, כשהחלטת,

להתלבש על מכינת "אלישע", מכינה מצוינת. ביום שמדברים על שוויון בנטל, את לוקחת את המקום שהוא הכי טוב, משרת הכי טוב, זה לא נטל, שרואה את זה כזכות, שמשרת באהבה, דואג להכין את התלמידים שלו ללכת לקצונה, התלבשת על המקום הלא-נכון, לצערי הרב, מקום שנמצא בהסדרה, מקום שמתקדם. ואני אומר: לשמחתי גם לא קיבלו את עמדתך, אלא נתנו עוד זמן כדי להסדיר את העניין. אני בטוח ששר הביטחון, שזה תפקידו, להסדיר את העניין, והוא התחייב להסדיר את העניין, ששר הביטחון אכן יסדיר את העניין ולא יפגע במכינה כל כך חשובה, שגם את מסכימה שהיא חשובה כמכינה, וגם את אמרת את זה בדיון. זה דבר אחד לגבי העניין. למשרד החינוך יש מיפוי, למשרד החינוך יש כללים,

שנייה. שנייה. שנייה. כדי להקים מוסד אתה חייב תב"ע וחייב הסדרה. יש מקומות שמשרד החינוך מחויב במסגרת חוק חינוך חובה, הוא מחויב לתלמידים והוא בונה במקומות שבהסדרה, ואת יודעת שבמדינת ישראל יש הרבה מקומות בהסדרה. משרד החינוך לא בונה פיראטית ולא בונה בכל מקום. משרד החינוך מתקצב בצורה מסודרת. שוב, עלו גם כמה מוסדות. המקומות האלה בהסדרה, וכאשר הנושא בהסדרה, יש נהלים בתוך המשרד. אז אנחנו שואלות מה הנהלים. אם את רוצה את כל פירוט הנהלים, נביא לך את פירוט הנהלים. לגבי העניין הזה, אין דבר כזה שמתקצבים סתם. משרד החינוך הוא משרד מוסדר שעובד בצורה מסודרת. לגבי חבר הכנסת חנין, הרי מה שאמרה סתיו שפיר ומה שאומר משרד החינוך הוא שאנחנו צועדים לקראת שקיפות. הנתונים שאתה אומר, בוא נחכה אתם בבקשה, נקבל את הנתונים בצורה מוסדרת. אני לא בטוח שהנתונים שאתה אומר הם בכלל נכונים. בואו נראה מה יהיו תוצאות הבדיקה ואז נקבל את ההחלטות. זו בדיוק מטרת השקיפות. שוב, אני לא יודע איך הבאת פה, איך אומרים? מהאחורית את ישיבות ההסדר. אנחנו גאים בישיבות ההסדר. דרך אגב, אני בוגר ישיבת הסדר, אני שמח בזה. התחנכתי לדאוג לכלל ישראל, התחנכתי להיות שליח של כלל ישראל, נתתי חמש שנים מהחיים שלי כדי להיות שליח של כלל ישראל. שילבתי לימוד תורה עם שירות צבאי ביחידה קרבית, הייתי במילואים, שמחתי להיות בקו הראשון בהרבה מקומות כשנדרשתי לבוא להגן על ישראל.

לבוא ולומר היום נגד ישיבות ההסדר, אני חושב שתפסתם טרמפ על הקליינט הלא-נכון, ידידי היקר. אתם צריכים להגיד: כל הכבוד לישיבות ההסדר, והלוואי שירבו כמותם. תודה רבה. תודה, אדוני סגן שר החינוך. חברי חברי הכנסת, לפני שנעבור לדיונים ולהצבעות על הצעות חוק לקריאה מוקדמת, יש לנו הודעה של מזכירת הכנסת.

ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 27), התשע"ד 2014, והצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 77), התשע"ד 2014. מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר בשני נושאים: יחס המדינה לסטודנטים במוסדות בלתי מתוקצבים, הצעת חברי הכנסת שמעון אוחיון, אברהם מיכאלי ובועז טופורובסקי, לימודים אקדמיים באנגלית, הצעת חברי הכנסת אברהם מיכאלי ושמעון אוחיון.

תודה רבה למזכירת הכנסת. חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים לדיון והצבעה בהצעות החוק לדיון מוקדם. נפתח עם הצעת חוק השמות (תיקון, שינוי שמו של קטין), התשע"ד 2013, של חברת הכנסת עדי קול. הנמקה מהמקום, בבקשה.

תודה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה לפתוח ולהקריא לכם שיר שאת המילים שלו כתבה זלדה: "לכל איש יש שם/ שנתן לו אלוהים/ ונתנו לו אביו ואמו.// לכל איש יש שם/ שנתנו לו קומתו ואופן חיוכו/ ונתן לו האריג.// לכל איש יש שם/ שנתנו לו ההרים/ ונתנו לו כתליו.// לכל איש יש שם/ שנתנו לו המזלות/ ונתנו לו שכניו.// לכל איש יש שם/ לכל איש יש שם.// לכל איש יש שם/ שנתנו לו חטאיו/ ונתנה לו כמיהתו.// לכל איש יש שם/ שנתנו לו שונאיו/ ונתנה לו אהבתו. // לכל איש יש שם / שנתנו לו חגיו / ונתנה לו מלאכתו.// לכל איש יש שם/ שנתנו לו תקופות השנה/ ונתן לו עיוורונו.// לכל איש יש שם". את השם נתנו לנו בדרך כלל הורינו, ואנחנו מכבדים אותם עד מאוד, אבל לעתים נתנו לנו שם שאנחנו לא רוצים ולא יכולים ולא מעוניינים להמשיך לחיות אתו ויש לנו קושי רב לשנות אותו. הצעת החוק שלי מבקשת לאפשר לילדים, קטינים מתחת לגיל 18, לשנות את שמם, קודם כול בהסכמת ההורים, אבל אם לא ניתנת הסכמה, לפנות לבית-משפט ולבקש את שינוי השם. הגיעה אלי פנייה של ילדה ששמה היה אבלות,

שהוריה קראו לה כך מפני שהם איבדו את שני הוריהם כשהיא נולדה, והיא ביקשה לשנות את שמה והם סירבו. אני חושבת שאנחנו צריכים לאפשר לה לעשות את זה. עוד דבר חשוב ביותר, בית-משפט, עושים לי ככה. אני לא יודעת,

חלק נוסף של הצעת החוק הזאת, אם הורים רוצים לשנות את שמו של ילדם, כיום הם יכולים לעשות זאת עד גיל 18 בלי לשאול אותם, לבוא לילד בן 16 ולהגיד לו: מהיום קוראים לך בשם אחר. אנחנו מבקשים שהחל מגיל עשר ייתנו לילד להביע את דעתו. אני מבקשת מכם לתמוך בהצעה בשביל כל אותם ילדים שקיבלו שמות מגוחכים ונתקעו אתם לקול צעקותיהם והתעללויותיהם של ילדים אחרים.

תודה לחברת הכנסת עדי קול. תשיב על הדברים סגנית שר הפנים חברת הכנסת פאינה קירשנבאום, שתעלה בשניות הקרובות לדוכן.

פה, בואו נצביע. נמתין כמה שניות.

אנחנו נעבור להצבעה. הצבעה על הצעת חוק השמות (תיקון, שינוי שמו של קטין), התשע"ד 2013, של חברת הכנסת עדי קול.

ההצעה להעביר את הצעת חוק השמות (תיקון, שינוי שמו של קטין), התשע"ד 2013,

בעד, 45, שישה מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק התקבלה בקריאה ראשונה, בקריאה טרומית,

בקריאה מוקדמת, ותועבר לוועדת הפנים והגנת הסביבה להכנה לקריאה ראשונה. לוועדת העבודה והרווחה. יש לנו בקשה להעביר את זה לוועדת העבודה והרווחה, אנחנו נעביר את זה לוועדת הכנסת, לוועדת הכנסת, שתחליט בנושא. חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, הצעת חוק בתי-המשפט (תיקון, איסור פרסום שם בהליך החושף מידע רפואי), התשע"ד 2013, של חברת הכנסת עדי קול. הנמקה מהמקום. בבקשה.

תודה. חברי חברי הכנסת, הצעת החוק שלי מבקשת לפתור בעיה מאוד מאוד קשה שקיימת היום בעקבות השינויים הטכנולוגיים. אם היום אתם רוצים לדעת על תיקו הרפואי של חברנו היקר,

זיכרונו לברכה, ספי ריבלין, אתם יכולים לכתוב את שמו ב"גוגל" ותוכלו לקרוא כל מה שעבר עליו מבחינה רפואית אי-פעם, וכך גם על כל אדם שאי-פעם נפגע פגיעת גוף והגיש תביעה לחברות הביטוח. חברות הביטוח עושות בכך שימוש וסוחטות את הנפגעים ואומרות להם שכדאי להם להתפשר מחוץ לכותלי בית-המשפט כדי ששמם לא יופיע באינטרנט. הצעת החוק מבקשת לאפשר שכאשר מדובר בנזקי גוף לא יהיה פרסום של שם הנפגע ותעודת הזהות שלו, כדי שלא כולנו נדע מה תוצאות הבדיקות הרפואיות של כל אחד שעבר תאונת דרכים. אני חושבת שזה צעד חשוב, ואני מבקשת מכם להצטרף אליו. תודה רבה לחברת הכנסת עדי קול. תשיב על הדברים, בשם שרת המשפטים, השרה לימור לבנת. בבקשה. היא יכולה לשנות את השם שלה. מה הבעיה? אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מתכבדת להשיב בשם שרת המשפטים על הצעת חוק בתי-המשפט (תיקון, איסור פרסום שם בהליך החושף מידע רפואי),

הכנסת עדי קול.

לאור עקרון הפומביות, פסקי-דין מתפרסמים אלא אם כן בית-המשפט אסר את הפרסום מסיבה המנויה בחוק בתי-המשפט, כפי שאמרה חברת הכנסת עדי קול, ובאין פגיעה חמורה בפרטיות. מכאן שאדם המעוניין למנוע פרסום מידע על אודותיו בפסק-דין, לרבות מידע רפואי, נדרש להגיש בקשה ולהוכיח שהפרסום האמור מהווה פגיעה חמורה בפרטיותו. הצעת החוק של חברת הכנסת עדי קול מבקשת לקבוע שייאסר פרסום כזה של שם או פרטים מזהים של אדם שהוא צד להליך אזרחי שבו נחשף מידע המתייחס באופן ישיר למצב בריאותו הגופני או הנפשי של מטופל, או לטיפול הרפואי בו, אלא אם כן התיר זאת בית-המשפט. הממשלה תומכת בהצעת החוק בכפוף לתיאום עם משרד המשפטים. פרסום מידע רפואי הנוגע לבעל דין נעשה כיום כדבר שבשגרה, גם בהיעדר עניין ציבורי בפרסום, ומהווה לתפיסתנו פגיעה ממשית בפרטיות שנכון למנוע אותה. דברים אלה מקבלים משנה תוקף נוכח המציאות הטכנולוגית ובעידן מאגרי המידע. לכן אני מבקשת בשם הממשלה לתמוך בהצעתה של חברת הכנסת עדי קול, כאמור בכפוף לתיאום עם משרד המשפטים.

תודה רבה לשרה לבנת. חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה בקריאה טרומית, הצעת חוק בתי-המשפט (תיקון, איסור פרסום שם בהליך החושף מידע רפואי), התשע"ד 2013, של חברת הכנסת עדי קול. מי בעד?

בבקשה. ההצעה להעביר את הצעת חוק בתי-המשפט (תיקון, איסור פרסום שם בהליך החושף מידע רפואי),

56 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק התקבלה בקריאה טרומית ותועבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט להמשך דיון ולהכנה לקריאה ראשונה. חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים לדיון והצבעה בהצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון, עסקה לרכישת שירות של צד שלישי ומסירת פרטי זיהוי למנוי), התשע"ד 2013, של חבר הכנסת איתן כבל וקבוצת חברי כנסת. יציג את הדברים חבר הכנסת איתן כבל, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי השרים, חברותי וחברי חברי הכנסת, על הצעת החוק הזאת חתומים לצדי חברת הכנסת מירי רגב, חבר הכנסת דב ליפמן, חבר הכנסת הופמן וחבר הכנסת אלעזר שטרן. בתחילת דברי אני רוצה קודם כול לומר תודה מעומק הלב לשר גלעד ארדן, שלולא הבנתו באמת את העניין הזה ואת חשיבות הצעת החוק הזאת, יכול להיות שהממשלה, ועדת השרים הייתה דוחה. אתה ראוי לכל שבח בעניין הזה, כי זאת הצעת חוק הכי עניינית שיכולה להיות. הצעת החוק הזאת, שמבוססת על הצעה שהכינה עמותת "ידיד", על-ידי הסמנכ"ל רן מלמד, אומרת את הדבר הבא: מטרת הצעת החוק היא לשים קץ לתופעה שנותני שירותים, שירותי תוכן ואחרים, גובים תשלום באמצעות חשבון הטלפון החודשי של מנויי חברת הסלולר, לאחר שהמנוי הביע את הסכמתו למתן השירות בדרך של מסירת מספר טלפון שלו בלבד, אך בלי שמסר, אדוני היושב-ראש, לנותן השירות כל אמצעי תשלום. כאשר מתן השירות מתבסס על מסירת מספר טלפון בלבד, אין לחברת הסלולר דרך לוודא כי מי שנרשם לשירות הוא בגיר וכי הוא יודע את תנאי השירות ומהותו ואת העובדה שהשירות כרוך בתשלום. הצעת החוק נועדה גם ליצור מחויבות של נציגי בעל הרישיון לעסקה ששינו או סיפקו על-ידי מסירת פרטים מזהים למנוי של נציג השירות ומספר סימוכין של הפנייה. אדוני היושב-ראש, בהתאם לכך מוצע לתקן את סעיף 5 לחוק התקשורת כך שהתנאי המצוי כיום ברישיון של חברת הסלולר, רישיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד, יעוגן בחוק כך שחברות הסלולר לא יאפשרו מתן שירות על-ידי צד שלישי אשר מספק את השירות דרך הרשת שלהן וגובה את התשלום דרך חשבונות הטלפון בלי שהמנוי ביקש זאת במפורש. וכן הלאה וכן הלאה. בקיצור, אדוני היושב-ראש, חברי וחברותי השרים, אני רוצה להזכיר שבתוכנית "צינור לילה", לפני כיומיים נדמה לי, אחרי שהם מלווים את הנושא הזה תקופה ארוכה, נעשה תחקיר על כל פרשת "איקיוטק". נדמה לי שעשרות אלפי אזרחים, אם לא יותר מכך, אומרים 150,000 אזרחים, קיבלו הודעות. אני רוצה להזכיר בהזדמנות הזאת, בועז טופורובסקי כבר מסתכל עלי וחובה להזכיר אותו. בוודאי אזכיר אותך כמי שלקח על עצמו להוביל בכנסת את המאבק מול תופעת ה"איקיוטק". היום היא תופעה, היא לא רק סיפור של החברה אלא היא תופעה בכלל. גם הכנסת, גם חבר הכנסת מיקי רוזנטל נתן לך גיבוי מלא בניסיונות של חברת "איקיוטק" לתקוף אותך באופן אישי ובצורה בוטה וגסה. כפי שאמרתי, בתוכנית "צינור לילה" הראו איך כל התופעה הזאת מתנהלת ואיך אזרחים, בגלל תמימות, בגלל חוסר הבנה של ההליך, מוצאים את עצמם מחויבים ומתחייבים לדבר שהם בכלל לא התכוונו אליו ולא רצו אותו. אתה מקבל טלפון, או מתקשר לאיזה טלפון, ומעצם העובדה שהתקשרת לטלפון הזה הם כבר רואים לנכון, כאילו התבצעה עסקה. בעצם הצעת החוק הזאת באה להסדיר, אדוני השר, את הנושא של מכירה מרחוק דרך הסלולר במובן הזה שאנחנו קובעים כמה תנאים כדי שהתהליך ייחשב לעסקה מלאה, גם מהצד של הצרכן וגם מהצד של מספק השירות. אני מקווה גם שהמשרד ייקח את ההצעה הזאת. אני מבין שהוא גם הולך להרחיב אותה כך שהיא תסגור פרצות רבות נוספות אחרות שנמצאות בחוק. תודה רבה לכם. אני רוצה להודות גם לקצרנית שיושבת ורושמת את דברי בשקיקה. תודה רבה לכם. תיקנו אותי כאן שיש להגיד: רשמת פרלמנטרית. רשמת פרלמנטרית. מהיום והלאה ייקרא רשמת פרלמנטרית. אני מודה לך, אדוני היושב-ראש, על התיקון.

תודה רבה לחבר הכנסת איתן כבל. ישיב על הדברים שר התקשורת חבר הכנסת גלעד ארדן.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בראשית הדברים אני אבקש לברך את חבר הכנסת איתן כבל ואת יתר יוזמי הצעת החוק,

הצעת חוק חברתית, צרכנית, ראויה. למעשה, כפי שהסביר חבר הכנסת כבל, הצעת החוק עוסקת בתופעה מגונה שנוצלה לרעה על-ידי ספקי תוכן במשך כמה שנים. בעצם, אם לפשט את הדברים, מדובר בניצול לרעה של תמימותם של קטינים באמצעות מכשיר הסלולר. אני לא אזכיר עכשיו שוב את הפרשייה המוכרת שנדונה בימים אלה בכנסת, אבל היא לא התופעה היחידה. בין שמדובר בהונאה פלילית ובין שמדובר בניצול לרעה של תמימותם של קטינים, הרי טוב שהכנסת תתערב ותעלה את הטיפול בנושא הזה למדרגה של חקיקה ראשית. משרד התקשורת בעבר זיהה את התופעה הזאת שבה חברות הסלולר כנראה גם קיבלו על זה כסף מאותם ספקי תוכן שרכבו על המכשירים הסלולריים והציעו שירותים משירותים שונים, אם אלה אודישנים, עם חלום הפרסום והצטרפות לעולם הזוהר, או כל מוצר אחר. לא תמיד ילדים מבינים את העלויות, לא תמיד הם מבינים את המחיר ובמה זה כרוך. על-ידי לחיצה מאוד קלה ופשוטה של הסכמה, הם בעצם גרמו להוריהם חיובים כספיים, לעתים חיובים כספיים ניכרים. משרד התקשורת בעבר זיהה את התופעה הזאת ותיקן את הרישיונות של חברות הסלולר, אבל לצערי אנחנו עדיין מקבלים תלונות בנושא הזה, אומנם פחות מבעבר, אבל אני סברתי שגם אם ניתן לבצע תיקון נוסף ברישיונות החברות, כדאי שחברות הסלולר יבינו שיש כאן תופעה מגונה שהכנסת, בשם העם כמובן, רואה אותה בחומרה רבה. ואני החלטתי לתמוך, ואני שמח שהממשלה, בוועדת השרים לחקיקה, הצטרפה לתמיכה בהצעת החוק של חבר הכנסת כבל. כפי שפירט חבר הכנסת כבל, ההצעה מפרטת אילו דרישות יצטרכו להתקיים כדי שיהיה אפשר למכור על, דרך מכשיר הסלולר מוצרים או שירותים מסוימים. הכוונה שלנו היא, כפי שנאמר כאן, להוסיף עוד פרטים ועוד דרישות, אבל בעיקר גם להכניס אמצעי אכיפה וקנסות מאוד מאוד מרתיעים במהלך החקיקה המפורטת בוועדת הכלכלה. לכן אני מבקש מהכנסת לתמוך בהצעת החוק בקריאה הטרומית, ולהעביר אותה לוועדת הכלכלה לשם הכנתה לקריאה ראשונה. אני רוצה שגם במסגרת הזאת ייבחן העניין גם בהיבט הרטרואקטיבי, אם אפשר דרך הצעת החוק הזאת להתמודד, מעל הדוכן, כאשר עלו הצעות לסדר-היום, גם של חבר הכנסת אטיאס, וגם, נכון, עלו עוד הצעות כאלו. אני בזמני ביקשתי לבחון את זה מול משרד המשפטים. משרד המשפטים כמובן איננו מתלהב מהחלה רטרואקטיבית, כיוון שאותו שינוי רישיונות יכול להתבצע בהחלטה מינהלית רק מעתה ואילך. כאשר מדובר בחקיקה ראשית, אם היועצת המשפטית של הכנסת תאמר שזה דבר שאפשר לעשות, אני לא רוצה להגיד כבר אמירה סופית ומוחלטת, אבל אינני רואה מניעה, לא רואה סיבה להתנגד אם הכנסת תרצה להרחיב. חבר הכנסת טופורובסקי העלה אז את הרעיון הזה, ואני לא רואה מניעה, אני רוצה להזכיר לאדוני, אנחנו רוצים לבדוק את זה בוועדת הכלכלה סביב ה"קלאב הוטל". בדיוק על העיקרון הזה ביקש,

אתה מכיר את גישתי בעניין הצרכני, ואני בהחלט לא זה שיעמוד בדרכם של חברי הכנסת כדי לפתור בעיה או עוולה צרכנית, גם אם זה פתרון רטרואקטיבי נגד מישהו שניצל לרעה איזו פרצה בחקיקה הכלכלית הקיימת, בחקיקה כלכלית אפשר לעשות חקיקה רטרואקטיבית. אני רק מזכיר לחברי שהסיכום בינינו הוא שבסופו של דבר מה שיצא מוועדת הכלכלה יהא מתואם ועל דעת שנינו, ואתה מהנהן בהסכמה לסיכום הזה. אם כך, הממשלה תומכת בהצעת החוק.

תודה לשר חבר הכנסת גלעד ארדן. חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה בקריאה טרומית על הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון, עסקה לרכישת שירות של צד שלישי ומסירת פרטי זיהוי למנוי), התשע"ד 2013, של חבר הכנסת איתן כבל וקבוצת חברי הכנסת. מי בעד?

ההצעה להעביר את הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)

עסקה לרכישת שירות של צד שלישי ומסירת פרטי זיהוי למנוי), התשע"ד 2013, לדיון מוקדם בוועדת הכלכלה נתקבלה.

חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעת חוק המים (תיקון, הוספת מסגדים לשירותים ציבוריים שנקבעו לגביהם תעריפי מים מופחתים), התשע"ד 2013, של חבר הכנסת באסל גטאס. על הצעת החוק הזאת תשובה והצבעה יהיו במועד אחר. עשר דקות.

כבוד היושב-ראש,

בעצם זו הצעת החוק הראשונה שאני מביא לכנסת.

התמהמהתי הרבה כדי להביא הצעה שהממשלה תתמוך בה. חשבתי לתומי שאין יותר הגיוני ויותר קל לעיכול ולתמיכה מההצעה שאני מביא בפניכם. סעיף 112(א) בחוק המים, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת באסל גטאס בצדק מעיר שקשה לשמוע מפה, מהדוכן, את הנואמים. מי שמעוניין לשוחח או לדבר, שיעשה זאת בבקשה בחוץ. חבר הכנסת באסל גטאס, בבקשה. סעיף 112(א) בחוק המים קובע, או: מקנה למועצת הרשות הממשלתית, כהגדרתה בחוק, סמכות לקבוע תעריפי מים מיוחדים, לפי דירוגים שונים ועל סמך קטגוריות שונות, שיקולים וכללים אשר נקבעו בסעיף. עם זאת, הסעיף הגביל את מועצת הרשות הממשלתית בקביעת תעריפי המים המסופקים לשירותים ציבוריים שנקבעו בחוק. הוא הגביל אותם כך שבתי-מרחץ ומקוואות ובתי-חולים, המחיר שלהם קבוע בחוק, והתעריף לא יעלה על 1.61 ש"ח, כאשר התעריף עצמו מתעדכן בהתאם להוראות אותו סעיף, 112(א),

מה אני מביא בהצעת התיקון שלי? שנוסף על בתי-מרחץ ומקוואות ייקבע על-פי אותו סעיף תעריף אחד גם למסגדים, מקום התפילה של המוסלמים. ולמה זה מתבקש, ולמה זה הגיוני, וחשבתי לתומי שהממשלה תתמוך בשתי ידיים? כי המצב הנוכחי, יש בו אפליה זועקת לשמים. אפילו אם יש מקווה אחד, או בית-מרחץ אחד, שמקבל תעריף 1.61 ש"ח, לא יכול להיות, פשוט לא יכול להיות מצב שמסגד משלם 15 שקלים או 10 שקלים על אותו קוב מים, שמשתמשים בו גם במקום אחר, כלומר במקוואות ובבתי-מרחץ. ההיגיון, הרציונל העומד מאחורי הצעת החוק שלי הוא יצירת שוויון בין תעריפי המים הנצרכים במסגדים לתעריפי המים הנצרכים במקוואות ובבתי-מרחץ אצל היהודים.

מההיגיון הפשוט, שהמים שנקבעו בחוק, שמחירם נקבע בחוק על 1.61 ש"ח, נועדו למטרת טהרה, בהקשרים דתיים ספציפיים, וזה בדיוק אותו מצב הקיים במסגדים, 90% מהמים הנצרכים במסגדים נועדים לשימוש, למה שנקרא בשפה הערבית הטהורה אל-ודוא. אל-ודוא זה תהליך הרחיצה שנקבע במצוות ובאופן מפורט בקוראן, וגם בסונה, 90% מצריכת מים של המסגדים. אז מה ההבדל בין מים במקוואות ובבתי-מרחץ לבין המים האלה? גם במקוואות ובבתי-מרחץ יש סוג מים של רחיצת ידיים ושל שימוש בשירותים וכו'. לצערי הרב, אותו היגיון פשוט, שמונע אפליה בין מקומות המיועדים לתפילה ולשירותי דת, לצערי הרב, ועדת השרים הצביעה נגד. והיא הצביעה נגד על-פי חוות דעת של רשות המים, וכל הטיעונים בחוות הדעת הזו של רשות המים משוללי יסוד וכל היגיון. קודם כול, טענו שכל תאגידי המים פטורים מהקביעה הזאת בחוק, ותאגידי המים מספקים מים ל-85% מהאוכלוסייה, מטבע הדברים גם למקוואות ובתי-מרחץ. אבל מה עם ה-15% הנותרים? זו דווקא טענה שמשחקת נגדם. כי אם ככה, מה הבעיה? אם רק 15% מהמסגדים,

יקבלו את ההנחה הזאת, אז אין אפילו סיבה כלכלית להתנגד. ממילא התאגידים פטורים, והם נתנו לי עכשיו מחשבה איך לתקן את החוק שוב, שהתאגידים לא יוכלו להתגבר על אותה תקנה, שכן כוונת המחוקק הייתה שהמים הספציפיים האלה, שמיועדים לטקסי הטבילה, כשלעצמם, בבתי-חולים, יקבלו תעריף נמוך ומסובסד. אז עקפו את זה בחוק התאגידים. טענה שנייה הייתה,

אם אנחנו נותנים עכשיו, מוסיפים את המילה "מסגדים" בחוק, זה מפלה לרעה בתי-כנסת וכנסיות, גם אם הם יודעים טוב שבכנסיות ובבתי-כנסת אין שימוש במים לטקסי הטבילה עצמם, שימוש מסיבי. ההשוואה בין מסגדים לבין מקוואות ובתי-מרחץ באה מעצם העניין, הגדרת המים, השימוש במים, זאת אומרת, קטנוניות. ואם כבר, אני מוכן להוסיף את המסגדים ואת הכנסיות גם בחוק, אין בעיה, סליחה, בתי-כנסת וכנסיות. נוסיף אותם בחוק. כמובן, טענות אחרות שעמדו בגוף חוות הדעת של רשות המים, שגרמו לשרים, לחלק מהשרים לפחות, להתנגד, הן סיבה כלכלית, שכפי שאמרתי, זה כמויות מזעריות, זניחות, בטלות בשישים. יעני, זו קטנוניות, כאילו, לכתוב אפילו על זה, כסיבה קטנונית, כשבתי-המרחץ והמקוואות ממשיכים לקבל את אותו תעריף נמוך. אני חושב שמן הדין וראוי שוועדת השרים תשקול שוב את עמדתה, ואני אפעל גם שרשות המים תשנה את דעתה, שלא יישאר מצב שבו מסגד אחד מופלה לרעה מול מקוואות ובתי-מרחץ. אני שמח שהשר סילבן שלום ומשרדו היו בעד ההצעה. גם, הבנתי, חלק משמעותי מהשרים היו בעד. אבל החלק השני, בגלל אותה חוות דעת,

של הגורם המקצועי, התנגדו. אני מקווה שהשר יערער בפני ועדת השרים ויהיה דיון נוסף שיביא לתמיכה בהצעת החוק שלי.

תודה רבה לחבר הכנסת באסל גטאס. כפי שאמרתי קודם, תשובה והצבעה יהיו במועד אחר. חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעת חוק שלילת הזכאות לדמי הביטוח הלאומי והבטחת הכנסה עקב השתתפות בפעילות חבלנית נגד מדינת ישראל, תושביה ואזרחיה (תיקוני חקיקה), התשע"ד 2014, של חבר הכנסת יריב לוין. בבקשה. כן, זה הנמקה מהמקום.

לא, לא שראיתי. אדוני היושב-ראש,

כבוד השרים, חברות וחברי הכנסת, שערורייה, אין דרך אחרת להגדיר את זה, אולי מציאות הזויה, שבה רוצחים, אסירים ביטחוניים, שמשוחררים טרם המועד, לא משום שהמדינה החליטה לשחרר אותם, לא משום שהייתה איזו החלטה רצונית של המערכות האמונות על כך, אלא בגלל מקרים כמו חטיפות, שמחייבים לקיים איזה הסכם חילופים, בגלל דרישות שבאות, בגלל נושאים שקשורים לתהליכים מדיניים, מוצאים את עצמם משוחררים בטרם ריצו את תקופת מאסרם,

מדינת ישראל לא רק משחררת אותם, בלית ברירה, אלא גם מעניקה להם סל של הטבות כאילו היו ככל אסיר אחר וככל אזרח אחר. אני חושב שלמצב הזה צריך לשים סוף, והדרך לשים לו סוף היא על-ידי כך שבכל אותה תקופה שבה היו אותם אסירים אמורים להמשיך לשבת בבית-הסוהר, אך שוחררו טרם הזמן, בתקופה הזאת הם לא יהיו זכאים לכל אותן זכויות שמוענקות על-ידי הביטוח הלאומי ושמוענקות לאסירים משוחררים כדרך כלל, ובכך בעצם יושווה, לפחות בהיבט הכספי, מצבם למצב שבו היו נתונים לו היו ממשיכים לשאת במאסר, שאז לא היו מקבלים ולא היו זכאים לתשלומים האלה.

אדוני היושב-ראש, שמדובר באבסורד, בתיקון שהוא מתחייב, זועק לשמים, ואני מקווה מאוד שהכנסת תשים סוף למצב הבלתי-הגיוני הזה.

תודה רבה לחבר הכנסת יריב לוין. ישיב על הדברים שר הרווחה, השר מאיר כהן,

שממונה גם על הביטוח הלאומי.

אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, הצעת החוק מבקשת לשלול זכאות לגמלאות הביטוח הלאומי והבטחת הכנסה ממבוטח אשר הורשע בגין ביצוע עבירת ביטחון בתקופת מאסרו, וכן בתקופה של שחרור עקב קיצור העונש או בשל חנינה, עד תום התקופה שהיה אמור לרצות את עונשו. כבר היום נשללת זכאותו של אסיר לגמלה, כולל גמלת הבטחת הכנסה, חוק הביטוח הלאומי קובע כי אסיר לא יהיה זכאי לגמלאות, וחוק הבטחת הכנסה קובע כי מבוטח הנמצא במוסד שכל אחזקתו היא על חשבון המדינה, ובכלל זה גם אסירים, לא יהיה זכאי לגמלה. השינוי המבוקש על-פי ההצעה מתייחס,

לתקופת השחרור המוקדם של האסיר הביטחוני, ועד לתום תקופת המאסר המקורית. זה לעניין כל גמלה, כולל גמלת הבטחת הכנסה. בעניין זה יצוין כי כבר כיום, לפי חוק הביטוח הלאומי, נשללת זכאות לגמלה ממי שביצע פשע על רקע לאומני, או מבני משפחתו, כדלקמן:

במקרים שבהם הזכאות נוצרה כתוצאה מביצוע פשע או מניסיון לביצוע פשע, למשל מפגע שהפך נכה עקב פעילותו לא יהיה זכאי לגמלת נכות,

מי שביצע עבירת ביטחון שבוצעה מתוך מניע ביטחוני או לאומני ונגזרו עליו עשר שנות מאסר לפחות יהיה זכאי לגמלאות בשיעור 50% בלבד, גמלת נפגעי עבודה, תאונות אישיות, אבטלה, פשיטת רגל, זיקנה ושאירים,

שלילת הזכאות לקצבת זיקנה של מי שנידון למאסר עולם בשל עבירה של רצח אשר בוצעה מתוך מניע לאומני או בזיקה לפעילות טרור,

שלילת זכאות בני משפחתו של מי שביצע פשע מתוך מניע לאומני או בזיקה לפעילות טרור, לגמלת שאירים, תלויים, מענק פטירה ועוד. חוק זה הוא חוק חשוב, הבא להבטיח את המצבים האבסורדיים כל כך, שכולנו שומעים עליהם לעתים, שבהם מתברר שהמדינה תומכת במפגעים בה. לאור האמור לעיל, ועדת השרים החליטה לתמוך בהצעת החוק,

תודה רבה לשר מאיר כהן. מתנגד להצעת החוק חבר הכנסת עיסאווי פריג'. שלוש דקות.

אדוני היושב-ראש, מכובדי השרים, חברים, הכנסת הזאת הופכת להיות מיום ליום מאוד מעניינת. אנחנו כל הזמן חושבים, תראה לאיזה מצב אנחנו מגיעים, איך להחמיר ענישה נגד ערבים. נגד מחבלים. נגד ערבים, אני אגיד לך למה. נגד מחבלים. אם ערבים זה מחבלים, אז זה בסדר. אני שותף אתך שצריך לשמור על ביטחון המדינה, ונגד כל פשע, ונגד כל מי שבא לפגוע במדינה, זה סיפור אחר. אבל נוצר מצב שהחברים מתחרים ביניהם, יש דבר אחד מנחה: איך מעוון לפשע להחמיר בכל מיני שיטות, ואיך לבטל זכויות של ערבים. חבר הכנסת לוין, חברת הכנסת פנינה שטה וחבר הכנסת אלעזר שטרן מוכנים שכולם יקבלו ביטוח לאומי, כולם, כולל רוצחים, כולל אנסים, כולל גנבים, כולם יקבלו ביטוח לאומי,

רק לא מי שקשור לעבירות ביטחוניות.

תראה את האבסורד, חבר הכנסת לוין, אני קורא את דברי ההסבר של החוק. אני קורא את זה. מה כתוב? ולמה הטענה? כי, נסיבות חיצוניות בשחרורם. נסיבות חיצוניות, ולא מהחלטה בלתי תלויה של הממשלה. זאת הסיבה. זה כתוב בדברי ההסבר. אני אגלה לכם משהו, חברים. נסיבות בלתי תלויות גרמו שהמדינה לא תעניש פורעים יהודים אפילו בעבירות מינוריות, ולאלו קוראים "תג מחיר". זה בגלל החלטה בלתי תלויה של המדינה. החלטה בלתי תלויה של המדינה הביאה גם לשחרורם המוקדם של יהודים לאומנים, והכול בטענה של החלטה בלתי תלויה, במקביל לנסיבות חיצוניות. אתם מחפשים כל הזמן איך להביא את זה. ידידי, אל תטיפו לנו מוסר. חוק זה חוק. יהודי או ערבי, חוק זה חוק. וכל השיטות שאתם מנסים להגיד רק איך לתת עוד מכה, איך לשלול עוד זכות, זה פסול, ואיך אתה אמרת? בלתי הגיוני, שערורייתי, ומציאות הזויה. המציאות ההזויה היא שאתה חושב חד-צדדית. אתה חושב חד-צדדית, וזה רק פוגע, לא מוסיף. תודה לכם. תודה רבה לחבר הכנסת עיסאווי פריג'. חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה בקריאה טרומית. הצעת חוק שלילת הזכאות לדמי הביטוח הלאומי והבטחת הכנסה עקב השתתפות בפעילות חבלנית נגד מדינת ישראל, תושביה ואזרחיה (תיקוני חקיקה), התשע"ד 2014, של חבר הכנסת לוין,

בבקשה. ההצעה להעביר את הצעת חוק שלילת הזכאות לדמי הביטוח הלאומי והבטחת הכנסה עקב השתתפות בפעילות חבלנית נגד מדינת ישראל,

לדיון מוקדם בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. 54 בעד, 22 מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק התקבלה בקריאה טרומית ותועבר לדיון ולהכנה לקריאה ראשונה בוועדת העבודה והרווחה. לפני שנעבור להמשך החקיקה, לדיונים ולהצבעות, יש לנו הודעות יושב-ראש ועדת הכנסת. אחת ההודעות מחייבת הצבעה. אני מבקש, מי שתכנן לצאת, אפילו לכמה רגעים, בבקשה.

ההודעה הראשונה, אדוני היושב-ראש, היא ללא הצבעה. ועדת הכנסת קבעה את הוועדות לדיון בהצעות החוק האלה

מועדים),

של חברי הכנסת מירי רגב, יעקב אשר, דוד אזולאי ואברהם מיכאלי. מה שכן דורש,

הצבעה, זו ההודעה כדלקמן: הכנסת החליטה בישיבתה

פטור מארנונה למשך שנתיים לנשים מוכות שיוצאות ממקלט לנשים מוכות. חברי חברי הכנסת, על-פי נתוני משרד הרווחה, בשנת 2012 שהו ב-14 מקלטים לנשים מוכות, אני לא שומעת את עצמי. אדוני, אני לא שומעת את עצמי. חברי חברי הכנסת, שוב חבר כנסת שנואם אומר לי שהוא לא שומע את עצמו. מי שמעוניין לשוחח, בבקשה שיעשה את זה בחוץ. בבקשה, חברת הכנסת גלאון.

על-פי נתוני משרד הרווחה, בשנת 2012 שהו 672 נשים ב-14 מקלטים לנשים מוכות ברחבי הארץ. על-פי נתונים ממשרד הרווחה, התברר להם ש-18% מאותן נשים מוכות חוזרות למעגל הגבר המכה כי אין להן אמצעים כלכליים לחיים עצמאיים. נכון שהכנסת הזאת חוקקה כמה חוקים, אני בין המחוקקים האלה, שמבקשים לתת הטבות לנשים מוכות, תגמולים, הבטחת הכנסה. אבל הדבר המשמעותי הזה, שאישה יוצאת ממקלט, כדי שהיא תוכל לפתח יציבות כלכלית, שהיא תוכל לא לשלם ארנונה, לאותה אישה זה כסף גדול, כסף גדול, כמה מאות שקלים האלה. למדינה, לרשויות המקומיות זה כסף קטן. תחשבו, 672 נשים ברחבי הארץ, על כמה רשויות זה נופל, איך זה מתחלק. חברי חברי הכנסת, אני חייבת להודות שנדהמתי מהתשובה של שר הפנים. אנחנו תכף נשמע כאן את סגנית השר. ארבעה חודשים לקח לשר הפנים להתדיין עם השלטון המקומי כדי לתת תשובה שלילית. זה פשוט מחפיר. אמר לי השר: טוב, נעגן את זה בתקנות. אנחנו יודעים שתקנות נתונות לטוב לבו של שר כזה או אחר. מחר יהיה שר פנים אחר, התקנות תבוטלנה. כבר היום זכאים לפטור מארנונה, ובצדק, ובדין, שוטרים, נכים, מוסדות דת, ישיבות ומוגבלים. אנחנו מבקשים שנתיים פטור מארנונה לנשים מוכות כדי שהן תוכלנה להתייצב בחיים החדשים שלהן, כדי שהן תוכלנה לא לשלם את הסכומים האלה.

אנחנו מדברים על מעט מאוד נשים, כי רוב הנשים זכאיות להבטחת הכנסה. אנחנו מדברים על הדלתא הזאת שנשארה להם. אז במקום שיתייצב כאן השר, או סגנית השר, ויגידו: הכנסת תומכת בהצעה הזאת, ארבעה חודשים דנים עם השלטון המקומי כדי שאחר כך תהיה סטירת לחי לנשים המוכות האלה? על כמה נשים אנחנו מדברים בשנה? על כמה כסף מדובר? לנשים האלה זו הצלת חיים. אני קוראת לכם, חברי חברי הכנסת, תתמכו בהצעה הזאת. זה פשוט מחפיר שנושא כזה לא יעוגן בחקיקה, ויציעו כל מיני הצעות תקנוניות, שזה לעשות צחוק מהעבודה. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת גלאון. תשיב על הדברים סגנית שר הפנים חברת הכנסת פאינה קירשנבאום.

672. הן חסרות ישע.

צהריים טובים. כבוד השרים, חברי חברי הכנסת, קודם כול, אני חושבת שלנשים שנמצאות במקלט לנשים מוכות, וזה לא משנה מה תקופת השהייה שלהן, למה את מתנה את זה בחודש ימים ולמה שנתיים? אולי הייתי פוטרת אותן חמש שנים, אבל יש דרכים. יש משרד הרווחה, הוא אמור לטפל בנשים האלה. אני מסכימה אתך שצריך לעזור להן להגיע ליציבות ולעצמאות כלכלית.

אני לא בטוחה שה-18% שחוזרות לחיק הבעלים המכים זה בגלל הכסף. חלקן זה בגלל התלות ובגלל הרבה סיבות, ולאו דווקא בגלל הכסף. אבל אם אנחנו מחליטים שאנחנו רוצים, וזאת המדיניות שאנחנו רוצים להתוות, מן הראוי שמשרד הרווחה יקצה להן קצבה לשנתיים-שלוש שתעזור להן לעמוד על הרגליים. קל לנו לבוא ולהגיד: בואו וניתן להם פטור מארנונה. מי משלם את זה? משלמים את זה הרשויות, האזרחים האחרים. אותן נשים מוכות רוצות שהחינוך של הילדים שלהן יהיה טוב, אותן נשים מוכות רוצות ששירותי הרווחה בעיר יהיו טובים. אבל אם אנחנו נותנים הטבות בארנונה ולא מפצים את הרשויות על כך, מי משלם בסופו של דבר? אנחנו רוצים שאיכות החיים של האזרחים שלנו תהיה טובה. אנחנו רוצים שהשירות שהם מקבלים ברשויות יהיה טוב.

אני לא חושבת שהדרך הנכונה להביא אותן לעצמאות הכלכלית היא פטור מארנונה. ברשויות ניתנות הטבות ארנונה נרחבות: לגמלאים, לנכים, לנזקקים, ויש לזה שורת טבלאות, ואת בטח יודעת את זה,

גם לפי רמת ההכנסה המשפחתית. כמה עוד הנחות ארנונה אנחנו יכולים להפיל על השלטון המקומי, כשהממשלה או אנחנו,

איננו מסוגלים לפצות אותם על היקף ההטבות שניתנות?

אני אסכים אתך שצריך למצוא דרך לחזק את הנשים האלה, אבל הדרך הזאת היא לא דרך ארנונה. לכן, במקרה הזה, אני נאלצת לבקש להתנגד לחוק הזה.

תודה רבה לסגנית השר פניה קירשנבאום. מעוניינת להשיב? חברת הכנסת גלאון תשיב על הדברים.

אדוני היושב-ראש, שמעתי את הדברים של סגנית השר, ואני מודה שאני לא מאמינה למשמע אוזני. צריך לחזק את הרשויות המקומיות. יש על זה ויכוח? הכסף הקטן הזה? אתם לא מתביישים, גברתי סגנית השר?

אתם נותנים למוסדות דת, לגמלאים, לשוטרים, לנכים. אנחנו מבקשים שנתיים פטור מארנונה. משרד הרווחה צריך,

הגיעו למסקנה שיש בעיה כלכלית. כשאישה צריכה לשלם ארנונה, בשבילה זה 200 שקל לחודש, בשביל העירייה זה כלום, ולה זה משמעותי.

אז עכשיו אתם אומרים לנו שיש כאן ריב בין הרשויות? שמשרד הרווחה ייקח את זה על עצמו ולא משרד הפנים? אתם לא מתביישים? את שומעת מה את אומרת? זה נכון שצריך לעזור לנשים, אבל זו לא בעיה של משרד הפנים, שמשרד הרווחה יעזור. מה זה מעניין אותי מי צריך לעזור? מה שמעניין זה שצריך לפטור אותן, תתקני את החוק, אז אני משאירה את החוק.

תשני את החוק, שהעזרה תבוא ממשרד הרווחה. אני באה ואומרת: נשים מוכות זכאיות להבטחת הכנסה. הן זכאיות לתגמולים לנשים מוכות. את זה משרד הרווחה נותן. לכם יש אחריות, כמשרד הפנים, ואתם נכנעים לשלטון המקומי. פשוט תתביישו לכם. זה הכול שיקולים פוליטיים, שעומד ראש רשות השלטון המקומי חדש ובמקום שינערו אותו ויגידו לו: כמה כסף זה? אתם מפקירים את הנשים המוכות. אתם שולחים אותן חזרה לגבר המכה, ואתם תהיו אחראים לזה שאחר כך גם רוצחים אותן שם, כי הן לא יכולות לעמוד על הרגליים ברשות עצמן. זה מה שאתם עושים היום. את עומדת כאן על הדוכן ואת מסבירה לי שזה התפקיד של שר הרווחה ולא של שר הפנים? את שומעת את עצמך?

אדוני היושב-ראש, אני אומרת לכם: דמן בראשכם. זה הכול.

תודה רבה לחברת הכנסת גלאון. חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון, פטור מארנונה לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות), התשע"ג 2013. מי בעד?

בבקשה. ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון,

מארנונה לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות), התשע"ג 2013, נתקבלה. הממשלה נגד חרדים ונגד נשים מוכות? הממשלה נגד חרדים ונשים מוכות. בעד, 31, 39 מתנגדים. הצעת החוק לא נתקבלה. חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים לדיון והצבעה בהצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (איסור מתן שירותי רפואה פרטית בבתי-חולים ציבוריים), התשע"ד 2013, של חברת הכנסת שלי יחימוביץ. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הצעת חוק זו מוגשת יחד עם חברי

שפיר וחיליק בר, וכן היא הוגשה בכנסות קודמות יחד עם חבר הכנסת ד"ר אחמד טיבי, והיא תובא גם במהדורה הזאת במליאה. תארו לעצמכם שבמשטרה, במשטרת ישראל, החל משעה מסוימת, מ-14:00, השוטרים

הוא גם מקצר את זמן התור. מי שחושב לעשות פיילוטים בשר"פ, הפיילוטים כבר נעשו.

היה פיילוט. ב"הדסה" חולה רגיל, מטופל רגיל,

שאותו אנחנו משלמים על כורחנו מכיסנו, לא כולנו, רק 80%; 20% שאין להם נותרים זנוחים לחלוטין, מי שחושב שהביטוח המשלים ישלם עבור השר"פ, אינו אלא טועה. כי ביום שבו השר"פ יוכנס לכל בתי-החולים, ביום הזה גם יועלו הביטוחים המשלימים, ויוקר המחיה יעלה, וכל ההבטחות הפומפוזיות על מאבק ביוקר המחיה, גם הן יקרסו. ועל כן, לטובת דמותה המוסרית של מדינת ישראל, ולטובת כלכלתה, ולטובת בריאות ממלכתית, כשכבר היום רק 60% מההוצאה הלאומית לבריאות היא בידי המדינה, זה מצב רע מאוד לעומת מדינות ה-OECD, לטובת מצב שבו הצלת חיים אינה תלויה בכסף, כשם שלהיות מוגנים על-ידי צבא הגנה לישראל לא תלוי בכסף, אנחנו מעלים את הצעת החוק המונעת שר"פ בכל בתי-החולים. זאת הצעת חוק שהיא בגדר מניעה, יותר מאשר שינוי, אם כי השר"פ כבר קיים בכמה וכמה בתי-חולים. אני יודעת שהנושא לא עומד בראש סדר-היום, אבל התפקיד שלנו הוא להעלות אותו לשם, כדי שוועדת גרמן לא תקבל את החלטותיה בשקט והרחק מאור הזרקורים. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת שלי יחימוביץ. להצעת החוק הנוכחית הוצמדה הצעת חוק פ/1910, של חבר הכנסת דב חנין, ואנחנו מאפשרים לו לדבר שלוש דקות, ולאחר מכן ישיב השר אורי אורבך בשם שרת הבריאות, ונבצע הצבעה נפרדת, על כל חוק בנפרד. שלוש דקות.

אדוני היושב-ראש, תודה לך, עמיתי חברי הכנסת, אכן, רפואה לעשירים במקביל לרפואה לעניים היא רפואה לא צודקת. אסור ליצור מצב שבו בן-אדם לא יקבל ממערכת הבריאות את מה שמגיע לו, את מה שאפשר לתת לו, כי אין לו כסף. רפואה לעשירים ורפואה לעניים זו מערכת רפואית חולה. אבל, עמיתי חברי הכנסת, המודל הזה, של שר"פ, כפי שהונהג בישראל, הוא המצאה באמת ייחודית בתחום ההפרטה. כמו במערכות אחרות במדינת ישראל, יש לנו כאן קומה של רפואה פרטית, שמוקמת ונבנית על בסיס התשתית הציבורית, וזהו האבסורד הגדול שיש ברעיון השר"פ. הרי הרפואה הפרטית יושבת על תשתיות ציבוריות. אותה מערכת של רפואה פרטית נעשית על מימון הציבור, על קופתו של הציבור. בית-החולים נבנה מתשתית ציבורית ובמימון ציבורי. המבנה, הלוגיסטיקה, הכשרת הרופאים, הכשרת האחיות, כל הדברים האלה הם הוצאות ציבוריות. ועל התשתית הציבורית הזאת, שכולנו משלמים עליה, עליה נבנתה קומה של רפואה פרטית לעשירים בלבד. ולכן, עמיתי חברי הכנסת, המערך הזה, של השר"פ, הוא מערך לא צודק, הפוך מהצדק. המהלך הזה הוא מהלך לא נכון, הוא שובר את האיזון הפנימי בתוך מערכת הבריאות. הוא יוצר קטגוריות שונות בתוך מערכת הבריאות, בין בתי-החולים, בתוך בתי-החולים. הוא הורס מבפנים את המערכות הציבוריות כאשר הוא מתגמל רופאים על העבודה הפרטית שלהם בצורה כל כך מועדפת. מה שצריך לעשות מבחינה זו זה בדיוק ההפך: לתגמל בצורה נדיבה רופאים ואחיות ועובדים של מערכת הבריאות הציבורית, כאשר הם מתחייבים לתת את כל זמנם למערכת הציבורית הזאת. והדבר האחרון, אדוני היושב-ראש, שצריך לומר, זה שהמהלך הזה, של השר"פ, לא רק שהוא לא צודק ולא רק שהוא לא נכון, הוא גם לא אפשרי,

וזה מה שלמדנו כולנו ואנחנו צריכים ללמוד כולנו מהפרשה של בית-חולים "הדסה". בית-חולים "הדסה" נקלע למשבר לא מכיוון שהרופאים שם לא טובים, רופאים מצוינים, לא מכיוון שהאחיות שם לא טובות, אחיות נפלאות, עובדים מעולים. בית-החולים "הדסה" נקלע למשבר בגלל מערכת לא נכונה של התנהלות, ובמרכזה של המערכת הזאת נמצא רעיון השר"פ. אדוני היושב-ראש, אני רק רוצה לסיים ולהפנות את תשומת לבך, כי גם אני הופתעתי לראות את זה, וגברתי המזכירה, יש כאן שלוש הצעות חוק, לא שתיים, ונדמה לי אפילו שהצעת החוק הראשונה, מבחינת המספר, חבר הכנסת טיבי, של חברי הכנסת יחימוביץ וטיבי. אז אני אומר, אני לא מתווכח על הפרוצדורות הפורמליות, אני מדבר מבחינת הנראות של העניין. נראה לי נכון, ואני מניח שגם מכיוון שאף אחד מחברי הכנסת לא יתנגד לרעיון הזה, שחבר הכנסת טיבי ינמק את הצעתו עכשיו, ואז נקבל תשובה על כל הדברים יחד. זה בדיוק מה שאנחנו עומדים לעשות.

כי לא זה מה שכתוב, נכון. תודה רבה. עכשיו בדיוק עוסקים בנושא. תודה לחבר הכנסת דב חנין. יש לנו הצעת חוק דומה, לא מוצמדת, של חבר הכנסת אחמד טיבי. עד עשר דקות.

אדוני היושב-ראש, אני למדתי מתמטיקה בבית-ספר יסודי בטייבה, ובבית-ספר יסודי בטייבה, אדוני היושב-ראש, 878 קודם ל-1808, והוא אפילו קודם ל-1901. גם בטייבה זה עובד ככה. נדמה לי שזה אמור לעבוד גם במזכירות וגם במקומות אחרים. אני הגשתי את ההצעה הזאת בכנסת הקודמת, אני היוזם של העיקרון הזה, של הצעת החוק הזאת, וצירפתי אלי את חברת הכנסת שלי יחימוביץ, ושיתפנו פעולה. אני מופתע לראות את עצמי, כיוזם ההצעה הזאת, דובר שלישי, עם הצעה דומה להצעה שבאה אחרי, שהועתקה ממני. זה נראה לי לא סביר. ולכן, במקום לבטל את ההצעה על השר"פ, ואני אעלה אותה, אני מבקש ללמד את מי שצריך סדר בחשבון, והצעה מקורית. אני מברך את שבעת המופלאים, חברי הכנסת יחימוביץ,

שפיר וחיליק בר, שהצליחו להיות לפני. כל הכבוד.

לא, אני, אני מתנצלת לפניך. אוקיי, בסדר. בכל זאת, למפלגת העבודה יש תכונות שאין לי. מופלאות למשל. לא לא, זה טכני לחלוטין. גם ציינתי, אנחנו יותר זריזים.

חבר הכנסת טיבי, ציינתי שאתה ואני הגשנו את הצעת החוק הזאת בכנסות קודמות, והיא מובאת, ואיש לא ייטול ממך את הכבוד המגיע לך. לא לא לא, אין בזה כבוד, רק, אני משנן מתמטיקה. אולי רופאי "הדסה" ייטלו ממך את הכבוד. בסדר.

בבית-חולים ”הדסה" לגופו של עניין, לגופו של נושא, ואני מכיר את מערכת השר"פ מקרוב. אני לא נגד רפואה פרטית, חברי חבר הכנסת ריבלין. בבית-חולים "אסותא", למשל, יש רפואה פרטית. מותר שתהיה רפואה פרטית, אדוני היושב-ראש, יש אנשים שיכולים, מקום פרטי, בית-חולים פרטי לרפואה פרטית. אבל בבית-חולים ציבורי, כשהמשאב הוא ציבורי, או ממשלתי או ציבורי, "הדסה" היא חל"צ, לדעתי, חברה לטובת הציבור, חל"צ, ויש שם שתי מערכות: מערכת שמתחילה בבוקר ומערכת מקבילה שמתחילה נדמה לי ב-14:00 או ב-15:00, אחרי-הצהריים. או ב-12:00. או ב-12:00. למשל בתיירות מרפא, חבר הכנסת אגבאריה, תיירות מרפא, יש סוכנים בתוך בתי-החולים, שלוחצים על הרופאים ועל בתי-החולים, ולא צריך ללחוץ הרבה, כי יש נכונות לקבל מבתי-החולים, ואז חולים מתקבלים ומטופלים עוד לפני שעת ההתחלה של השר"פ, כך שנוצרת קלאסה אחת שהיא קלאסה ציבורית עממית, שמקבלת טיפול רגיל, שהוא בסיסי טוב, גם הטיפול הרגיל הוא בסיסי טוב. ובית-חולים "הדסה", שהוא בית-חולים מצוין, שמעודד מצוינות ומחקר ושירות רפואי ברמה מצוינת, יש עוד רמה באותו בית-חולים, באותה מערכת, באותם שירותים, לאנשים שיש להם: אנשים עשירים, אנשים שיש להם אמצעים. והדבר הזה הוא בלתי צודק בעליל. בלתי צודק, כי אותו רופא, שגם מקבל משכורת מבית-החולים על עבודתו הרגילה הבסיסית, מקבל כסף אחר על שירות רפואה פרטית, ומתייחס, סליחה, גם הוא וגם הצוות הרפואי, אחרת למי שמגיע דרך השר"פ.

הצעת החוק הזאת, יחד עם ההצעות האחרות, באה כדי לומר: די להפרדה הזאת ודי להעדפה של ציבור מסוים בתוך אותו בית-חולים ציבורי. עכשיו קמה ועדת גרמן, שאחת ממטרותיה היא לעסוק ביחסי הגומלין בין שירותי הרפואה הציבורית לשירותי הרפואה הפרטית, וזה המקום לומר שהניסיון ב"הדסה" הוכיח שזה לא הצליח. זאת לא הסיבה היחידה לכישלון בבית-חולים "הדסה", אדוני היושב-ראש, כי הכישלון נובע מהתנהלות לא נכונה בכמה אספקטים, ואחד מהם הוא שירות הרפואה הפרטית. למרות קיומו, זה לא סייע, לא היה קרש הצלה בשעת מצוקה לבית-החולים והנהלת בית-החולים כדי לצלוח את המשבר הקשה הזה. זה הזמן לשוב ולומר את מה שאמרתי אתמול או שלשום על בית-חולים "הדסה". אני מרגיש, חבר הכנסת ריבלין, במקומות אחרים, שמחה לאיד על הכישלון ב"הדסה". אני חושב שזה לא בסדר, זה לא אנושי. יש טעויות שצריך לתקן, טעויות קשות שצריך לתקן, אבל לא צריך לזרוק את התינוק עם הכביסה המלוכלכת. חברת הכנסת שלי יחימוביץ, היות שאתה יוצא "הדסה",

שמעורב מאוד ב"הדסה", גם עם "נשות הדסה" וגם עם אחרים, הרפואה הפרטית, זה שכל הרופאים נמצאים שם כל אחר-הצהריים, את לא יודעת כמה היא עוזרת לרפואה הציבורית. זה, עובדתית. כן, ראינו כמה זה עוזר. את לא יודעת כמה. אני לא מסכים אתך. תרשה לי שלא להסכים אתך בנקודה הזאת, עמיתי חבר הכנסת ריבלין. אתה מוכן שבשעה מסוימת,

האי-צדק בין שתי מערכות, בין מערכת ציבורית למערכת

זועק לשמים. אלה שתי מערכות: בבוקר הוא עובד, באותו בניין שאזרחי מדינת ישראל שילמו עליו את מסיהם,

אני עוזרת לך. תודה רבה. לא נראה לך צורם ששתי מערכות באותו מקום שהוא ציבורי, וזאת המערכת שצריכה להגיש אותו שירות רפואי שוויוני לכולם. לכן אמרתי שאני לא מתנגד לעיקרון של רפואה פרטית, ב"אסותא" למשל, בבית-חולים פרטי. זה לא ביטול מוחלט של העיקרון, אלא שבאותו מקום זה לא צודק להתייחס כך לשתי קבוצות אוכלוסייה, קלאסות אני קורא להן, שתי קבוצות של חולים: חולה שיש לו ומקבל יחס,

יעיל יותר, מהיר יותר, חזק יותר, אני לא יודע, אבל אין ספק שלרשותו הכול, וחולים אחרים, שידם קצרה, וזה לא אותו אופן של טיפול. אנחנו רוצים שב"הדסה" יהיו הרופאים הכי טובים ושייתנו שירות לכולם וגם יוכלו לעשות שירות פרטי, כי אחרת הם ילכו, זה במסגרת אחרת, עמיתי היושב-ראש. אולי רגולציה. יש מקום שהרגולציה תתערב, אבל לא להכניס את השר"פ לבתי-חולים ציבוריים אחרים, כמו שיש כאן, ואני מפנה לוועדת גרמן, שעובדת כעת, אלא ללמוד מהניסיון, מהאי-הצלחה הקיימת בבית-חולים "הדסה", ולהסיק מסקנות. אני מודה לך, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לחבר הכנסת אחמד טיבי. ישיב על הדברים, בשם שרת הבריאות, חבר הכנסת השר שי פירון, על שלוש הצעות החוק. אני מדגיש, ההצבעות יהיו בנפרד על כל הצעת חוק. אתה גם מומחה לבריאות? לא ידעתי. אני מומחה למחלות. מחלות, צריך להיות רופא. אני בן-של, זה בסדר, נכון? אוקיי. אדוני היושב-ראש,

בשמה של שרת הבריאות, שמתנצלת שהיא לא יכולה להשתתף בדיון במליאה וביקשה ממני להקריא את דברי התשובה בשמה.

אני אשיב פעמיים, כל אחת בנפרד, פעם אחר פעם.

הצעת החוק שבפניכם דורשת לאסור מתן שירותי רפואה פרטיים בבתי-חולים ציבוריים או בתאגידי בריאות הפועלים בבתי-החולים הממשלתיים. מדובר בהצעת חוק אשר חלה על כלל בתי-החולים הציבוריים במדינת ישראל,

שאני אדע. אני מופתע שאתה עונה. אלה שבבעלות המדינה, אלה שבבעלות קופת-חולים כללית ואלה שבבעלות גופים פרטיים ללא מטרות רווח. לגבי בתי-חולים ממשלתיים, שירותי בחירת מטפל בתשלום אסורים על בתי-החולים הממשלתיים ותאגידי הבריאות גם יחד, וזאת על-פי חוות דעת היועץ המשפטי לממשלה מ-2002. חוות הדעת הותירה פתח להסדרה של מתן שירותים כאמור בחקיקה, אולם מאז ניתנה, לא קידמה הממשלה הסדרה חקיקתית של הנושא, לא בחקיקה ראשית ולא בחקיקת משנה. מקובל לראות איסור זה כחל גם על בתי-החולים שבבעלות קופת-חולים כללית. לגבי בתי-חולים ציבוריים שבבעלות פרטית, כגון "הדסה" ו"שערי צדק", אין איסור כזה, והשאלה האם יש לאסור או להגביל את פעילותם בתחום היא שאלה של מדיניות מורכבת שלא ניתן לטפל בה בהצעת החוק הנדונה. עם מינוי הוועדה המייעצת,

יש שתי הצעות, אני משיב על שתיהן. ביקשו ממני להשיב על שתיהן ברצף. אני מתנצל, חברת הכנסת יחימוביץ. חשבתי שאתה טועה ומקריא משהו אחר. לא, לא, אל תדאגי, לא טעיתי, הכול בסדר. הבנת הנקרא זה עוד בתחום. אם כן, עם מינוי הוועדה המייעצת לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית, נכלל במנדט שלה גם נושא זה. הוועדה טרם סיימה את דיוניה וטרם סיכמה את המלצותיה בנושא. ההצעה גם מתייחסת ל"שירותי רפואה פרטיים" כמקשה אחת ומתעלמת מכך שמדובר בשורה של שירותים שונים במהותם.

לצד שירותי בחירת רופא או מטפל אחר בתשלום, קיימים שירותים "פרטיים" אחרים, שלא נאסרו מעולם, ושאין טעם או הצדקה לאסור, כגון שירותי IVF להבאת ילד שלישי ויותר, טיפולים אונקולוגיים המחייבים לעתים שימוש בתרופות שאינן בהכרח בסל, ביקורים בחדר מיון שאינם מזכים במימון של הקופה ועוד.

לא ניתן להתמודד עם המורכבות של הנושא על דרך של הסדרה "אגבית" האוסרת איסור גורף על שירותי רפואה לכאורה פרטיים. מכיוון שההצעה כוללנית, היא גורפת לתוכה ערב-רב של שירותים ומצבים, מהם כאלה שאסורים כבר היום ומהם כאלה שלא ברור אם המציעים עצמם, בכל הכבוד הראוי, אכן התכוונו לאסור. על כן, הממשלה מבקשת להתנגד להצעת החוק.

עד כאן תשובה על ההצעה הראשונה. לגבי ההצעה השנייה. אדוני היושב-ראש, שוב, כנסת נכבדה, ושוב אני מתנצל בשם שרת הבריאות, שלא יכולה להשיב, הצעת החוק שבפניכם דורשת לאסור מתן שירותי רפואה פרטיים בבתי-חולים ממשלתיים,

אני בדבר הנכון או בתאגידי בריאות הפועלים בבתי-חולים ממשלתיים. שירותי רפואה פרטיים, זו כותרת לשורה של שירותים שונים במהותם. שירותי בחירת מטפל בתשלום אסורים על בתי-החולים ותאגידי הבריאות גם יחד, וזאת על-פי חוות דעת היועץ המשפטי לממשלה מ-2002. חוות הדעת הותירה פתח להסדרה של מתן שירותים כאמור בחקיקה, אולם מאז ניתנה חוות הדעת הזאת, לא קידמה הממשלה הסדרה חקיקתית של הנושא, לא בחקיקה ראשית ולא בחקיקת משנה. עם מינוי הוועדה המייעצת לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית, נכלל במנדט שלה גם נושא זה. הוועדה טרם סיימה את דיוניה וטרם סיכמה את המלצותיה בנושא. שירותים אלה אינם ניתנים כיום בבתי-החולים הממשלתיים ובתאגידי הבריאות. לצד שירותי בחירת רופא או מטפל אחר בתשלום, קיימים שירותים פרטיים אחרים שלא נאסרו מעולם, ושאין טעם או הצדקה לאסור. מהותם ה"פרטית" מתמצית בכך שמימונם נעשה ממקורות מימון פרטיים ולא ציבוריים, אך בכל היבט אחר הם שירותים ציבוריים. בית-החולים הוא ציבורי, המחירון הוא ציבורי ומפוקח, ונאסרים סממנים פרטיים של שדרוג השירות בתשלום נוסף, בחירת הרופא או המטפל בתשלום, וכמובן הקדמת תורים. כאלה הם למשל שירותי IVF להבאת ילד שלישי ויותר, טיפולים אונקולוגיים המחייבים לעתים שימוש בתרופות שאינן בהכרח בסל, ביקורים בחדר מיון שאינם מזכים במימון של הקופה ועוד.

אי-אפשר להתמודד עם המורכבות של הנושא על דרך של הסדרה "אגבית" האוסרת איסור גורף שירותי רפואה לכאורה פרטיים. ולבסוף: אין כיום שירותים שאסור לבית-חולים ממשלתי לתת אך מותר לתאגידי בריאות. תאגידי הבריאות כפופים לאותם כללי פעולה עקרוניים החולשים על שירותי הרפואה הציבורית הניתנים בבתי-החולים הממשלתיים. מכיוון שההצעה כוללנית, היא גורפת לתוכה ערב-רב של שירותים ומצבים, מהם כאלה שאסורים כבר היום ומהם כאלה שלא ברור אם המציעים עצמם, בכל הכבוד הראוי, אכן התכוונו לאסור. על כן הממשלה מבקשת להתנגד להצעת החוק. תודה רבה. אדוני השר. אני רק מקריא את הדברים בשמה של שרת הבריאות. לא יכול להיות, אין לך עמדה? חברת הכנסת שלי יחימוביץ יכולה לדבר שלוש דקות כדי להשיב על הדברים.

תשובת שרת הבריאות שהובאה מפי שר החינוך שי פירון מאכזבת, מתחמקת, כוללנית, ואף אינה מתייחסת כלל להצעת החוק עצמה, ואני מרשה לעצמי לומר, אף לא להצעות החוק הנוספות בעניין הזה. איפה נמצא שר החינוך שי פירון? הוא נתן את תשובתו ויצא? אני חושבת שזה לא ראוי שהממשלה נותנת את תשובתה על הצעות חוק בעניינים מאוד גורליים, של חיים ומוות, בעניינים מבניים, מבנה מערכת הבריאות, ואילו השר מפטיר תשובה מיניה וביה, קורא מהנייר במהירות, ואז הוא יוצא ואפילו לא שומע את המשך הדיון. זאת התייחסות בלתי רצינית לחלוטין לא רק לכנסת, אלא גם לנושא. כיוון ששר החינוך הוא שהשיב על הצעת החוק אני רוצה למשול לו משל, אף-על-פי שלצערי הוא לא כאן. נגיד שבבתי-הספר הממלכתיים, שהוקמו בכספי משלם המסים, ונותנים חינוך על-פי חוק חינוך חובה חינם, שגם הוא לא ממש חינם, החל בשעה 16:00 כל צוות ההוראה וההנהלה,

היו נשארים, ונותנים session נוסף של לימודים, למי שיש לו כסף לשלם עבור הלימודים, וגם היו מספרים לנו שזה נורא טוב, כי יש כל הזמן מורים בבית-הספר, 12 שעות ביממה, והילדים שיד הוריהם משגת לא היו מגיעים בבוקר, אלא היו מגיעים אחר-הצהריים, לקבל טיפול פרטי בתשלום מהמורים, הוראה פרטית משובחת, אחד על אחד, עם המורים שהם יבחרו, במקום מערכת החינוך הציבורית, בין כתליו של בית-ספר ציבורי, שמומן בכספי משלם המסים. הרי ברור שזה גיהינום מוסרי. כל הזמן מספרים לנו שהשר"פ והרפואה הפרטית זה מין קדמה ונאורות, אין ברירה, זה העולם החדש,

זה לא עולם חדש, זה עולם ישן ואפל, זאת נסיגה כמה מאות שנים לאחור, לשנים שבהן אצילים, רוזנים ומלכים קיבלו טיפול רפואי והצלת חיים ופשוטי עם נזנחו לנפשם ולא טופלו ומתו במכאוביהם. ושוב אני מביעה צער על קלות הראש ועל התשובה השטחית שקיבלנו, שגם לא זוכה לקשב בהמשך. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת שלי יחימוביץ. ישיב על הדברים חבר הכנסת דב חנין. חבר הכנסת דב חנין ביקש להשיב לשר, ואם חבר הכנסת אחמד טיבי מעוניין הוא יכול גם כן להשיב בשלוש דקות. בבקשה.

חברת הכנסת גלאון, עמיתי חברי הכנסת, גם אני שמעתי בצער את תשובתו של שר החינוך, או את דבריה של שרת הבריאות מפי שר החינוך. מה שאני רוצה לומר, ואני אומר את זה מאוד בקיצור, הוויכוח הוא לא על הפרטים הטכניים, הפרטים הטכניים לא מעניינים. יש כאן עימות בין שתי השקפות עולם: השקפת עולם אחת שמפריטה את הכול, מפרקת את הסדרי הרווחה, לא חומלת על חולים עניים ומוכנה להשליך אותם מאחור, והשקפת עולם אחרת, שאומרת שבני-אדם הם בני-אדם גם כאשר אין להם כסף, וגם כאשר אין להם כסף הם ראויים לטיפול רפואי. ובזה, בדיוק בזה, הכנסת צריכה להכריע. לא בשאלות הטכניות, שיש עליהן תשובות מצוינות, אלא בשאלה הערכית והעקרונית, האם בני-אדם במדינת ישראל זכאים לטיפול רפואי כאשר הם חולים, או רק כאשר הם עשירים? תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. חבר הכנסת אחמד טיבי מעוניין גם כן להשיב על הדברים בשלוש דקות. לאחר מכן נעבור להצבעה בנפרד על כל הצעת חוק. אדוני היושב-ראש, שמעתי את תשובתו הלא-משכנעת של השר פירון בשמה של השרה גרמן, ולא השתכנעתי. נשאלת השאלה של הצדק, של מתן שירות שווה לכל מי שמגיע לבית-חולים ציבורי, אזרח, ולא ניתנה תשובה משכנעת על יצירת שתי קטגוריות של חולים, אחד שיש לו ואחד שאין לו. נכון אמרה שלי, היות ששר החינוך ענה, אז תארו לכם שיעשו אותו דבר בבתי-ספר יסודיים, חטיבת ביניים, תיכון, למי שעשיר, שתי מערכות באותו מתקן חינוכי, באותו בית-ספר. הדבר יוצר שתי קבוצות באותו בית-ספר, כפי שהוא יוצר שתי קבוצות בלתי שוויוניות באותו בית-חולים. האי-שוויון והאי-צדק זועקים לשמים. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת אחמד טיבי. חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים עכשיו להצבעות נפרדות, על כל הצעת חוק בנפרד. הצעת חוק ראשונה: הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (איסור מתן שירותי רפואה פרטית בבתי-חולים ציבוריים), התשע"ד 2013, של חברת הכנסת שלי יחימוביץ וקבוצת חברי הכנסת. קריאה טרומית, מי בעד?

בבקשה. ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (איסור מתן שירותי רפואה פרטית בבתי-חולים ציבוריים), התשע"ד 2013, נתקבלה. 24 בעד, 45 נגד, אחד נמנע. הצעת החוק לא התקבלה. אנחנו עוברים להצעת החוק המוצמדת אליה, הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (איסור מתן שירותי רפואה פרטית בבתי-חולים ציבוריים), התשע"ד 2013, של חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת.

ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (איסור מתן שירותי רפואה פרטית בבתי-חולים ממשלתיים), התשע"ג 2013, נתקבלה. 25 בעד, 44 נגד, אחד נמנע. הצעת החוק לא התקבלה. חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה: הצעת חוק המים (תיקון, איסור הפסקת אספקת מים), התשע"ג 2013, של

אלפי תושבים והדיון בוועדת הכלכלה בראשותו של חבר הכנסת ברוורמן בנושא ניתוק מים לעשרות אלפי תושבים. לפני כמה ימים התפרסמה ידיעה על סקר שהזמין חבר הכנסת שמולי, נדמה לי, לא נדמה לי, בהחלט, בשמם של כמה חברי כנסת. והנתונים, רבותי חברי הכנסת, צריכים להדליק נורה אדומה בפניכם, בפנינו, כנבחרי הציבור. אנחנו מגלים ש-88% מהישראלים סבורים שמחירי המים גבוהים מדי, וכ-42% אומרים שהם קיבלו חיוב מים גבוה מהצריכה האמיתית שלהם, ו-75% חושבים שהסמכות לנתק מים לאדם לא צריכה להיות בידי תאגידי המים, וגם שיעור דומה השיב כי יש לבטל כליל את תאגידי המים. למען היושר, אני רוצה לומר, לפחות מהניסיון האישי, אני לא יודע איך זה במקומות אחרים, תאגיד המים שפועל באזור שלי שיפר את השירות. זו האמת, שיפר את השירות לאזרח במובן שההיענות לבקשות של חיבור מים, של תיקון תקלות, הטיפול הוא טיפול טוב וסביר ואפילו מעבר לזה. אבל אני בא כאן לטעון נגד העיקרון של ניתוק מים לחלוטין. אני חושב שהסנקציה של ניתוק מים היא סנקציה בלתי סבירה ולא מידתית לחלוטין. נניח שמישהו קנה מצרך כלשהו, אם חומר לבניין או עגבניות, אם הוא לא שילם בעדו, יש הליך כדי לדון אותו או לדון אתו בעניין של האי-תשלום, דרך בתי-משפט ודרך אזהרות ועורכי-דין. אבל לא יכול להיות שמי שלא שילם בעד העגבניות, יצא צו שאסור לו לקנות עגבניות. על אחת כמה וכמה כשמדובר בעניין של מים, אדוני השר. ניתוק מים הוא סנקציה בלתי מתקבלת על הדעת, במיוחד כשהיא נוגעת לילדים, נוגעת לתינוקות, נוגעת להיגיינה, היגיינה משפחתית והיגיינה ציבורית. היא נוגעת למצרך בסיסי שאין פשוט מצרך שהוא קריטי וחשוב יותר ממנו. לכן אני חושב שהסנקציה של ניתוק מים צריכה להתבטל ולחלוף מן העולם, כבוד השר, ותחת זאת יש לייצר מנגנון שמי שמשתמט מתשלום ישלם אותו דרך בית-משפט, כולל העלויות של ההתדיינות המשפטית. שאף אחד לא יבין אותי לא נכון, מובן שאני לא בא לגונן על משתמשים סדרתיים, משתמשים כרוניים, משתמטים,

משתמטים כרוניים, מתשלום מים. ואני יודע שיש כאלה שחובם בגין שימוש במים תפח למאות אלפי שקלים. אני לא מרחם על אלה, אני לא בא לגונן על אלה. אני בא לגונן על אדם שנקלע למצוקה והוא לא יכול לשלם, אני מגן על אותם ילדים ואותן משפחות עניות שנקלעו למצב שהוא בלתי סביר, שהוא לא מאפשר להן לשלם. אני בכלל חושב, ואני מציע לך,

לבחון גם את השאלה הזאת, לייצר מבחן סוציו-אקונומי לעניין ניתוק המים.

אני יודע שיש דיון בעניין הזה, אני לא יודע לאן זה יגיע. ובכל מקרה,

משפחה שהיא במצב כלכלי סביר, אני חושב שאין מקום לנתק לה מים. הרי יש משפחות רבות שהיום התאגידים מנתקים אותן מהמים, ולעתים בשל חובות קטנים יחסית וללא התראה מוקדמת וללא מתן אפשרות לפריסת החוב. אני חושב שזה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת. ואני לא רוצה לחזור על המשל של העגבניות, כמובן,

הסנקציה הזאת כמעט אינה קיימת לגבי כל מצרך אחר, למעט טלפון או טלפון סלולרי וחשמל. אבל מים זה מים. מים זה מים. ולכן אני מציע, אדוני השר, ואני מבקש שהממשלה תתמוך וחברי הכנסת יתמכו באישור העיקרון של איסור ניתוק מים, ותחת זאת לייצר מנגנונים של ענישה ושל תביעה אזרחית או אפילו פלילית למי שמשתמט באופן כרוני, לייצר מנגנון כזה על מנת לטפל בחובות, אבל לא לטפל בזה בשום פנים ואופן על-ידי מניעת מים מאזרחים, מילדים, ממשפחות, מבתים. זו סנקציה שהיא לא נכונה. ואני רוצה באמת לברך על הדיון שמתקיים בוועדת הכלכלה, שבא לבדוק את תפקודם של תאגידי המים מצד אחד וגם לבדוק את העניין של ניתוקי האזרחים מאספקת המים על-פי מפתח סוציו-אקונומי. אני חושב שהעיקרון ביסודה של הצעת החוק הוא עיקרון צודק שיש לקבל אותו. תודה רבה, אדוני. תודה רבה לחבר הכנסת מוחמד ברכה. ישיב על דברים שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים חבר הכנסת סילבן שלום. בבקשה.

נוגעת בבסיס העניין של מתן השירות החיוני ביותר לאדם, שהוא מים. אנשים יכולים להסתדר בלי הרבה מאוד דברים, אבל בלי מים לא ניתן להסתדר. אפילו בלי אוכל אפשר להסתדר לזמן מסוים. ולכן העובדה שיש צורך לתת את המענה הבסיסי הזה היא דבר שעמד לנגד עיני מאז כניסתי למשרד. כבר העברנו בוועדת הכלכלה הצעה שקבעה שאין לנתק מים לאנשים פרטיים אם הם מקבלי קצבת הבטחת הכנסה, מקבלי קצבת נכות, אם הם ניצולי שואה, אם הן חד-הוריות, והחמישי כרגע פרח מזיכרוני, אבל עוד דבר אחד. חבר כנסת איתן כבל הציע הצעה נוספת, גורפת, שאין לנתק בכלל אלא לגבות את הכסף בדרכים אחרות. דרך אגב, גם אלה שלא מנתקים להם, לגבי אלה שאמרתי: מקבלי קצבת הבטחת הכנסה, נכות, חד-הוריות, ניצולי שואה, זה לא שלא גובים מהם את הכסף, אלא גובים את זה בדרכים אחרות. יש הוצאה לפועל, יש כל מיני דרכים אחרות. אי-אפשר שאנשים לא ישלמו, כי צריך להבין: כשלא משלמים, בסופו של דבר משיתים את הסכומים האלה על כלל הציבור, כך שהתעריף עולה. זה לא שחברת "מקורות" מוותרת על הכסף. היא צריכה לקבל איזה שיפוי. כשהיא מקבלת שיפוי על אובדן ההכנסה, משיתים את זה על התעריף, ואז כל אחד מאתנו משלם במקום אלה שלא משלמים.

אדוני השר, בשנתיים האחרונות לקחו התאגידים דיבידנד של 190 מיליון שקל. אי-אפשר לאחוז את המקל בשני הקצוות: הם מעניקים,

אז גם בזה אני אגע. העלית נקודה חשובה. ואגב, אדוני השר, גם לאנשים נורמליים, אני לא אומר את זה בהתרסה אלא בכבוד, גם לאנשים נורמליים שהם לא ניצולי שואה מגיע שלא ינתקו להם את המים.

אז זאת בדיוק ההצעה שהציע חבר הכנסת איתן כבל. וההצעה שלי.

אתה מדבר על רשויות מקומיות. לא, זה היה בעידן הקודם.

אז זה הצעה זהה,

הצעות זהות של חבר הכנסת ברכה וחבר הכנסת איתן

ויגידו,

ואז אתה צריך מערך גבייה של הוצאה לפועל למאות אלפי צרכנים. גם חבר הכנסת כבל, כאשר הוא הגיש את ההצעה, היה בעמדה ודעה הזאת.

הוא הגיש את ההצעה לוועדת שרים לחקיקה,

והוחלט שהוא יקיים דיון עם האוצר. חבר הכנסת כבל, אני מדבר אליך ועליך,

החלשות יש להן תאגידים חלשים, שלא מרוויחים, כך שייווצר מצב שאת הדיבידנד הזה יחזירו דווקא לתושבי תל-אביב והמרכז, ולתושבי המקומות היותר-מרוחקים לא יוכלו לתת, ואז יתברר שמי שמשלם יותר זה דווקא תושבי הפריפריה. זה כמובן דבר שאני לא יוכל להסכים לו. אבל אנחנו מחפשים מודל בעניין הזה, אני כל הזמן מתאמץ למצוא את המודל. דרך אגב, חבר הכנסת ברכה וחבר הכנסת כבל, אני החלטתי להוזיל את תעריפי המים, דבר שזכה לתמיכת שר האוצר, וב-1 בינואר, לראשונה מאז הוקמה רשות המים והוקמו תאגידי המים, הוזלנו את תעריפי המים. אומנם ב-5%, אפשר להגיד שזה לא סכום משמעותי, אבל הכיוון, אני אמרתי שאני אוזיל את תעריפי המים, כמו שאני אוזיל את תעריפי החשמל, וכך יהיה. איך שאנחנו מסיימים, עכשיו, את הרפורמה בחשמל, לקראת סוף החודש, אנחנו מייד מתחילים את הרפורמה במים. גם פה תהיה הוזלה וגם פה תהיה הוזלה. אני מציע, חבר הכנסת ברכה, שנעביר את זה להצעה לסדר-היום, כדי שנוכל להמשיך לקיים את הדיון בוועדת הכלכלה. תצטרף לדיון עצמו, תהיה חלק ממנו, הדיון הזה מתקיים יחד עם חברי הכנסת ברוורמן וכבל. חבר הכנסת כבל אמר לי קודם שהוא מוכן שאתה תהיה שותף לדיון הזה, כך שאני חושב שנעביר את זה להצעה לסדר-היום,

אני חושב שזה רק יוסיף ברכה לעניין הזה. אז זה עובר להצעה לסדר-היום, ואני תומך בהעברת הנושא לוועדת הכלכלה.

חברי חברי הכנסת, הצעת החוק הפכה בעצם להצעה לסדר-היום. מי שמצביע בעד מסכים להעביר את הנושא כהצעה לסדר-היום לוועדת הכלכלה. אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד? מי נגד? ההצעה להפוך את הצעת חוק המים (תיקון, איסור הפסקת אספקת מים),

53 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. ההצעה לסדר-היום תועבר לוועדת הכלכלה. אנחנו עוברים להצעת חוק הבאה, פ/1162, הצעת חוק יישוב סכסוכי עבודה (תיקון, איסור שביתה ללא הודעה מראש), התשע"ג 2013. אני רוצה לעדכן את חברי חברי הכנסת, הרבה הצעות ירדו, ואנחנו עושים

עצמו יהיו תשובה והצבעה במועד אחר. חבר הכנסת אייכלר,

אדוני היושב-ראש, השרים, חברי הכנסת, אחת הבעיות הקשות ביותר במשק הישראלי ובחברה הישראלית היא שיש מקומות עבודה ומצבים שבהם תופסים את האזרח כבן-ערובה והממשלה והמדינה חייבות להיכנע לדרישות העובדים, ויש מקומות שמבחינת הממשלה יכולים לשבות, ולהרוס, ולא לתת שירות לאזרח, וזה לא מפריע לאף אחד. זה נקודה אחת, לפני שאנחנו מדברים על עצם העוול שבשביתות פראיות שפורצות בלי אזהרה מראש, שיש פה אי-צדק בין העובדים עצמם. אני אתן לכם דוגמה: יש עכשיו שביתה ב"הדסה". כולם מדברים על הצורך לעזור ל"הדסה", אבל כולם אמרו: אם זאת הייתה שביתה בנמל התעופה בן-גוריון, בתוך שעות האוצר היה נכנע. למה? כי בנמל התעופה, ברגע שאתה עוצר, אז כל האליטות שיכולות לנסוע ולחזור, ומגיעה להם הזכות הזאת לנסוע ולחזור, כמו בכל מדינה נורמלית בעולם, כבר ילחצו, ולא יהיה אפשר להמשיך את החיים במדינה כשנמל התעופה סגור. אבל עיר כמו ירושלים, שיש בה, ירושלים ובנותיה והעיירות מסביב, מיליון וחצי תושבים שנשארו בלי בית-חולים "הדסה", כולם צריכים להצטופף ב"שערי צדק". ואדוני היושב-ראש, רק לפני שבועיים אתה זכית לבת שנולדה ב"הדסה". תודה.

האמת, היא נולדה ב"שערי צדק", ואחרי זה עברנו גם ל"הדסה". נולדה ב"שערי צדק". אבל אני רוצה לספר לך שכאשר השביתה ב"הדסה" פרצה, ב"שערי צדק" היה כזה לחץ בחדר הלידה שהיו שם 52 לידות במשמרת,

אתה יודע איזה סיכון זה לילד, לתינוק, ולהורים, ולעובדות ולעובדים? זאת שהייתה צריכה לנקות הייתה צריכה לבקש מהיולדות לזוז הצדה. עמדו בתור כמו בסניף דואר. והממשלה הייתה יכולה לחיות עם המצוקה הזאת. במחלקות אחרות, של חולים פנימיים ואחרים, אותו דבר. אבל אם זה היה בנמל תעופה, בוודאי, לא זו בלבד, כאשר באים ועדי עובדים למשא-ומתן עם האוצר, או אפילו רשויות, אז אלה שעומדים מול פקידי האוצר אומרים להם: אוקיי, אתם לא רוצים לתת לי 30 מיליון, 40 מיליון? בתוך שעתיים אתה תצלצל אלי, כי יסגרו את נמל התעופה. לעומת זאת, שירותים חיוניים ביותר, אנחנו זוכרים את השביתות של העובדים הסוציאליים, אנחנו זוכרים את שביתות הרופאים. ולכן הצעת החוק הזאת באה לומר, הצעת חוק יישוב סכסוכי עבודה, התיקון יהיה: איסור שביתה ללא הודעה מראש. זכות השביתה מוקנית לכל עובד, אבל כדי שיהיה שוויון בין העובדים, ולא תהיה פגיעה באזרחים חפים מפשע, צריך להודיע מראש. ולכן בחוק יישוב סכסוכי עבודה צריך להוסיף: הייתה השבתה או שביתה של שירות לציבור כהגדרתו בסעיף 37א, יודיע הצד לסכסוך על המועד המדויק של התחלת השביתה או ההשבתה עד 62 שעות לפני תחילתן ועל היקפן הצפוי. לא ייתכן מצב, ושוב אני חוזר לנמל התעופה, ששם לכאורה אני אומר שהם יותר חזקים, אבל הפגיעה היא מיידית. בוא נאמר שאם אני יודע שאני לא יכול לנסוע עכשיו ל"הדסה" ואני צריך ללכת ל"שערי צדק", אני נדחף בבית-חולים אחד, ואי-אפשר למנוע ממני את הזכות לקבל שירות רפואי.

אם אני רוצה להגיע לשם, אם לא להגיע לשם, אם להקדים את טיסתי או לאחר את טיסתי. ולכן צריך להיות סעיף נוסף, שאומר: הממונה הראשי יפרסם לציבור הודעה על כל שביתה או השבתה של שירות לציבור, כהגדרתו בסעיף 37א, 48 שעות לפחות לפני תחילתן, וכן את היקפן הצפוי ככל שאלה נודעו לו, במניין 48 השעות לא יובאו בחשבון ימי המנוחה הקבועים במדינת ישראל, כמשמעותם בסעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט. שר הכלכלה יקבע, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, את אופן פרסום ההודעה לציבור, צורתה ותוכנה. מי שנגרם לו נזק מהפרת הוראות סעיף זה יהיה רשאי לתבוע פיצוי בגין נזקים אלו מהאחראי לגרימת הנזק.

אני חושב שזה חוק שכל אזרח צריך להסכים אתו, ולכן אני שמח שהתשובה וההצבעה יהיו במועד אחר, כדי שהממשלה תוכל להסכים לדבר זה. כבר דיברנו עם האנשים המתאימים, ויכול להיות שהממשלה תסכים לדבר הזה. אני חושב שזה טוב לכל האזרחים. אני רוצה לספר לך, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לספר, אבל בלי לגלות מי האנשים שעומדים מאחורי הסיפור,

לנהל היום את המקומות שבהם האזרח יכול להיפגע זה בלתי אפשרי. אתם יודעים מה, אני אספר את הסיפור: היה סכסוך בין עובד ניקיון במטוס לבין המנהל שלו, בחברה שצריכה לנקות את המטוס. הודיע העובד למנהל: אם אתה שולח אותי הביתה עכשיו, אין ניקיון במטוס.

ניקח מישהו אחר, כל העובדים אמרו: לא, אף אחד לא מנקה את המטוס. רצו לקחת חברה אחרת שעובדת עם רשות שדות התעופה. אמרו הטכנאים: אם אתם פוגעים בוועד של המנקים האלה, אנחנו לא מכינים את המערכת החשמלית. וכך העמידו את כל שדה התעופה על סכסוך אישי בין עובד ניקיון למנהל. ומה את חושבת עשו, חברת הכנסת יחימוביץ? השאירו את העובד הזה. אומנם הם יתנקמו בו, ואני לא מקנא בו, אבל השאירו את העובד, המנהל היה חייב להכניס אותו בחזרה, והוא עשה מה שהוא רצה. עכשיו, זה שהם הסתדרו ביניהם זה טוב, אבל זה שהלכו להשבית נמל תעופה שלם על סכסוך אישי בין עובד ניקיון למנהל שלו, במדינה נורמלית זה לא קורה. היות שזכות השביתה זה דבר חשוב מאוד, אני לא רוצה לשלול את זכות השביתה, אבל לפחות שיודיעו קודם: רבותי, הסתכסך פה עובד ניקיון עם מנהלו, מי שצריך לטוס בשעה זאת וזאת יקדים את טיסתו, יאחר את טיסתו, או לא יגיע לנמל התעופה לפחות. זו הדרישה של החוק הזה. אדוני היושב-ראש, היות שנשארו לי ארבע דקות וחצי, אני לא יכול שלא לגעת בנושא שקורע את העם וקורע את המדינה ועלול לגרום לכאוס, והוא נובע מדבר אחד: מחולשתו של ראש הממשלה נתניהו. אנחנו יודעים שבקייב היו אתמול 25 הרוגים רק בגלל חולשת השלטון בהפגנות שם, בין ינוקוביץ למישהו אחר, אני לא מכיר את השמות שם ואני לא יודע מי צודק שם, אבל מדינה חייבת שתהיה בה הנהגה יציבה ולא מנהיג רופס ומפחד. אם בנימין נתניהו היה אומר: אני

אני רוצה לעשות חיילי כפייה ומחנות כפייה למי שילמד תורה, אז הוא השליט וזה מה שהוא עושה. אבל הוא לא עושה את זה, ויש לי חשש שהוא לא רוצה את זה, אבל הוא פוחד מהקנה ברובה של עפר שלח ויאיר לפיד, שאומרים לו: אם לא תעשה סנקציות פליליות, שמי שלומד תורה הוא פלילי, אנחנו פורשים מהממשלה. וגם אז, מה יקרה אם הוא יפרוש מהממשלה? יש לראש הממשלה לפחות עוד שתי אפשרויות, והוא פחד, ובגלל פחדנותו, ויש בהיסטוריה דוגמאות רבות לכך, הוא הולך לעשות כאוס שלא היה כמוהו מאז קום המדינה. אל תחשבו שבן-גוריון היה חרדי, או שאגודת ישראל הייתה באופוזיציה במשך 20 שנה, שכל שרי הביטחון עשו את דחיית הגיוס. לכן אני מציע הצעה מאוד מעשית, שכל אזרח יוכל להסכים לה: להפסיק את גיוס החובה. בהדרגה.

להפסיק את הסנקציות הפליליות לאדם שלא רוצה לשרת. הוא לא רוצה לשרת, הוא לא יקבל את התנאים שהחייל מקבל. אבל לא לעשות סנקציות פליליות, כי בסנקציות הפליליות, לאזרח החילוני, הוא אומר: למה אני צריך ללכת לבית-סוהר אם אני לא מתגייס ואחרים לא? לכן צריך לעשות שוויון, שאף אחד לא חייב בסנקציה פלילית. כי גם לצבא לא בריא חיילי כפייה. חייל שאין לו מוטיבציה, או שמסיבות מצפוניות הוא לא רוצה לשרת, נחת לא תהיה ממנו, ולכן צריך לבטל את הדבר הזה, קודם כול. אחר כך צריך לעשות שחייל שכן משרת, וכן נותן תרומה, יקבל שכר הגון. אין שום סיבה שרופא בבית-חולים, שזה דבר מאוד חשוב, אדוני היה רופא, נגיד לאדוני,

היות שזה חשוב מאוד, אתה מגויס לרפואה, כי צריך להציל נפשות.

צריך לשלם לך משכורת כראוי, ואי-אפשר לכפות עליך באיזה בית-חולים אתה תשרת.

כל הצבאות המודרניים בעולם, שעברו לטכנולוגיות מתקדמות, כבר השתחררו מהמודל של צבא העם, בפרט שהיום אין מושג ברור מה זה עם, בשום מקום בעולם, בפרט בעם היהודי. יש פה לפחות ארבעה עמים שאני מכיר. ולכן, המושג הזה, צבא העם, יגרום שלא יהיו לא צבא ולא עם. מה עשו אלה שעשו את הקמפיין של שוויון בנטל? זה שהם לא יגייסו את החרדים ולא יצליחו לעשות את זה בכפייה, ברור. אבל הם גרמו לחייל הישראלי שכן יש לו מוטיבציה, שכן חונך לשרת בצבא, להרגיש פראייר. מי עשה לו את זה? החברים שלו, שנשאו את שמו לשווא. במקום לדאוג שהוא יקבל משכורת הגונה ושירות הגון, ולאפשר לו להתקדם בצבא, הלכו והסיתו אותם. עכשיו אין לך צבא, וגם לא יהיה לך עם, כי ברגע שאתה תכניס אנשים למחנות כפייה, חיילי כפייה, הרסת את כל השארית והזכר לאיזו סולידריות לאומית שכל מדינה צריכה. ולכן אני טוען שכל המושג הזה, של גיוס חובה, הוא מושג אנכרוניסטי, שמתאים לצפון-קוריאה. ולמה אני אומר צפון-קוריאה, אדוני היושב-ראש? זו המדינה היחידה בעולם שיש בה גיוס חובה לבנות. אין מדינה, מזרחית או מערבית, דמוקרטית או דיקטטורית, שכופה על בת לצאת מהבית לצבא בגיוס חובה, חוץ מצפון-קוריאה.

ראיתי בצפון-קוריאה, כשמת השליט שלהם, המוני חיילים וחיילות בכו כמו תינוקות, כי אמרו להם לבכות. תכנתו את המחשב שלהם. אולי הגיע הזמן קודם כול לשנות את המחשב,

צבא: כשיש מלחמה ואי-אפשר לעשות שלום. אולי כן אפשר לעשות שלום, אבל אם אין שלום, וצריך מלחמה, אז הצבא הוא מכשיר ביטחוני. ואם הוא מכשיר ביטחוני, הוא לא מכשיר לקידום מגדרים, הוא לא מכשיר לאספקת תעסוקה וג'ובים למאות אלפי אנשים. הוא מכשיר ביטחוני, והצבא ישתחרר מהנטל הזה, של לגייס כל אזרח. ההפך, הוא ייקח אנשים שמתאימים לו, יאמן אותם לדברים שהם מתאימים, ישלם משכורת טובה, ואז יפסיקו המלחמות.

ושוב אני פונה לראש הממשלה, ברגע האחרון. אם יהיה פה קרע,

אם צבא העם יגרום שלא יהיה לא צבא ולא עם, אתה תישא באחריות לזה.

זו הייתה הצעת החוק האחרונה, לפני שנעבור להצעות דחופות לסדר. הודעה למזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון מס' 19), התשע"ד 2014, שהחזירה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

תודה רבה. אנחנו עוברים להצעות

הצעה דחופה לסדר-היום: אישור הממשלה למפת הטבות המס,

חבר הכנסת מיכאלי,

שלוש דקות, אדוני.

גברתי השרה, חברי חברי הכנסת, השבוע, או לפני כעשרה ימים, הממשלה החליטה לשנות את מפת ההטבות הלאומית, ושינתה. מספר לא מבוטל של יישובים היו בפנים עד לפני ההחלטה הזאת, ועכשיו החליטו להוריד כמה יישובים שהיו מוכרים כזכאים להטבות מטעם המדינה, תוכלי להגביר את הקול? והם הפסיקו לקבל את ההטבות. אני לא מבין, אדוני היושב-ראש, מותר לממשלה אחרת,

לחשוב ולהיטיב, אולי, עם קבוצות אוכלוסייה אחרות, שלא היו בפנים, אבל להוציא יישובים חלשים, במצב סוציו-אקונומי

ולהשאיר אותם בלי גיבוי ובלי תמיכה,

אדוני היושב-ראש, שזה פשע. אני אביא דוגמה של שני יישובים שהוצאו מהמפה הזאת, אפילו שלושה, אני יכול להגיד את שמותיהם: קריית-מלאכי, קריית-גת ואשקלון.

לכל הדעות, עם נתונים סוציו-אקונומיים מאוד מאוד חלשים, האבטלה שם היא באחוזים מאוד גבוהים. בקריית-גת האבטלה כמעט 11.5%, השכר הממוצע של התושבים שם הוא משהו שמתקרב ל-6,000 שקל. כאשר הם היו בפנים, המדינה היטיבה עמם לא במשהו גדול ומשמעותי, אבל לפחות היטיבה עמם במשהו. לקחת ולהוציא אותם החוצה ולהשאיר אותם בלא כלום, בעיני זה פשוט מאוד פשע חברתי. הממשלה כרגע עושה חלוקת,

שלל פוליטי בין כמה מפלגות שיושבות בקואליציה הזאת, והם מנסים להגיע להישגים וכנראה בשבועיים-שלושה הקרובים נרגיש את זה גם בכנסת. יובאו כאן כמה חוקים, ובחוקים האלה הם רוצים להראות שבתוך שנה כבר הגיעו להישגים כאלה ואחרים. אבל לעשות את אותם חוקים שהם חושבים שהם ההישגים, ולהעמיד אותם בניגוד לעובדות, רשימה שלמה של יישובים שהוציאו, והעדיפו יישובים אחרים, יישובים אחרים שלא היו בפנים, ואני לא רוצה כרגע לעשות את העימות שתמיד עושים בין יישובים בהתנחלויות לבין יישובים בתוך הקו הירוק.

עשו העדפה שמאוד מאוד מעוותת את המצב החברתי, לפחות גם בממשלות הקודמות ניסינו לתקן את זה ככל שאפשר,

יישובים שלמים הוצאו, והם כרגע נשארים ללא הטבות. לכן, אדוני היושב-ראש, אנחנו, ככנסת, נצטרך להתערב בזה, איפה שאפשר, בוועדות השונות, ונצטרך לעצור את זה.

תודה רבה לחבר הכנסת מיכאלי. חברת הכנסת מיכל רוזין. אחריה, חבר הכנסת טלב אבו עראר. אה, אחריה חבר הכנסת שמולי.

אין לי בעיה עם הסדר, אני רק אומר שאנחנו בכל זאת טרחנו והגשנו את ההצעה, ומי שאמור להשיב לנו, אני לא רואה אותו באולם.

התקנון מחייב נוכחות שר. יש שרה, אבל מה שאתה אומר הוא נכון. מי עונה? מיקי לוי. אולי יהיה לנו משהו לחדש. נכון, אתה בהחלט צודק, ההערה שלך במקום. גברתי, בבקשה. הגיע מר מיקי לוי. הנה, חבר הכנסת מיקי לוי כאן. בזמן. חשוב לנו, אתה יודע, אנחנו מקדישים את הזמן, גם אני.

נכון. טוב, כנסת נכבדה, אני רוצה להקריא לכם כמה משמות היישובים: ההתנחלויות אבנת,

ארגמן, אשכולות, בית-הערבה, גלגל, ורד-יריחו, חגי, חמדת, טנא,

מחולה, מעון, מצודת-יהודה, עוד מעט ייגמרו להם השמות,

מצפה-שלם, משואה, משכיות, נגוהות, נירן, נעמה, נתיב-הגדוד, סוסיא, עתניאל, פני-חבר, פצאל, קלי"ה, קריית-ארבע, רועי, רק בשבוע שעבר דיברתי פה על כמויות המים שבהם הם משתמשים מול הכפר הפלסטיני לידם,

שדמות-מחולה, שמעה, תומר ותלם. התנחלויות חדשות שצירפו, 35 התנחלויות מבודדות שצורפו לרשימת היישובים של מפת העדיפות הלאומית.

עוד כשהייתי יועצת שר התעשייה והמסחר רן כהן, שנלחם בממשלה, זה היה עוד בממשלת ברק, לצערי אני אומרת את זה, וניסה לשנות את מפת סדרי העדיפויות, כי מי שמצוי במפת סדרי העדיפויות מבין שכספים גדולים מאוד ממסי מדינת ישראל מועברים לאותם יישובים, שלהם יש עדיפות לאומית, שהמדינה קובעת שהם בעדיפות לאומית. המדינה קובעת למי יינתנו שם סכומים לפי מרכז השקעות,

ועוד ועוד ועוד, בתחומי חינוך, בתחומים אחרים, ולצערי הרב, לא, אני חייבת לומר, אני שמחה שנכנסת לכאן, סגן השר,

כבר נסתתמו טענותי, אני כבר לא יודעת מה להגיד, הגעתם לממשלה, באתם לשנות, יצאתם בהצהרות, ואני יכולה פה לצטט, רשומים לי ציטוטים ממנהיג מפלגתך: אנחנו לא נתמוך בהתנחלויות מבודדות, כל המיליארדים, הוא אמר, שהולכים על כבישים חדשים להתיישבויות מבודדות, ועוד ועוד ועוד טיעונים. ואני לא מדברת על מאמרים שלמים וכתבות שהוא כתב על הנושא. ולא ברור לי לאיפה האידיאולוגיה הלכה. הפכתם להיות הבית היהודי 2. אתם נותנים להם לנהל את ועדת הכספים ולהעביר להתנחלויות כספים. אתם נותנים להם לנהל את ועדת שקד, הוועדה לשוויון בנטל. מה קרה לכם? מה, התפטרתם מכל התפקידים? אני לא מבינה. באתם עם אידיאולוגיה, זנחתם אותה לגמרי, אתם נותנים לבית היהודי לנהל את המפלגה שלכם, לנהל את הממשלה שלכם, ובסופו של דבר,

הבית היהודי מנהל את כולנו.

חבר הכנסת איציק שמולי, בבקשה. אתה אחריו, חבר הכנסת טלב אבו עראר, על-פי בקשתך. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, גברתי השרה, אדוני סגן השר, חברי וחברותי חברי הכנסת, 17 ביולי 2013, כה אמר שר האוצר: "אני רוצה להיות מאוד ברור לגבי ההתנחלויות. לא נעביר יותר כסף להתנחלויות על חשבון מעמד הביניים הישראלי". וכשמסתכלים על רשימת היישובים המוטבים, שצריך לומר ביושר, היא גדלה, וזה קורה בעקבות עתירה שהוגשה וקריטריונים שנאלצה הממשלה לגבש, קריטריונים שוויוניים יותר, אי-אפשר שלא לתהות אם הקריטריונים לא נתפרו לפי מידות של יישובים מסוימים, בעלי מאפיינים מסוימים. אני באמת כבר לא יכול לחכות, אדוני סגן השר. אומנם נותרו לי רק עוד שש-שבע דקות לתשובתך, אבל אני מקווה להתגבר על המתח, איך קרה הדבר, שאתם מביאים לממשלה הצעה שבמסגרתה, כפי שאמר חבר הכנסת מיכאלי, ערים כמו קריית-גת, קריית-מלאכי, אשקלון, לוד, מה לעשות, היא לא על הגדר, אבל היא גם לא, היא לא על הגדר אבל היא על הבנקט. כן, היא על, בדיוק. איך מקומם של המקומות האלה נפקד, בשעה שמקומות אחרים, רק בזכות העובדה שהם נמצאים מזרחית לקו מסוים, נכללים ברשימה? אתה יודע, לא היו לי כל טענות אליכם אם זו הייתה האג'נדה שאתה באתם לציבור, אבל אתם הבטחתם דברים אחרים לגמרי. ואני חושב שדווקא מהמקום שלכם לא צריך להכביר מילים על המצוקות החברתיות והכלכליות, שמה נגיד? חלקן הגדול מתקבץ ומתכנס בתוך אותם היישובים שלא נכללו ברשימת היישובים המוטבים. אז השאלה שלי היא מדוע.

מהו ההיגיון שמנחה אתכם בקביעת הרשימה הזאת? עכשיו, יכול להיות, בתוך עולמנו אנחנו חיים, והפוליטיקה גם מחייבת פשרות מסוימות, אבל מילא להכניס רשימה שלמה של יישובים מחוץ לגושים, שלא כולם היו שם ברשימה הקודמת, אבל למה זה באמת צריך לבוא על חשבון יישובים מוחלשים, שנמצאים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית, וכל חטאם הוא שהם בתוך הקו הירוק? תודה. חבר הכנסת אבו עראר.

כבוד היושב-ראש, גברתי השרה, מכובדי סגן השר, חברי חברי הכנסת, תחילה אני רוצה להודות לשר האוצר ולסגנו על ההחלטה להעניק ליישובים ערביים, בדואיים, בנגב,

ליישובים העניים בארץ בכלל הטבות מס, וטוב יעשו השר וסגנו אם גם יכבדו את החלטת בג"ץ ויכללו בהחלטה אמיצה זו את תושבי הנגב שגרים בפזורה, ביישובים בלתי מוכרים. הרי ההחלטה שהתפרסמה לאחרונה, החלטת הממשלה, או משרד האוצר, להעניק ליישובים שהם התנחלויות, בשטח כבוש, הטבות מס, זו בדיחה, ויישובים בארץ, בתחומי הקו הירוק, יופקרו, זו אפליה. ולכן, כולי תקווה שגם לתושבי היישובים הבלתי-מוכרים יוענקו הטבות מס, כי המצב שם קטסטרופלי לחלוטין, ואולי ההטבות האלה יעזרו להם קצת. ואולם אתמול התבשרנו בדבר רע מאוד, מתקשר אלי אחד מראשי הרשויות בנגב ואומר שהעבירו את היישובים, בגדול יישובי הנגב, או יישובים ערביים בנגב, מאשכול 1 לאשכול 2. אני לא יודע על סמך מה. אני חי שם, המצב שם לא השתפר, המצב שם על הפנים, והדבר הזה מתבטא בקיצוץ במענקי האיזון של משרד הפנים. אני, ברשותך, מכובדי היושב-ראש, רוצה להתייחס להצעתו של חבר הכנסת פייגלין. כל הזמן חבר הכנסת הזה מחפש פרובוקציות באזור, ולכן הוא מציע הצעה, שכל העולם ידע עליה, שדחו את זה כאילו מהשבוע הזה, לא יודע לאיזה שבוע, או לאיזה מועד אחר, אבל זה על הפרק עדיין, ואני פונה לממשלת ישראל,

לשמור על הסכם השלום עם ירדן, לרדת מההצעה ההזויה הזאת, וגם להתייחס לביקורו של פייגלין היום, בבוקר הזה, במסגד אל-אקצא. הוא נכנס אפילו עאל-קבת א-ס'ח'רה, יעני כיפת אל-אקצא, כך נקראת בעברית, ושם, כשהוא עבר ליד השומרים, המאבטחים שם, אמר להם: אתם טרוריסטים, תעברו לסעודיה, אל תישארו כאן. חבר כנסת בישראל, אסור לו להיכנס, יש לו מגבלה,

אני לא שומע.

לא, הוא נכנס, בטוח. מכובדי, באתי מאל-אקצא עכשיו, עכשיו באתי. והוא נכנס חופשי לחלוטין, בן-חורין. נכנס ועוד איך. אני ישבתי עם ההנהלה שם, השומרים סיפרו לי את זה, לא המצאתי דברים. ולכן, צריך לשים קץ להתנהגות של חבר כנסת כזה קיצוני ימני, שלא מקבל את הסטטוס-קוו במסגד אל-אקצא, כי הוא רוצה לגרור את האזור, להבעיר את האזור.

כולנו תקווה שבאמת נחיה כך, עם מסגד אל-אקצא, שהוא מקום קדוש אך ורק למוסלמים.

תודה רבה. חבר הכנסת חמד עמאר, אחרון הדוברים.

אדוני היושב-ראש, כבוד השרה, סגן השר, מכובדי, קודם כול אני רוצה לברך את הממשלה, שהחליטה לקבוע קריטריונים ברורים איזה יישובים נכנסים ואיזה יישובים לא נכנסים. את הנושא של הטבות מס אני מלווה הרבה שנים, והייתי שותף למאבק של היישובים בית-ג'ן, כסרא-סמיע, שהלכו לבית-המשפט, ובית-המשפט חייב את הממשלה להכניס אותם, והכניסו אותם בחודש מאי בשנה שעברה. ואני רוצה לספר לכם על עוד כמה יישובים דרוזיים בצפון. שתבינו, בית-ג'ן יותר קרוב לגבול ממעלות, מעלות הייתה זכאית להטבות המס, בית-ג'ן לא היה. אבל בית-המשפט חייב את הממשלה להכניס אותו לרשימה. למה אתה חושב שהוא לא היה, בית-ג'ן לא היה ומעלות כן הייתה? זו הייתה החלטת ממשלה, ואני לא רוצה להיכנס לזה. אדוני היושב-ראש, שאלה מאוד טובה, ואני מודה לך על השאלה הטובה הזאת, ואני מקווה שתמשיך לשאול שאלות טובות כאלה. ויש דוגמה עכשיו, היישוב יאנוח, צמוד דופן לכפר-ורדים, גם הוא לא מקבל הטבות מס. אבל הנקודה החשובה, חברי חברי הכנסת, כשהעלינו כאן את הנקודה של הטבות מס, לא נכנסנו לדבר העיקרי. היום נמצאים בהטבות מס קרוב ל-200 יישובים. בקריטריונים החדשים ייכנסו יותר מ-400 יישובים. התקציב המיועד עד עכשיו היה 750 מיליון שקל, ואולי נשמע מסגן השר אם יש כוונה לממשלה לשנות את הסכום המיועד. אם אתה בא ולוקח ומחלק את ה-400 פלוס יישובים לעומת 200 יישובים שהיו, זה אומר שההטבות הולכות לרדת בצורה דרסטית להרבה הרבה יישובים. וזו הנקודה שאנחנו צריכים לדון בה כאן. אנחנו קיימנו השבוע דיון בוועדת הכספים בנושא של היישובים ערד וחצור, ועוד שלושה יישובים, שאמורים ב-22 בחודש לצאת מהרשימה, והעלינו את הנקודה הזאת. אמרנו בוועדת הכספים שאנו אמורים לקיים דיון בנושא הזה, ואני מקווה שאשמע מסגן השר אם יש כוונה לממשלה להגדיל את הסכום מ-750 מיליון, כי בחישוב פשוט, אם נשאיר את אותו סכום,

ירדו בצורה דרסטית.

תודה רבה. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת וחברות הכנסת, נכבדות ונכבדים, בתחילת דברי, חבר הכנסת אבו עראר, אני מודה לך על המילים החמות שלך על המהלך של שר האוצר. אני מבקש לתקן טעות נוספת שנאמרה כאן מעל הדוכן: בית-המשפט העליון לא חייב את המדינה להכניס יישוב כזה או אחר, לא נקב בשמות. בית-המשפט העליון ביקש, או: חייב את המדינה לקבוע קריטריונים. כשדיברתי על בית-ג'ן וכסרא-סמיע, בית-המשפט חייב את המדינה להכניס אותן, בית-המשפט חייב, בעקבות העתירה הזאת, לקבוע קריטריונים שווים,

אבל מה שהיה במאי, אם באופן תיאורטי הייתי קובע,

הממשלה הייתה קובעת קו רוחב נמוך מבית-ג'ן, אז בית-ג'ן לא היה בפנים. הוא ביקש לקבוע קריטריונים.

לא, הוא ביקש, אני מבקש לתקן טעות. בדוק אותי. קריטריונים קבועים, ללא הבדל דת, גזע ומין.

אדוני היושב-ראש, לאחר חודשים ארוכים של דיונים בנושא, שלקחו בהם חלק כמה משרדים, אישרה הממשלה ביום ראשון האחרון את מפת הטבות המס החדשה, שהוגשה לממשלה על-ידי שר האוצר. נכון, ציטטו כאן את שר האוצר בכמה משפטים שהוא אמר, רק לצערי לא השלימו אותם. וחצי אמת היא לא האמת כולה.

אמר שר האוצר דעתו לגבי ההתנחלויות, וכך גם ציטטתם. אבל לא השלמתם, וגם מעט יושרה לא תזיק והוא אמר שלא ניתן גם לייבש את היישובים הקיימים, אלא להמשיך לתמוך בהם, לבנות בהם גנים, ובנושאים ציבוריים, מבני ציבור על-פי הצורך, אחרת אתה בא ומכלה את זמנם וקובע בדיוק מה יהיה. במשא-ומתן ייקבע מה יהיה גורלם, ואני יכול להגיד מעל דוכן זה פעם עשירית: מפלגת יש עתיד בעד שתי מדינות לשני עמים, בעד יציאה מהשטח, בעד מהלכים למען השלום. אז קצת יושרה. לא יכול להיות שבאים ואומרים: שר האוצר אמר, איך אתה אומר את זה,

לא יכול להיות ששר האוצר, אתה יודע מה?

בשבילך אני פשוט אשים את זה פה, לא יכול להיות,

כן, אבל הוא גם אמר את ההמשך, הוא אמר גם את ההמשך: שהיישובים הקיימים, כל זמן שהם קיימים,

המגיע להם. זה מה שהוא אמר. יש הבדל בין זה לבין מפת העדיפויות, שתהיה לכם קצת יושרה, "לא נשקיע בהתנחלויות על חשבון מעמד הביניים הישראלי". הפעם, לראשונה, "אני לא מבין את

וגם אני התקוממתי על כך.

ולא נקבעו קריטריונים שוויוניים. ובמצב הנוכחי,

ומכיוון, זכותו, אבל יש לנו אי-הסכמות.

זכותו לחוקק, זכותו לקרוא קריאות ביניים, בוודאי.

שסגן שר בממשלה ישלח חבר כנסת לפנות לבג"ץ,

מכיוון שאני אומר שהקריטריונים הם שווים ושוויוניים,

והוא אומר שלא, הרי אני הולך לחוקק את זה, אז מה נשאר עוד בפניו לעשות, כשהוא יושב באופוזיציה? יישוב שנמצא באזור, ואני אגיד עוד הפעם את המשפט הקריטי: הקריטריונים הם מקצועיים ולא פוליטיים. יישוב שנמצא באזור המוגדר כפריפריה וצובר ניקוד מסוים, 25 ומעלה לצורך העניין, לפי נוסחה שנקבעה, והנוסחה הזאת היא שווה לכולם, מקבל הטבות, כל עוד מדובר ביישוב שהוקם כדין, חבר הכנסת אבו עראר. יישובים שאינם חוקיים לא יכולים לקבל הטבות מדינה כאשר הם עברו על החוק. אזרחים, אין שום קשר לתהליך המדיני, מיכל. אין שום קשר לתהליך המדיני, תאמיני לי. בטח שאין שום קשר. בין שיוחלט, קשר. בין שיוחלט על העתקת יישובים או העברתם לריבונות פלסטינית, או מה שיוחלט במשא-ומתן הזה, יבוצעו שינויים ועדכונים בהתאם, ואין זה מונע שנקיים, פרס, לבוא לגור במקום שאנשים ישלמו פחות, אין זה מונע, יותר אנשים יבואו לגור שם. אבל אני לא יכול לעשות איפה ואיפה. אז ברור שזה, בתהליך המדיני.

זה עוד הפעם יהיה לא שוויוני, ואין זה מונע שנקיים יחס שוויוני ומקצועי כלפי כל אזרחי המדינה משלמי המסים. יחס שוויוני. אדוני סגן השר, יש לי שאלה. גם אם תגיד 80 פעם שזה שוויוני, זה לא אומר שזה שוויוני. סליחה, שליד נהרייה, אתה מעניק לה, אתה נותן לה. למה יישובים נכבדים ומכובדים בנגב לא מקבלים? יכול להיות שהיא לא נפלה בקריטריונים, אני לא יכול להגיד לך עכשיו x מול y. אם תרצה שאילתה מיוחדת, זה כמו להגיד במכרז שאי-אפשר לתפור מכרז למישהו מסוים, לחברה מסוימת.

מעניין שהיישובים הערביים שקיבלו, ובצדק, אני לא שומע מכם שום צפצוף. זה בסדר. אז,

נקבעו קריטריונים, ובתוך הקריטריונים האלה נופלים יישובים אחרים.

עוד הפעם, זה לא יעזור לכם, אחד הקריטריונים זה מזרחית לקו מסוים, וזה לא קריטריון שהיה קודם. אז אל תגיד לנו: נקבעו קריטריונים.

זה לא מקצועי. מה לעשות, יש ממשלה שקובעת, היא

הולכים לפי הבית היהודי.

היא הנבחרת, היא הנבחרת. תרצה או לא תרצה, היא הנבחרת. אני לא רוצה אבל,

מיקי,

הבנתי אתכם. בין שיוחלט על העתקת יישובים או העברתם לריבונות פלסטינית,

אדוני היושב-ראש, נראה לי שאני אזדקק להפסיק את הנאום.

שמעתי אותך. בינתיים אתה בצד הזה, כשתהיה בצד האחר נראה אותך. כמו כן, אני יכול להבטיח לך שכשאני אהיה בצד הזה, כמו כן, חבר הכנסת שמולי, אני אפשרתי את, אבל תנו לו לסיים. כפי שיוחלט במשא-ומתן הזה, יבוצעו שינויים ועדכונים בהתאם, ואין זה מונע שנקיים יחס שוויוני ומקצועי כלפי כל אזרחי המדינה משלמי המסים.

נקבעו כמה תנאי סף לקבלת הטבות המס על-פי אותה מפה חדשה, שוויונית. לכל יישוב מחושב מדד הזכאות על-פי הקריטריונים הבאים: פיזור גיאוגרפי, אתה יכול להביא לנו את הרשימה, בבקשה? מכיוון שזה לא היה בתוך העסק, הרשימה היא רשימה לפי הקריטריונים שאני אגיד, ניתן למצוא את המפה וניתן גם לקבל אותה, ממשלה או, הקשב, הקשב, נו באמת, תן לסיים משפט. אתה רוצה שאני אעמוד, ? לא, אבל קצת, חבר'ה, קצת נימוס האחד לשני. לא, אני רק שאלתי. אני נותן לך תשובה, אני נותן לך תשובה.

תן לו לענות לך. אתה לא נותן לי לענות. המפה מפורסמת. את השמות הפרטניים בהחלט ניתן לקבל מרשות המסים, אין שום בעיה. היא איננה ברשותי, אני לא הצלחתי להשיג. היא איננה ברשותי כרגע, תאמין לי. חברת הכנסת רוזין הוציאה את הרשימה הזו מתוך הפרסומים, לא אנחנו נתנו לה. אני יומיים כבר מנסה, לכל יישוב מחושב מדד הזכאות לפי הקריטריונים הבאים: פיזור גיאוגרפי, לפי סיווג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 40%; מצב חברתי-כלכלי, הנה,

יש פה עוד חבר כנסת, שגם הוא לא הצליח להשיג את הרשימות.

אז עכשיו באמת, חברים,

מצב חברתי-כלכלי ייקבע על-פי אשכולות, תשלח לי, אני אתן לך. את רשימת היישובים, אין, אי-אפשר

אי-אפשר להשיג, זה רק מהתקשורת. הם לא מפיצים את זה. הם לא אומרים את האמת מעל בימת הכנסת.

אם זה יעזור לך. נכון, פורסם.

לא פורסם. אדוני היושב-ראש, אתה לא חושב שזה באמת לא בסדר שחברי הכנסת אין להם רשימה מסודרת? אתה צודק בהחלט, חבר הכנסת דרעי. אי-אפשר להשיג. איך אפשר לקדם דיון בלי שיש לנו רשימה ביד? הנה, ההערה נזרקה לפתחו של סגן שר האוצר. חבר הכנסת אבו עראר, איך אתה יודע את הרשימה של הכפרים הבדואיים? כן. מי נתן לך?

בתקשורת זה הפרשנות, לא הרשימה. אדוני סגן השר, הייתה רשימת התנחלויות כתוצאה מקריאת המפה. אתה צודק. אבל אין רשימה מפורטת. אין רשימה מעודכנת רשמית שפורסמה לציבור.

מהגבול, לרבות גדר המערכת של עוטף-עזה, למעט גבול הצפון, שבו הטווח שנקבע הוא 9 קילומטרים, בהתאם להגדרות מערכת הביטחון, כ-40%. נאזם שאל אותי אם מע'אר נמצאת, ואישרתי לו. כרגע אחד מהעוזרים שלי, כי ראיתי כאן את ההמולה, נשלח להביא את הרשימה. בדיוק, בדיוק, זאת יעילות. חבר הכנסת דרעי, אתה רואה, אתה חבר כנסת משפיע והוא סגן שר יעיל, אם הוא מביא את הרשימה.

אם הוא מביא את הרשימה. כל הכבוד לך.

אוכלוסיית היישוב אינה עולה על, אין בעיה, קח. לא בפנים, שמולי. אדוני היושב-ראש, מה קרה לשליטה שלך היום?

אני מאפשר את זה בכוונה, בהחלטה מודעת. אני הרי יודע שאתה מאפשר את זה. זה נושא מאוד מעניין, מאוד מרתק. אין פה התנגחות, אלא יש פה ויכוח. בגלל ההערות והדרישות של חברי הכנסת, אתה שלחת את העוזר שלך להביא את הרשימה. היושב-ראש אומר דברי טעם.

אני רוצה לקבל,

את הצוערים שנמצאים על היציע. גם לך תודה, דרעי. אתם נחשפים לוויכוח פרלמנטרי בבית-הנבחרים הישראלי. ברוכים הבאים. אוכלוסיית היישוב אינה עולה על 75,000 תושבים, היישוב משתייך לאשכול כלכלי-חברתי עד 8 ובכלל, דהיינו: כולל, היישוב אינו מקבל הטבות מס מכוח חוק אחר, כדי שלא תהיה כפילות, אזור גיאוגרפי צפונה מקו רוחב 750, או דרומה מקו רוחב 619, או מזרחה מקו אורך 250, או שהוא יישוב סמוך לגבול.

לטובת העניין אני אחזור על קווי הרוחב והאורך פעם נוספת: אזור גיאוגרפי צפונה מקו רוחב 750, או דרומה מקו רוחב 619, או מזרחה מקו אורך 250, או שהוא יישוב סמוך לגבול. אתה יכול לתרגם את הדברים האלה? כן, אני יכול לבוא, אני יכול, אדוני יכול להוציא את הסרגל? לא, אתה צריך גם מפה, חביבי. כל חבר כנסת, מהיום והלאה, יזדקק למפה. היקף הטבות המס ייקבע במסגרת דיוני התקציב לשנת המס 2015 בממשלה, והעדפה תינתן לשתי קבוצות של יישובים: הקבוצה הראשונה היא קבוצת היישובים הנמצאת בטווח שעד 2 קילומטרים מהגבולות של מדינות שאין עמן הסכם שלום. מטרת תעדוף זה היא לרכז מאמץ בפריסת ההתיישבות בסמיכות לגבולות שהמציאות הגיאו-פוליטית בהם סבוכה.

תינתן עדיפות ליישובים עירוניים, עיריות ומועצות מקומיות במחוז הדרום, מכיוון שפיתוח הנגב הוגדר יעד אסטרטגי מרכזי של מדינת ישראל, ובהתאם למדיניות הממשלה לחיזוק ההתיישבות העירונית שבנגב. מטרות מתן ההטבות, הייתי היום במצב-רוח טוב, אז השבתי לכם, מטרות הטבות המס לתושבי היישובים שייכללו ברשימת היישובים הזכאים הן, בין היתר, משיכת אוכלוסיות חזקות ליישובים חלשים מבחינה כלכלית, חיזוק הפריפריה ועידוד ההתיישבות לאורך הגבולות. רשימת היישובים שהמנגנון החדש מתעדף כוללת כ-31 רשויות מקומיות בצפון, וקבוצת יישובים נוספת, שכוללת 13 רשויות עירוניות במחוז הדרום. תודה רבה. אם הרשימה תגיע, אני חייב לך עוד מילה אחת. אדוני יכול להגיד,

יישוב בצפון, מה ההטבה הספציפית? כמה הנחה במס? מה ההטבה? בוא נשמע על התקציב של 750. אני כבר,

זה יפתור את הבעיה. כרגע 750 מיליון שקל, זהו תקציב המדינה. חלק מהיישובים ירד, לא ביחס שווה לאלה שהתווספו. בשלב זה על-פי תקציב המדינה, 750 מיליון שקל זהו התקציב המיועד להטבות המס. אדוני היושב-ראש, ברשותך,

אני מאפשר לך לפנים משורת הדין. יש לי רק בקשה אחת. אני מקווה שהרשימה אכן תגיע, ובאמת, אם זה יגיע, אני מברך על היוזמה. פעולה ברוכה. תבורך על כך. אם זה לא יגיע, אני מתחייב לחלק לכל חבר כנסת. אם זה יגיע, תצרף את זה לפרוטוקול, זה הכול.

לא שמעתי, אדוני. אני אומר שאם זה לא יספיק להגיע עד סוף היום הנוכחי, אני מתחייב להמציא את זה, הוא ישלח את זה לחברי הכנסת. לכל חבר כנסת, או לתאים האישיים, או במייל, או אפילו ביום שני אני אבוא עם חבילת ניירות, עם הרשימה, וכל אחד יוכל לקבל. זה לא סודי, חברים. אדוני מציע להעביר את זה לוועדת הכספים? תעבירו את זה לוועדת הכספים.

חבר הכנסת ברכה, עמדה אחרת.

אדוני היושב-ראש, ועדת הכלכלה, אם יחליטו, לא תיתן לך אגורה נוספת. אתה הרי יודע את זה היטב. היושב-ראש יגיד לי מתי להתחיל. בבקשה, אדוני.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, יש הטעיה בטרמינולוגיה שהשתמש בה סגן השר במובן "שוויוני ומקצועי" קריטריונים "שוויוניים ומקצועיים", ואחר כך הוא פירט מה זה, הוא פירט קו גיאוגרפי, פירט אזורי עימות ומצב סוציו-אקונומי. תנו לחבר הכנסת ברכה. אתה מאוד אקטיבי ואנרגטי. אני מעוניין שגם אתה תשמע וגם סגן השר, אבל אם הוא לא רוצה, אז מה אפשר לעשות. בעצם, מה נאמר כאן? נאמר ש-40% מהשיקול הוא קו גיאוגרפי, 40% זה למרחק מקו עימות, וזה 80%, ורק 20% למצב סוציו-אקונומי. והוא הוסיף שהנגב הוא אזור פיתוח אסטרטגי. זאת אומרת, לנקז את העוני בין גדרה לבין חדרה זה גם הופך להיות משהו אסטרטגי. התייחסות לנושא הסוציו-אקונומי כאל הדבר הקטן ביותר במערכת השיקולים של הממשלה, זה אומר שהקריטריונים המקצועיים והשוויוניים הם קריטריונים אידיאולוגיים, מיקי לוי. הם קריטריונים אידיאולוגיים. הם בנויים על תמיכה בהתנחלויות והם מובילים לתמיכה ביישובים מסוימים בצפון ובדרום, אבל בעצם אין מתן משקל ראוי למצב הסוציו-אקונומי, זה רק 20% לעומת 40 פלוס 40,

לדברים אחרים. מה שקראת "מקצועי" ו"שוויוני", זה שם קוד לשיקולים אידיאולוגיים של הממשלה, ואני בספק אם המפלגה שלך מסכימה לאותם שיקולים אידיאולוגיים.

תודה רבה. מה אתה מתרגש, אנחנו עוברים להצבעה. רבותי, מי שבעד, הוא בעד להעביר לוועדת כספים, מפלגה שלו,

מי שנגד, הוא בעד הסרה. מה זה בינתיים? שזה זמני, מה ההצעה? בעד, זה ועדת כספים, נגד, זה הסרה. אני אמרתי ועדת הכלכלה. ועדת הכנסת תכריע בין שתיהן. אנחנו כאן להרבה זמן.

אני פה מספיק זמן כדי להגיד לך שהיו גם אחרים שאמרו אותו דבר. ההצעה להעביר את הנושא לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה.

הוחלט להעביר את זה לוועדת הכנסת, שתכריע בין כספים לכלכלה. תודה רבה. אנחנו עוברים לנושא הבא: אסון קריסת בניין בעכו,

ראשון הדוברים, חבר הכנסת מוחמד ברכה. תפאדל, מוחמד ברכה. סגן השר אופיר אקוניס ישיב. איפה הוא? אומרים שהוא מאוג'וד. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בבקשה, אתה תתחיל לדבר.

הבוקר הייתי בעיר עכו, עיר מוכת אסון. גם אחרי הישיבה כאן במליאה אני נוסע לשם, ולא רק כדי לנחם אבלים אלא כדי להיות שותף באותו אבל, בעקבות הפיצוץ המחריד שגבה את חייהם של חמישה אזרחים, שתי משפחות, משפחת בדר ומשפחת סרחאן. אין ספק שהאסון הזה נגע ללבם של רוב,

האזרחים במדינה,

אני מקווה. הקלות הבלתי-מובנת והבלתי-נתפסת של קיפוח חייהם של בני-אדם היא דבר שמלווה אותנו בתקופה האחרונה, אתמול שני אנשים התחשמלו, לפני כמה ימים אותו אסון בירושלים עם פיצוץ בלון הגז, וההרעלות. כאילו תאונות רגילות, אבל במקורן הן חושפות כשלים, גם מערכתיים וגם סטרוקטורליים, גם מבניים, וגם כשלים של סדר העדיפויות של הממשלה. אני כמובן לא אכנס, רבותי חברי הכנסת, לעצם הסיבות לאותו אירוע בעכו, החקירה עדיין נמשכת, יש כל מיני השערות, יש כל מיני הנחות, אני לא אכנס אליהן, כמובן.

הפיצוץ בעכו חשף במלוא מערומיה, ואני מקווה ואני מניח שחבר הכנסת אזולאי, כבן העיר עכו, מסכים אתי, הפיצוץ חשף את המציאות שבה חיים האזרחים הערבים ומעט היהודים,

שחיים בעכו העתיקה, או שיש להם עסקים שם. אני אומר לכם, זו פנינה היסטורית, פנינה תרבותית, שיש מי שדן בה ובגורלה כאקט אידיאולוגי שקשור לכך אם כדאי שהערבים יישארו שם או לא יישארו שם. לדעתי, כבר שנים, עשרות בשנים, מתנהל מסע, גלוי בחלקו וסמוי בחלקו הגדול, לריקון עכו מתושביה הערבים, אם על-ידי הקמת אותה שכונה בכפר-מכר וג'דיידה, אם על-ידי אותן חברות קש, שמרכזיהן במדינות בננה בדרום-אמריקה, ש"קונות" נכסים בעכו העתיקה. במקום שהממשלה תתייחס למקום כנכס היסטורי, תרבותי, שקשור לתושביו, בעיקר קשור לתושביו, נא לסיים. איפה סגן השר? נאמר לי, וזה נכון, שאין שום חובה, אין חובה לממשלה לתת תגובה,

לממשלה לענות או להיות נוכחת עם סגן שר.

אני תכננתי את הדברים לפי מבט עין, לא לפי השעון.

טוב, אני אסיים במשפט אחד. בבקשה. הממשלה אינה מתייחסת אליו, כפי שהתחלתי לומר, כאל נכס תרבותי,

שקשור לתושביו בעיקר, ולרווחתם ורצונם להישאר במחוז ילדותם. האסון הוא אסון כבד. היום שמעתי על יוזמות מקומיות מבורכות לחזור ולבנות או לתקן את הנזקים שנגרמו לבתים באזור, אבל אני חושב שזה תפקידה של הממשלה. אני מכאן, מעל בימת הכנסת, שולח שוב תנחומים למשפחות שאיבדו את יקיריהן. לבי כולו הזדהות וסימפתיה לאמנה סרחאן, הילדה בת העשר, 11, שנותרה יחידה ממשפחתה. הדברים שלה בתקשורת וההופעה שלה בתקשורת,

נגעו ללבם של רבים, כמובן גם ללבי, והיום גם הייתה אמירה, ואני מקווה שאני אהיה חלק ממנה, שהילדה הזו תהיה הבת המאומצת של החברה הערבית כולה,

תודה רבה, חבר הכנסת ברכה. חבר הכנסת מסעוד גנאים.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 תחילה, אני שולח מפה את תנחומי למשפחות בדר וסרחאן ולכל תושבי עכו, על חמשת הקורבנות שקיפחו את חייהם בקריסת המבנה ביום שני. ביום שני בבוקר אני הייתי שם, שעות לפני שקרה האסון, וראיתי את הזוועה ואת ההרס, אחרי שקרה האסון.

כן. אמרתי בזמן האסון? לפני.

צריך חקירה, לפי דעתי, לכל העניין של קריסת המבנה, משום שיש מישהו שצריך שייתן את הדין. קריסת המבנה, ככל שתהיה הסיבה,

נחקרים כל המישורים, אם דליפת גז, אם פלילי, אבל ככל שתהיה ומה שתהיה הסיבה, יש בניין עתיק, מתקופת הטורקים, שגרים בו תושבים או דיירים מוגנים של חברת "עמידר", והמבנה הזה, הרעוע, אם הוא לא קרס מהפיצוץ, אולי הוא יקרוס מהגשם או מרעידת אדמה. קריסת המבנה הזה, הייתי אומר, חשפה את כל העניין של ההזנחה, של האפליה, שסובלים מהן תושבי עכו הערבים. אני חושב שכדי שלא יקרה האסון הבא על הממשלה ועל כל האחראים שראו את האסון הזה, שיהווה באמת נורה אדומה, כדי שלא יקרה האסון הבא. תושבים אלה סבלו, הבתים שלהם היו זקוקים לתמיכה, לתיקונים, אבל לא נתנו להם לעשות את זה. לכן אני חושב שמה שקרה בעכו צריך להעיר את כל האחראים למבנים, שאר המבנים, שיתמכו בהם, יחזקו אותם. וגם יש תושבים שאיבדו את הדירות שלהם והיום הם גרים באיזה בית-מלון, העירייה סיפקה להם את זה. אז אני קורא לממשלה לפתור את בעייתם ולמצוא להם מקומות מגורים, והעיקר לעשות הכול כדי שחס וחלילה לא נצפה או נראה את האסון הבא.

אני מודה לך. חבר הכנסת דוד אזולאי, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, מכובדי סגני השרים, עמיתי חברי הכנסת, ראשית, אני רוצה לשגר מכאן תנחומים למשפחת בדר ולמשפחת סרחאן על פטירתם של חמישה אנשים מהמשפחות האלה. אין ספק שזה אירוע קשה. אני רוצה לאחל גם החלמה מהירה לפצועים שעדיין מאושפזים, לפחות על אחד אני יודע שעדיין נאבקים על חייו. אני רוצה גם לנצל את הבמה דווקא, אני לא נוהג לעשות את זה, אבל הפעם אני אחרוג ממנהגי, אני רוצה לשבח את השר לביטחון פנים, שממש סמוך לאירוע הגיע למקום, ואני יודע שהוא היה בדרכו לירושלים, והוא עשה סיבוב וחזר כדי להיות נוכח, והיה חשוב שהשר לביטחון פנים יהיה במקום. אדוני, העלה פה חברי מסעוד גנאים את המצוקה של אותן משפחות. אני חושב שצריך גם להזכיר, דיברתי עם ראש עיריית עכו, מר שמעון לנקרי, והצוות העירוני, הצוות הפסיכולוגי, הצוות ההנדסי של העיר, כולם מגויסים לטובת הנושא, ואני יודע שראש העיר עושה רבות בנושא הזה, כדי לשכן את המשפחות כרגע במקומות זמניים, לספק את כל צורכיהם, כי כמעט לא נשאר שם שום דבר בבתים האלה, מי שיודע, ואני חושב שגם בעניין הזה צריך להגיד מילה טובה לראש העיר. אבל, אדוני היושב-ראש, אני חושב שהאירוע הזה הוא אירוע שצריך להדליק נורה אדומה. לא סוד הוא שבעכו העתיקה יש מבנים ישנים מאוד, ואפילו רעועים, והאוכלוסייה שנמצאת במקום הזה היא אוכלוסייה במצב סוציו-אקונומי ממש נמוך מאוד, המשפחות האלה במצב כלכלי קשה, ואם הם נדרשים לשקם באופן עצמאי את הבתים, אני לא מאמין שיש בכלל אפשרות כזאת. ופה אני פונה לממשלה: כאשר הולכים ופועלים במבנים שהמדינה מסייעת בשיקום שלהם, משום מה פסחו על המבנים האלה, בעכו העתיקה, ולמעשה אישרו לכמה מקומות, כמו קריית-שמונה, חצור-הגלילית, בית-שאן,

מי שיודע, הבתים בעכו העתיקה הם עם ותק הרבה הרבה הרבה יותר גדול מאשר הבתים במקומות האלה, ואני פשוט מתפלא על מקבלי ההחלטות, איך דילגו על יישוב כמו עכו בכלל ועל עכו העתיקה בפרט. אני אנצל את הבמה הזאת, אדוני סגן השר, להפנות את תשומת לב הנוגעים בדבר. אי-אפשר להתעלם מדבר כזה.

איך אומרים, לצערי, הממשלה הזאת אולי מכה בחרדים, אבל לפחות באוכלוסייה הזאת, נא לסיים. שהכה בה הגורל וקרה לה כזה אסון, אני חושב שצריך לעשות מעשה ולדאוג לאותה אוכלוסייה, לא רק עכשיו. ואדוני היושב-ראש, משפט אחרון, ובזה אני מסיים. אני גם פונה אליך, אדוני סגן השר, עיריית עכו היא לא מהעיריות העשירות, וכרגע אני יודע שמוציאים תקציבים רבים, ולכן הייתי מבקש שגם פה תיבדק האפשרות לתת מענק מיוחד לרשות המקומית הזאת, כדי לעמוד במשימה הזאת, של סיוע לאותן משפחות שנפגעו מהפיצוץ.

אני מאוד מקווה שהמשטרה אכן תצא ותודיע לנו מה קרה שם בדיוק, כי אף אחד עדיין לא יודע, חוץ משמועות וכל מיני דברים שאני אפילו לא רוצה לדבר עליהם כרגע.

תודה, חבר הכנסת אזולאי. חבר הכנסת אורי מקלב. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש,

חברי חברי הכנסת, בראשית דברי אני מביע צער על מותם והריגתם של חמשת ההרוגים בפיצוץ הגז בעכו.

חברי הכנסת. יחד עם זה, בתוך 30 יום אנחנו גם התבשרנו על הריגת ארבעה בירושלים, באסון הגז שהיה בשכונת גילה, ורק לפני כמה ימים היה כמעט פיצוץ מאוד מאוד גדול בדירה בשכונת פסגת-זאב, כשהייתה דליפה מאוד חזקה. התושבים שהיו צריכים להיכנס לדירה לא הגיעו, והמזל הוא שמכבי-האש, לנוכח תלונות של שכנים, הצליחו לעצור את זה על-ידי סגירת הברז מבחוץ. לפי נתונים של מכבי-האש שהתפרסמו עכשיו, היו בשנת 2012 4,725 אירועים שהיו יכולים להביא לאסונות.

אנחנו נמצאים באיזה תקופה, כפי שאמר גם חבר הכנסת ברכה, שקורה משהו. משהו קורה, זה לא דברים שהיינו רגילים להם וזה דורש טיפול. אי-אפשר להגיד שזה היה רק מקרה. לא משנה מה הסיבה לכך שזה קרה בעכו, דיברתי הבוקר עם השר לביטחון פנים, הוא אומר שעדיין החקירה בעיצומה, אבל עוד לא רואים נתונים אחרים, בעיקר רואים את פיצוץ הגז.

נעשה, אבל נעשה פיצוץ גז. וזה מביא אותנו לחשיבה אחת, שכל השוק הזה של בלוני הגז, וכל החיבור לגז, צריך רגולציה, צריך פיקוח. הנתונים אומרים שהשוק הפיראטי מאוד מאוד מאוד התרחב בשנים האחרונות. אנחנו גם אומרים לעצמנו דבר אחד, אחת המסקנות היא גם לעצמנו, אנחנו פתחנו את השוק לתחרות מאוד גדולה בין חברות הגז, וכשאנחנו פתחנו תחרות, יש לזה השפעה. לכל דבר יש גם מחיר, במקרה הזה אולי,

מחירים מאוד זולים,

כאחד שמשתמש בהסקה בגז בבית, אני יודע את התחרות. אני יודע שהחשבון שלי המקורי, זה לא רק עניין של תחרות, זה גם עניין של תקנות בטיחות, אני אומר: פיקוח, הכשרה ופיקוח גם על אלה שמתקינים. ומיקום בלוני הגז והחשיפה שלהם. הכול, כל הרגולציה.

אני רוצה להגיד עוד דבר: התחרות הזאת עשתה משהו אחר,

גם ברמת האחזקה של המקומות האלה.

החברות מורידות מחירים, אבל באיזה מקום, ניקח את חברות הסלולר, כולל הניתוקים של הטלפון, השירות שאנחנו מקבלים הוא פחות טוב ממה שקיבלנו כשהמחירים, נכון שהאיזון הוא, טוב להוריד מחירים, אבל אסור לנו להזניח את החלק הזה,

חוץ מהפיקוח על ההכשרה, על האנשים ועל המיקום, גם על טיב החומר, החומר האנושי. איך מוזילים את העסק? הם מוזילים את זה על-ידי הורדה של המחירים, וכמובן גם את רמת השירות של האנשים שעושים את זה, והביקורת שעושים.

עכשיו, העלינו את זה רק בקצרה, אחרי האסון יש פצועים. בגילה הבניין עומד חודש, אף אחד לא נוגע בו. עשרות דיירים לא נמצאים בבניין. ואני אומר לכם שאנחנו חוששים מאוד שזה ייקח עוד הרבה זמן עד שהם יוכלו בכלל לחזור לדירות.

בנתניה, שגם שם לפני שלוש שנים נהרגו ארבעה איש ונפצעו 60 איש, הבניין עדיין עומד ככה, אף אחד לא תיקן אותו. הם נופלים בין הרשויות. העירייה עושה את המקסימום, אבל זה רק בשיכון בעזרה ראשונה, אבל לאחר מכן אף אחד לא עושה, ואף אחד לא לוקח את האחריות, והאנשים האלה, אנחנו גם לא שומעים אותם, הם נמצאים היום במצב הזה.

שני הדברים האלה יחד, הממשלה צריכה לקחת לתשומת לב. תודה רבה.

חברת הכנסת חנין זועבי. ישיב סגן השר אקוניס, שנמצא באולם. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אדוני סגן השר, כולנו מסכימים שמה שלפנינו הוא טרגדיה אנושית, גם טרגדיה היסטורית, מדובר בחמישה בני-אדם. אמני נותרה בלי הורים, בלי האח שלה, היא בת 11, היא עדיין לא מעכלת מה קרה אתה, והמבנים שנהרסו הם מבנים היסטוריים, הם מבנים בעלי ערך היסטורי, בעלי ערך תרבותי אדיר. אולי בגלל זה הם גם לא תוחזקו במשך 100 150 שנה. הבעיה אינה פלילית. גם אם החשדות הולכים לכיוון הזה, גם אם יתברר שהבעיה היא פלילית, שהסיבה היא פלילית, אבל הבעיה אינה פלילית. אי-תחזוקה, אדוני סגן השר, של מבנים היסטוריים היא מדיניות מכוונת. יכולים לתחזק, חבר הכנסת דוד אזולאי, אין בעיה של תקציבים. מוזרמים הרבה תקציבים לחברה לפיתוח עכו. הכוונה היא שהדיירים יתייאשו ויפנו את הבתים. יש קריטריונים, לא שאין קריטריונים לשיפוץ. יש קריטריונים מוגדרים, הם קריטריונים מאוד נוקשים שהתושבים לא יכולים לממן אותם. זה לא שהתוכניות פסחו על העיר העתיקה, הלוואי שהיו פוסחות. התוכניות לא מותאמות לצרכים של התושבים וליכולת הכלכלית של התושבים. קורה בעיר העתיקה תהליך של התחדשות עירונית, מחושב היטב, מאוד, תהליך ג'נטריפיקציה מחושב היטב. אתה מחכה, לא משפץ, לא עושה כלום. אתה מגדיר קריטריונים מאוד נוקשים לשיפוץ, ואז יש לך הנימוקים והסיבות לפנות את התושבים, ואחרי הפינוי אתה משפץ ואז אתה מוכר לכל מי שמרבה במחיר. חבר הכנסת דוד אזולאי, התוכנית היא של הכנסת עשירים לעכו העתיקה. יש תקציבים. רק בעשר השנים האחרונות החברה לפיתוח עכו, שהיא החברה האחראית, הלוואי שזה היה נכון.

אני אגיד לך שהם השקיעו תקציב של 500 מיליון שקלים בשיפוץ מבנים שמיועדים למכירה לעשירים, מבנים אחרי פינוי הדיירים שלהם. עומדים עכשיו בבתי-המשפט 150 תיקים של פינוי שמנוהלים עכשיו, בשלבים שונים, של פינוי הדיירים המקוריים. כלומר, זה לא רק אי-שיפוץ אלא תוכנית של פינוי, זה שם המשחק, אם יכולים להגדיר זאת בתור משחק. זה השם של התוכנית המאוד-מסוכנת. אני אסיים עכשיו. עיריית עכו הבטיחה שהיא תקיים פגישה של ראש העיר עם מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, והיא תדרוש לכלול את עכו בתוכנית המשרד לחיזוק מבנים. אנחנו רוצים שהפגישה הזאת תתקיים, אבל אנחנו רוצים גם לדרוש שהקריטריונים של השיפוץ יותאמו לצרכים ושמי שיממן את השיפוץ יהיה משרד השיכון.

תודה רבה. אנחנו נבקש מסגן השר אופיר אקוניס דברי תשובה של הממשלה. לאחר מכן נעבור להצבעה. אדוני היושב-ראש, תודה, חברות וחברי הכנסת, ראשית, בשם הממשלה כולה אני מבקש להביע תנחומים ולהשתתף בצערן של משפחות בדר וסרחאן. באמת, הטרגדיה, אי-אפשר, כאבא לילדים קטנים, בוודאי, אי-אפשר שלא להרגיש את הצער הכבד, את האבל הנורא, בוודאי של המשפחות בראש ובראשונה, ושל כל תושבי עכו. אני חושב שכל תושבי מדינת ישראל הזדעזעו לראות את הטרגדיה. כפי שאמרה חברת הכנסת זועבי, הבת בת העשר חשבתי שהיא בת 11,

זה לא חשוב כרגע, שנשארה ללא הוריה וללא אחיה, בוודאי זה דבר שמפלח, אדוני היושב-ראש, לב של כל אדם, כל מי שלב אנושי פועם בו. אני עונה כאן בשם המשרד האחראי לתחום הסדרת בלוני הגז, הגז הפרטי וגם הגז הפחות-פרטי, כידוע לכם, אבל גם בנושא הגז לשימוש פרטי ובלוני הגז המשרד הוא משרד התשתיות הלאומיות. המשרד מבקש למסור את הדברים הבאים: האסון בעיר העתיקה בעכו נמצא עדיין בהליכי חקירה. לגבי האירוע בירושלים, שאתה הזכרת, אדוני היושב-ראש, משרד התשתיות הלאומיות, בשילוב מערכות כבאות אש והצלה, שוקד על בחינת המלצות ולקחים ספציפיים. בנוסף, המשרד שוקד בעת הזאת על הפעולות הבאות: הראשונה, הגברת שיתוף הפעולה עם המשטרה ועם גופי אכיפה נוספים בטיפול בפעילות העבריינית בתחום הזה. רק בשבוע שעבר, אדוני היושב-ראש, החרימו מפקחי משרד התשתיות הלאומיות, בסיוע כוחות המשטרה, 400 מכלי גז שאוחסנו באתר פיראטי, תוך סיכון חיי אדם. הנקודה השנייה, תיקון חוק הגז (בטיחות ורישוי) כך שניתן יהיה להחמיר בענישת מפרי חוק. ניתן יהיה לטפל טיפול נקודתי בסוכנויות ובסניפי גז ספציפיים המפרים הוראות של החוק, וניתן יהיה לטפל בחברות המספקות גז לאותם "חאפרים" שבעצם מקיימים את ההתקנה הפיראטית הזאת, או הבלתי-חוקית הזאת.

משרד התשתיות הלאומיות עוסק במרץ בניסיונות לגייס כוח-אדם נוסף. הוא נמצא בחסר משמעותי בתחומי הפיקוח, למעלה מעשרה תקנים, נכון לרמת התקינה שאושרה עד כה. אני מאוד מקווה, למען בריאותנו וחיינו שלנו, שהתקנים האלה יעזרו במשהו ויאוישו במהירות המרבית. אני לא יודע מה מציעים המציעים, אני חושב שדיון בוועדת הכלכלה או הפנים, לבחירתם.

אני חושב שוועדת הכנסת צריכה,

בדחיפות המרבית, אדוני היושב-ראש, את זה אני אומר כחבר כנסת ולא כמי שמשיב מטעם הממשלה, בדחיפות מרבית להסדיר את התחום הזה, שעולה בחיי אדם, והטרגדיות הן איומות. יש כאן הסכמה על ועדת הפנים. הם מציעים ועדת הפנים. דוד אזולאי, ועדת הפנים?

אז אנחנו נעבור להצבעה. מי שבעד הוא בעד דיון בוועדת הפנים ומי שנגד מבקש להסיר מסדר-היום.

את הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה.

9, אין מתנגדים ואין נמנעים.

אני קובע שההצעה לסדר-היום, אסון קריסת בניין בעכו, תידון בוועדת הפנים והגנת הסביבה. תודה רבה למציעים, תודה רבה למשיב. נעבור להצעה הבאה לסדר-היום, מס' 2665, 2673, 2704, 2684 ו-2712: הפגנת אלפים,

בשטחי E1. ראשון הדוברים, אני לא אקרא בשמותיהם, אני אקרא בינתיים למי שנמצא, ובינתיים הוא היחיד והאחרון ברשימה,

ישיב סגן השר אופיר אקוניס בשם ראש הממשלה. אם אחרים יגיעו, אני אאפשר להם גם כן. ברשות היושב-ראש, בהצטרפות לחברי,

חבר הכנסת נחמן שי, שנמצא,

בשדולה של הגנת העורף, כנסת נכבדה, הוא בא לעורר על הפגנת האלפים, ביניהם שרים וחברי כנסת מהקואליציה, בשטח 1E שבין מעלה-אדומים לירושלים, שהיא הצהרת אמונים לקשר הנצחי של עם ישראל לארץ-ישראל. אני ביקשתי לשאול, ממה אתה מוטרד, ידידי חבר הכנסת נחמן שי? מה מפחיד אתכם, חברי הכנסת מהשמאל הציוני, שיש פה נציגה בכירה שלהם, כשאני אומר שארץ-ישראל שייכת לעם ישראל? ראש הממשלה הראשון, אני הנציגה הבכירה של השמאל הציוני? של השמאל הציוני, הוא אמר. בסדר גמור, אני גאה בזה, להיות נציגת השמאל הציוני. ראש הממשלה הראשון של ישראל, מנהיג מפלגת העבודה דוד בן-גוריון, הוא זה שאמר, ואני מצטט: התנ"ך הוא המנדט שלנו. התנ"ך, שנכתב בשפתנו העברית ובארץ הזאת עצמה, הוא הוא המנדט שלנו. במקרה אחר אמר: "אם יש נשמה לארץ-ישראל, הרי ירושלים היא נשמתה של ארץ-ישראל כולה". הגעתם של יותר מ-15,000 איש מישראל, מבוגרים וצעירים, בסתם יום של חול, לצעדת 4 ק"מ בעלייה, וצעדתי, ואני יודע, היא העדות היותר-נאמנה לקשר הנצחי, שלא יינתק, בין עם ישראל לארץ-ישראל, קשר שאני מקווה שעוד ימומש גם בבניית 24,000 יחידות דיור בשכונת מבשרת-אדומים בשטחי E1 ובחיזוק ההתיישבות היהודית וריבונותנו בכל מלוא רוחב ארצנו. כבוד היושב-ראש, עכשיו אני עובר לפסוק מדברי הימים. בפסוק מדברי הימים אומר הנביא: "ויעמידה ליעקב לחק לישראל ברית עולם לאמר לך אתן את ארץ כנען חבל נחלתכם בהיותם מתי מספר כמעט וגרים בה". אני לא צריך לומר ליושב-ראש שהפסוק הזה הוכנס לפסוקי דזמרה בתפילת שחרית. הרב קוק, בפירושו לסידור התפילה, אומר: בהיותכם מתי מספר כמעט וגרים בה, קשר מיוחד של ישראל עם ארצו לא דומה לקשר טבעי של כל עם. אני אקצר את דברי למשפטים ספורים. הקשר הטבעי של עם מתפתח במשך זמן על-ידי מאורעות של עם שמתכנס יחד לגור, ומתחילה איזו חיבה היסטורית, איזה קשר של התרגלות, ומתהווה קשר בין עם לארץ. הקשר המיוחד של עם ישראל לארץ-ישראל בא לידי ביטוי כבר בציווי המקדים לאברהם אבינו, עוד בטרם היינו עם, עוד בטרם היינו כאן, בציווי: לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך, ואברכך, ונברכו בך כל משפחות האדמה. קשר שיש אומרים שהוא לא אינטליגנטי. בשבועיים האחרונים שמעתי את זה מכמה כתבים. קשר שאולי הם אינם מסוגלים להבין אותו, עמוק ונצחי. אין כאן שום שטחים ערביים או פלסטיניים, אלא אדמות של עם ישראל, נחלת אבותינו הנצחית, שאחרים באו במהלך שנות גלותנו והתיישבו בה. שתי מדינות לשני עמים, 20 מדינות ערביות ל-20 עמים, אבל לא בארץ-ישראל. בארץ-ישראל תיכון רק מדינת ישראל, ואקצר בדברי. את האמת הנצחית, הביטחונית והמציאותית והאחראית הזאת ביטאו 15,000 צועדים וצועדות, מרב חסרה לי פה, בהם גם שרים וחברי כנסת, בשטח E1, בשם רוב רובו של עם ישראל לדורותיו.

תודה רבה לחבר הכנסת מרדכי יוגב. בבקשה, סגן השר, להשיב בשם הממשלה על הצעה דחופה זו לסדר-היום. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חברת הכנסת יחימוביץ, אדוני,

אני זוכר שכאשר ניהלתי ישיבות, בימי רביעי ב-18:00, אפילו אז לא הגענו למספר כל כך נמוך של נוכחות ונוכחים.

בחדר קטן, חבל על אולם כל כך גדול, חשמל.

אבל הדבר המטריד הוא שגם מי שמגישים את ההצעות לסדר-היום בסופו של דבר לא מגיעים לנמק, לא מגיעים לשמוע את תשובת הממשלה. בכל מקרה, חבר הכנסת יוגב,

ביום חמישי הייתי אמור להשתתף בצעדה, לולא מצב בריאותי שבאמת הכריע אותי, זה קורה לעתים נדירות, וזה קרה בסוף השבוע שעבר. קודם כול, זכות ההפגנה, זכות ההתכנסות, זכות האמירה, היא זכות מובנית ומוקנית במדינה דמוקרטית, ובהחלט היה מרשים לראות את האלפים מגיעים לצעדה. מאוד מרשים. עובדות הן ש-1E, חברת כנסת יחימוביץ, 1E הוא בעצם רכס, גבעה שהיא חלק משטחי C, כלומר שטח שבו האחריות גם הביטחונית וגם האזרחית היא בידי ישראל. בשנת 1994,

של הסכמי אוסלו,

של ההסכמים האומללים הללו, ראש הממשלה יצחק רבין, עליו השלום, חיבר אותו לשטח המוניציפלי של מעלה-אדומים, ולאחר מכן, גם בתקופתו של מר ברק, אושרה תוכנית המתאר לאזור הזה, ובתקופתו של מר אולמרט הוצא היתר, והוקמה שם תחנת המשטרה שקיימת שם,

חבר הכנסת יוגב, והופקדו תוכניות 1E דרום ו-1E מזרח. אני לא חושב שצריכה להיות סיבה מיוחדת

במקום כלשהו בארץ-ישראל, ואני מאמין, כך אני מאמין, זו כבר עמדה שלי, חבר הכנסת יוגב, שביום מן הימים את תחנת המשטרה תקפנה שכונות שבהן יתיישבו ישראלים רבים שמחפשים, צריך גם להגיד את האמת, גם מטעמים אידיאולוגיים, אבל גם מטעמי, מעלה-אדומים, כפי שמעלה-אדומים היא צד אחד, ומודיעין מן הצד השני, מחפשים שיפור דיור מהעיר ירושלים. אני מקווה שכפי שמעלה-אדומים הפכה לעיר ואם בישראל, ובראשה עומד ראש עיר, יש שם מועצת עיר, אחת משכונותיה תהיה גם שכונת 1E. בכל מקרה, כל אחד שרוצה להביע את עמדתו בנושאים שעולים על סדר-היום, בנושא המדיני בוודאי, כמובן יותר לטעמי, מוזמן לעשות זאת. מי שתומך בתהליך כפי שהוא, יש כאלה שמתנגדים לתהליך כפי שהוא, ואלה הם חייה הדמוקרטיים של מדינת ישראל, וטוב שהאזרחים, אדוני היושב-ראש, מעורים, בהחלט, בתהליכים שמתקיימים במדינת ישראל.

אפשר להסתפק בתשובה, אני חושב שהיא הייתה ברורה, חדה.

אנחנו גם לא מקיימים הצבעה בנושא. נעבור להצעות לסדר-היום בנושא: התגברות הטרור והפשע ברחובות ישראל, מס' 2682, 2687, 2705, 2709 ו-2717.

מדוע זה ללא תשובת שר? כי אין תשובת שר. הממשלה לא חייבת. ראשונת

ללא תשובת שר. זה לא משהו מכוון אלייך. לצערי, זה לא רק שחברי הכנסת לא נוכחים,

זה מתחיל בכך שהממשלה לא נמצאת, והשרים לא נמצאים, והשרים הרלוונטיים לא נמצאים לענות תשובות. את מציעה הצעה לסדר-היום,

לא שמישהו יקריא בשם שר אחר, וזה גורם, דבר שמגלגל, חלק מהדברים שאנחנו, אז אין, אני רואה כאן שרה. היא התורנית, זה דיון. אבל אין תשובת שר? אין תשובת שר. היא לא עונה תשובה כי היא לא קיבלה את התשובה. טוב, אני אצטרך להישאר עם סימן השאלה הענקי הזה. אנחנו אישרנו את זה, והשר הודיע שהיום הוא לא יכול להגיע. במקרה הזה זה מוזר מאוד. אני גם חושבת שבמקרה הזה השר לא, באופן חריג למדי אני אפילו מרוצה מזה. אני אדאג שדברי יובאו לידיעת השר. אני ביקשתי לדון בנושא הזה, של התגברות הפשיעה ברחובות, דווקא, אני מודה, כיוון ששמעתי כל כך הרבה ביקורת כלפי המשטרה, רובה כל כך לא מוצדקת, ולכן באופן נדיר אני מבקשת כאן,

בהצעה הזאת לסדר-היום, לתבוע את עלבונה של המשטרה, ואת כבודה, ואת יכולתה. בואו נתחיל מהתקציב. תקציב המשטרה לשנת 2014 הוא 9 מיליארד שקלים. מה אתם רוצים שהם יעשו ב-9 מיליארד שקלים? רק כדי לתת קצת פרופורציות, תקציב הביטחון ל-2014 הוא 54 מיליארד שקלים, וזה עוד לפני הסיוע האמריקני, של 12 מיליארד.

אנחנו מדברים על 66 מיליארד שקלים לתקציב הביטחון, לעומת 9 מיליארד שקלים לתקציב המשטרה. איך אפשר גם לחנוק, גם לייבש, גם לקצץ, גם לעשות קיצוצים flat, גם לשנות את הכלל הפיסקלי ככה שזה יהיה פחות 6 מיליארד שקלים מתקציב המדינה שלא ירדו מתקציב הביטחון,

אבל מתקציב המשטרה הם ירדו גם ירדו, וגם האבסורד הוא שככל שמייבשים, וככל שמקצצים, וככל שגודעים את הזרועות של מי שאנחנו מבקשים שיגנו עלינו, וייתנו לנו שירותים, כך גם רמת התלונות והטענות עולה כל הזמן, והטענות הן תמיד כלפי השליחים,

לא כלפי ההנהגה שנוקטת את המדיניות המייבשת הזאת. ככל שמייבשים, כך התביעות גדלות. מייבשים את מערכת החינוך, התביעות כלפי המורים גדלות. מייבשים את מערכת הבריאות, התביעות כלפי האחיות גדלות.

קשה לעשות את ההפרדה הזאת, כי אזרחים נחשפים בסופו של דבר לזרוע המבצעת. אבל אי-אפשר, אי-אפשר להטיח את הביקורת הזאת באופן כל כך לא הוגן וחסר בסיס. לו יתואר, אני מצטטת כאן מישהו שהיה יושב-ראש המפלגה שלי, שנהג לומר את המשפט הזה, לו יתואר שלמשטרה הייתה רק עשירית ממה שיש לצה"ל, והכנתי כאן רשימה חלקית, אני אקרא רק חלק ממנה: ארבעה לווייני ריגול שמספקים מידע בזמן אמת,

חלילה, סודות צבאיים, הכול מידע גלוי, תארו לעצמכם שלמשטרה היה את זה, מערך של מזל"טים וכטב"מים, תארו לעצמכם שלמשטרה היה את זה, טייסת סיירי אוויר, תארו לעצמכם שלמשטרה היה את זה, 8200, עם נגישות בלתי מוגבלת להאזנות למושאי הבדיקה, והחקירה והעיקוב. נכון שלמשטרה יש גם,

ובצדק, מגבלות אזרחיות, שחלות על גוף שהוא לא גוף צבאי, והוא לא במלחמה אלא, בסופו של דבר, הוא מחויב לזכויות אדם ולזכויות הפרט, אבל תחשבו כמה דלים האמצעים שעומדים לרשות המשטרה הזאת, שאנחנו תובעים ממנה הכול. עכשיו כאן, לפני שעליתי לדוכן, קראתי קצת טוקבקים. אז על הירי הבאמת-בזוי לעבר ההוסטל של אקי"ם בצהלה כותבים: איזו משטרה עלובה, כל כך הרבה התרעות ולא הצליחו למנוע את הירי הזה? איך אפשר למנוע ירי כזה? באמת, קצת היגיון, גם כשמוטחת ביקורת, ויש ביקורת. המשטרה הזאת היא משטרה שבאופן נדיר, אין עוד משטרות כאלה בעולם שעומדות כשכפ"ץ בתקופות של פיגועים, ששלחה את רוזנשטיין ל-15 שנים בכלא, שיש לה גם הרבה חקירות מוצלחות, שחוקרת בלי מורא אישי ציבור, צריך לומר גם את זה, שמי שמאייש את שורותיה זה מעמד ביניים ומעמד ביניים נמוך, אנשים שמרוויחים לא הרבה ועובדים מאוד קשה, משטרה נקייה.

תעשו בתור תרגיל, נסו לתת שוחד לשוטר בישראל,

כשהוא עוצר אתכם, נאמר על עבירת תנועה, תוציאו שטר מהארנק ותנו לשוטר בישראל, תראו מה יקרה. אתם בתוך שנייה תיעצרו. וזה לא מובן מאליו. יש לנו משטרה טובה ונקייה. את מגרעותיה ואת מחדליה נתאר בהזדמנות אחרת, אבל אחרי השבוע הזה של ההכפשות, שרובן באמת לא מוצדקות, אני תובעת כאן את עלבונה של משטרת ישראל.

תודה רבה לחברת הכנסת שלי יחימוביץ.

חבר הכנסת דב חנין, ואחריו, חבר הכנסת דוד צור.

תודה לך, גברתי השרה, עמיתי חברי הכנסת, המציאות ברחובות ישראל נעשתה בלתי נסבלת. כאשר יורים, והגדירה את זה בצדק חברת הכנסת יחימוביץ, ירי בזוי, על מקלט לבעלי מוגבלויות בצפון תל-אביב, כאשר יורים על אנשים ברחובות הערים וקוטלים אותם, וזה קורה בטירה, ובטייבה, ובקלנסואה, ובתל-אביב, ובעכו, ובבת-ים, מצפון עד דרום, ברחובות ישראל, הפגיעה באזרחים, הטרור הפלילי הוא עובדה קיימת, כואבת ובלתי נסלחת. אי-אפשר לעבור לסדר-היום על מציאות כזאת של חוסר ביטחון. אמרה בצדק חברת הכנסת יחימוביץ שקשה לבוא בטענות למשטרה כאשר המשטרה, כמו כל שירות חברתי אחר במדינת ישראל, עוברת דיאטה רצחנית. תקציבי המשטרה לא ראויים, לא מספיקים, צריך יותר שוטרים,

צריך שוטרים עם תנאים יותר טובים, עם שכר יותר הולם, עם מערכת שמאפשרת לאנשים להתפרנס בכבוד מעבודה, מפעילות במשטרה, עם מערכת שתתמרץ אנשים מוכשרים, בעלי יכולת, להיכנס ליחידות החקירה במשטרה. בוודאי. יש ביקורת על המשטרה. אני חושב שהמשטרה לא עושה מספיק,

בתחום שמפכ"ל המשטרה דיבר עליו: האינפלציה בכלי נשק, האינפלציה בחומרי נפץ. זו בעיה של הצבא, שממנו הדברים האלה זולגים, אבל זו גם חולשה של המשטרה. אנחנו חוזרים ודורשים מהמשטרה, פעם אחר פעם, להתחיל במבצע אמיתי ומסיבי של איסוף כלי הנשק הבלתי-חוקיים במגזר הערבי, מהלך שיש לו תמיכה ציבורית מאוד גדולה, יש לו גיבוי של ראשי כל הציבור הערבי, של ראשי הרשויות המקומיות, של חברי הכנסת. הציבור הערבי לא רוצה נשק, הציבור הערבי מבקש מהמשטרה לפעול כנגד הנשק הבלתי-חוקי. אבל הפעולה הזו לא מתבצעת, אותו מבצע שאנחנו חוזרים ודורשים שיתקיים, של איסוף הנשק הבלתי-חוקי,

נעשות פעולות, אבל מעט מדי ומאוחר מדי. אבל עם כל הטענות שיש כלפי המשטרה, ויש טענות כלפי המשטרה, הטענה העיקרית צריכה לבוא למקום אחר. הטענה העיקרית צריכה לבוא לאלה שכמו בכל שירות חברתי אחר מקצצים גם במשטרה. אם אין ביטחון ברחובות ישראל, הכתובת לחוסר הביטחון הזה זו הממשלה. הכתובת לחוסר הביטחון הזה היא ראש הממשלה, שנושא באחריות כללית לכול אבל לא נושא בשום אחריות לשום דבר. אני קצת התפלאתי, אדוני היושב-ראש, שבנושא הזה אין תשובת שר היום. אני לא בא בטענות לשר לביטחון פנים, שמכל שרי הממשלה הזו אני מתרשם שמתייחס לתפקידו באחריות, הנשיאות, שתי אפשרויות היו בפניה: או לא לאשר את זה כהצעה דחופה, או לאשר את זה בגלל דחיפות העניין בלי תשובת שר. שיקול הדעת של הנשיאות היה לאפשר את ההצעה הדחופה בלי לתת תשובת שר, אני מקבל את שיקול הדעת שלכם. אני גם רוצה לחזור ולומר שאין לי בהקשר הזה טענות לשר, כי השר, מכל שרי הממשלה, עושה ומתייחס לתפקידו ולאחריותו ברצינות מאוד גדולה, מבצע את התפקיד הזה באחריות, למה אתה מזלזל בשר אורבך? אני לא אמרתי שום דבר רע על השר אורבך. אני רק אמרתי משהו טוב על השר אהרונוביץ בהקשר הזה.

אני רק אומר שהטענות בהקשר הזה לא יכולות להגיע רק לכתובתו של השר. יש ממשלה בישראל, והיא צריכה לטפל בבעיות האלה. היא צריכה לתת עדיפות להתמודדות עם הסוגיות החברתיות האלה, כולל הסוגיה של חוסר הביטחון ברחובות ישראל. יש ממשלה בישראל, האומנם? האומנם יש ממשלה בישראל? כשאני קורא את מה שמתרחש ברחובות שלנו, אני לגמרי לא בטוח. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. חבר הכנסת דוד צור,

אחרון הדוברים, חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס. בבקשה, חבר הכנסת דוד צור. תהיה גם הבעת דעה נוספת, של חבר הכנסת פייגלין,

אדוני היושב-ראש,

בהתחלה, כשראיתי שחברת הכנסת שלי יחימוביץ הגישה את ההצעה,

אני גם חייב, כדי לגונן על המשטרה. אז אני מרגיש שאם אני אוסיף, אני אגרע. אבל עדיין יש לי שתי דקות וחצי, אז אני בכל זאת אלך לכמה מושגי יסוד.

המשטרה היא גוף שהציבור די אוהב לחבוט בו, בחלק מהפעמים אולי בצדק. אני לא מכיר משטרה עם אחריות שיורית כל כך גדולה כמו המשטרה שלנו. המשטרה הוקמה כדי לטפל בנושא הפשיעה, פקודת המשטרה מדברת בעיקר על נושא של ביטחון הנפש והרכוש. עם השנים המשטרה הפכה להיות משטרה גם ביטחוניסטית, עם תקציבים, כפי שנאמר, ללא פרופורציה לאחריות השיורית המוטלת לפתחה. באיזונים האלה בין ביטחון הציבור, הלחימה בטרור, לבין הביטחון האישי של לחימה ברחובות, כל מפכ"ל ושר תמיד מתמודדים, עם האיזון הנדרש בעניין הזה. משתמשים בימים האחרונים, בשבועיים-שלושה האחרונים, הרבה מאוד במושגים של טרור, שמעתי: אינתיפאדה פלילית. אז צריך לומר פעם אחת מה זה טרור, מה זה סיכול. כמי שהיה גם בצד הזה, חצי מהקריירה לבשתי מדים, והחצי השני דווקא בלחימה בפשיעה, אני אומר לכם שהחיים של לחימה בטרור אולי יותר מסוכנים, אולי טיפה יותר אפילו מורכבים,

יחסית, מאוד ברורים ופשוטים. יש מודיעין, משיגים מודיעין, מפלילים את המבוקש או עוצרים אותו, בהינתן שזה אפשרי, או הולכים לסיכול ממוקד, בהינתן שזה לא אפשרי. ואז, יחסית, הפעולות הן פעולות ברורות. בפלילי, המודיעין הוא רק חלק מהעניין. דיברתי על זה גם השבוע, ושמחתי מאוד לראות שהשר לביטחון פנים,

שהוא באמת שר יוצא מהכלל, גם בהיכרות שלו את החומר, גם במיקום ומיצוב המשטרה בתוך כלל המערכת, הפוליטית וגם המקצועית, הצליח דווקא בשנים האחרונות להגדיל את תקציב המשטרה. ב-2012, חברת הכנסת יחימוביץ, נדמה לי שהתקציב היה סביב 7.5 8 מיליארד. הוא העלה את זה ל-9 מיליארד. גם צריך לומר לזכותו שהוא העלה את שכר השוטרים. שכר השוטרים גם. נכון, וזה לא דבר של מה בכך. השר עשה פה הרבה מאוד פעולות,

צירוף של גורמים כמו כיבוי אש למשרד לביטחון פנים, וגם חיזוק שירות בתי-הסוהר. זאת אומרת, המערכות האלה הן מערכות שנעשות חזקות יותר.

בצדק, דרישה ומחשבה שבנושא של הלחימה בפשיעה המאורגנת צריך לנקוט אמצעים של לחימה בטרור. אני אומר בעניין הזה, מכיוון שאין לי יותר מדי זמן, ואני גם לא רוצה לחרוג יותר מדי, צריך גם להיות זהירים בעניין הזה. המשטרה יש לה את הכלים לטפל בנושא הזה. היא צריכה יותר תגבור בנושאים טכנולוגיים בעיקר, וחקיקה מסייעת. צריך גם לומר מילה על הנושא של השגת ההרתעה מחדש, ולאו דווקא על-ידי המשטרה אלא דווקא על-ידי בתי-המשפט והפרקליטות, כי זה בסוף צינור אחד, וצריך לראות שכולו פתוח. זמן, הזמן שעובר מהגשת כתב-אישום, שזה תפקיד המשטרה בהתחלה, והפרקליטות, עד בסופו של דבר בירור הדין הוא ארוך מדי בכל קנה-מידה, ביחס לכל מקום אחר בעולם. על זה, לדעתי, אנחנו צריכים לעבוד. תודה רבה, אדוני. תודה רבה לך, חבר הכנסת דוד צור. חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אבי האומה הישראלית, אברהם אבינו, אומר: רק אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני. דוד המלך, נעים זמירות ישראל, אומר: אין פרץ ואין יוצאת ואין צווחה ברחובותינו, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שה' אלוקיו. יש קשר הדוק ביותר בין הנושא החינוכי, איך שמחנכים את הנוער, איזה חינוך הוא מקבל, ובין המשך הדרך שלו, כשהוא בוגר, וכשהוא מבוגר, וכשהוא מגיע לסכסוך כלשהו, אם חלילה סכסוך משפחתי או חברתי, איך הוא מתחיל להתנהל. זה הכול תלוי בחינוך שהוא קיבל, כמו שאומר שלמה המלך: חנוך לנער על-פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. והכול תלוי בחינוך. ואלימות, לצערי הרב, לא מתחילה היום ברחובות, היא מתחילה עוד בבתי-הספר, כשאנחנו רואים רק בשבועות האחרונים כמה נערים דקרו זה את זה וכמה תלמידים רצחו זה את זה, השם ישמרנו. בכלל, הפחד לעבור ברחובות מפני הנוער, ראיתי איזו קריקטורה דווקא בעיתון לא חרדי: עומד אדם קשיש ורוצה להיכנס לגן העיר, ויש שם שלט: זהירות, נערי בית-ספר נמצאים בגן, לא להיכנס. זה כל כך אמיתי. יצא לי אמש לבקר בתל-אביב. חיפשתי איזו כתובת לנחם אבלים. אני עובר את רחוב אבן-גבירול ועוד כמה רחובות, מה אני אומר לכם? פרץ וצווחה ברחובותינו. בכל 20 או 30 מטר עומד הנוער, בקולי קולות, מתגושש, שותה, צועק. איפה אנחנו רואים את זה? מה קרה לנו, לעם ישראל? מה קרה לנו עם הדבר הזה? כשאני עברתי אחר כך, הגעתי לבני-ברק, איזה תענוג היה לראות ישיבות,

תרבות הפנאי, יושבים ולומדים, מלא עד אפס מקום.

אותם תלמידים שרוצים היום אחרי-הצהריים להחליט עליהם שיקבלו סנקציות פליליות אם הם לא יתייצבו, והם יהיו מועמדים פוטנציאליים לבתי-הכלא, שבלאו הכי מלאים עד אפס מקום בכל הצעירים שהם פרי החינוך הקלוקל. כי בסטטיסטיקה, אתם יודעים, לא בסטטיסטיקה, אלא בדיוק, אפילו 1% של ציבור חרדי לא נמצא בין 96,000 אסירי בתי-הסוהר במדינת ישראל. הגיע הזמן שתחשבו טוב-טוב על הכישלון הקולוסלי במערכת החינוך, שמגדלת גידולי פרא, ובמקום זה, לטפח חינוך ערכי, ולא להסתפק בהשקעה בהגברת האבטחה, או בעוד מצלמות במאות-אלפי שקלים, במאות מיליונים כבר, וככה לנהוג כמו בסיפור ההוא: במקום לתקן את הגשר, בנו את בית-החולים תחתיו.

תודה רבה לחבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס. חבר הכנסת משה פייגלין, הבעת דעה מהצד.

אני מבקש להודות לחברת הכנסת יחימוביץ על הדברים שהיא אמרה כאן לטובת משטרת ישראל. הדברים אכן חשובים. התחושה היא שמעבר לכל הביקורת, המשטרה עושה עבודתה נאמנה עם מה שיש לה. אני יכול להעיד באופן אישי שהבוקר כשעליתי,

להר-הבית, הוכיחה משטרת ישראל שכשהיא רוצה היא מסוגלת לבצע את תפקידה בצורה יוצאת מגדר הרגיל. עם כל הרגישות ועם כל הלחץ של לפני ואחרי, יכולתי לממש את זכותי כאזרח וכחבר כנסת לעלות הבוקר להר-הבית כשמשטרת ישראל ושוטריה קיבלו את הפקודות הנכונות והוכיחו שהם מסוגלים ליישם. אבל, חברת הכנסת יחימוביץ, אני מציע לך לחשוב שנית אם באמת הבעיה היא כסף. ואני מקבל את הדברים שאמר כאן חבר הכנסת מוזס, מעבר לכסף. אני לא חושב שאם למשטרת ישראל היו 50 מיליארד שקלים, כמו למשרד הביטחון, הבעיה הייתה נפתרת. יכול להיות שפה ושם בקצוות היינו מצליחים להכניס קצת יותר אימה על העבריינים. אבל לא פה הבעיה. כשלא ניתן להקים בניין בישראל בלי לשלם "פרוטקשן", לא ניתן לפתוח חנות בנתניה בלי לשלם "פרוטקשן", המשמעות היא שאנחנו כבר לא ממש מדינה. כי לא יראת השלטון על בעלי העסקים והחברות, אלא יראת העולם התחתון. אנחנו באמת פחות ופחות מדינה כשאנחנו מאבדים את צדקת קיומנו כמדינה. אני רואה קשר עמוק בין אובדן תחושת הצדק הקיומי שלנו לבין מצב הפשיעה וה"פרוטקשן". כשנקודת הפתיחה למשא-ומתן היא כזו שלא מכירים בכלל במדינת ישראל כמדינה יהודית, והיא סובלת מדה-לגיטימציה הולכת וגוברת בעולם, אז גם העולם התחתון כבר לא מכיר בנו כמדינה. אנחנו פחות ופחות מדינה, ויותר ויותר איש הישר בעיניו יעשה וכל דאלים גבר.

תודה רבה לחבר הכנסת משה פייגלין. הבעת דעה נוספת של חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה. לאחר מכן נעבור להצבעה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כולנו יודעים שאנחנו עוברים תקופה קשה מאוד מבחינת הפשיעה במדינת ישראל. אבל בתקופה זו אנחנו צריכים גם לתמוך במשטרה, לתת להם יד, כמחוקקים. ולא לשכוח שכל הדברים לא נעצרים במשטרה. יש הפרקליטות, יש בתי-המשפט, וזה תהליך. במקרה הייתי אתמול בביקור בדאלית-אל-כרמל עם השר לביטחון פנים. הראו לנו שם סרט שעבריינים עם אקדח חסמו כביש, נכנסו, ניסו לחסל. דרך הסרט המשטרה הגיעה אליהם, אבל אחרי שלושה ימים אותם אנשים שוחררו. נקודה נוספת, אנחנו יודעים את השינוי שחל במשטרה מאז תפס איציק אהרונוביץ את המשרד לביטחון פנים מבחינת תקן כוח-אדם ומבחינת תקצוב למשרד. לכן בשעה קשה כזאת בואו לא נטיל את הכול רק על המשטרה.

תודה רבה לחבר הכנסת חמד עמאר. ההצעה שלך הייתה, פנים.

נעביר את זה לוועדת הפנים.

נצביע. מי שבעד הוא בעד דיון בוועדת הפנים בנושא התגברות הטרור והפשע ברחובות ישראל.

בעד, 8, אין מתנגדים ואין נמנעים.

ההצעה לסדר-היום בנושא התגברות הטרור והפשע ברחובות ישראל תידון בוועדת הפנים. נעבור להצעה לסדר-היום בנושא: מה ההבדל בין עולים למהגרים במדינת ישראל?

גם ההצעה הזאת היא ללא תשובת שר. ראשון הדוברים הוא חבר הכנסת משה זלמן פייגלין, ואחריו, וגם אחרון הדוברים, חבר הכנסת אלעזר שטרן. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני חש צורך מאוד לא נוח ומאוד לא נעים לעסוק בנושא הזה, משום שמאז כניסתי לכנסת בשנה האחרונה כחבר כנסת חדש, נחשפתי לתופעה שאיננו יכולים לעבור עליה לסדר-היום. יש כאן חבר כנסת, אחמד טיבי, בכנסת ישראל, שבאופן סיסטמטי לאורך כל השנה האחרונה אני רואה שהוא מכנה את העולים החדשים, סונט בהם, מעליב אותם, ואומר: אתם רק מהגרים. אני אישית ישבתי כאן על כס היושב-ראש ושמעתי את חבר הכנסת טיבי מכנה את הרב דב ליפמן מהגר. אני, הוא מכריז על עצמו, בן הארץ הזאת. אני סלע קיומה של הארץ, אתה מהגר. כך כלפי פנינה תמנו-שטה, כך כלפי אביגדור ליברמן וכך כלפי חבר הכנסת שמעון סולומון. כל העולים פה הם בסך הכול מהגרים, ואילו אחמד טיבי הוא בן הארץ הזאת, הוא יליד הארץ וכו'. וכולם שותקים. אדוני היושב-ראש, וכולם שותקים בנוגע לכרסום היסוד המהותי ביותר של הציונות. הרי מהי הציונות? הציונות היא עלייה והתיישבות. ערך ההתיישבות, כבר כרסמנו בו לפני ולפנים, ועכשיו אנחנו מכרסמים בערך העלייה, והופכים את כל העולים החדשים למהגרים, ואומרים: ומה אנחנו בעצם אומרים בזה שאתם רק מהגרים, מעבר לכך שאנחנו מעליבים אתכם? אנחנו אומרים בזה שהארץ לא באמת שלכם. אתם אורחים פה. של מי הארץ? של מי שבמקרה נולד פה או מתיישב פה. אני בן למשפחה שהגיעה לכאן לפני 120 שנה, והארץ הזאת שייכת לי בדיוק כמו שהיא שייכת ליהודי שנמצא כרגע באוסטרליה או בארצות-הברית ויעלה מחר, כי הארץ הזאת היא ארצו של עם ישראל, ארצם של היהודים. לכן כל יהודי שב לביתו, ולכן הוא עולה. הוא לא מהגר, הוא עולה. גם אם הוא עוד לא עלה, גם הוא יבוא מחר, הארץ הזאת תהיה קודם כול שלו,

כי זו ארצם של היהודים, מדינת היהודים, כפי שחזה האיש הזה. באנו לכאן להקים מדינה ליהודים. הקמנו מדינה יהודית בשביל כל יהודי תבל, וכל מי שהגיעו וכל מי שיגיע הוא עולה,

אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר שאני מאוד מכבד, מאוד מכבד, כל מי שאינו יהודי, וגם כפי שאתה יודע, הייתה לי אתך שיחה קצרה בנושא הזה, היה לי חשוב מאוד להבהיר את הדברים, ולא משנה ערבי,

נוצרי, כל מי שחי בארץ הזאת ומכבד את מדינת ישראל כמדינת היהודים, קושר גורלו בגורלו של עם ישראל, מכבד את העניין, ולא מפריע לו,

אתה עולה כי אתה יהודי. זה פשוט. אבל מי שמחפש לסנוט בעם ישראל, לערער את המהות הציונית, את המהות היהודית, של מדינת היהודים, ועושה זאת בדרך שמחפשת רק להשפיל כל הזמן, מחייב אותי לבוא ולספר לכם, חברי הכנסת, שבעצם אחמד טיבי עצמו הוא בן למשפחת מהגרים. אביו הגיע לכאן מחוץ-לארץ, והיה שוטר, לא עלינו, בכפרו, בטייבה, וכתוצאה מכך הוא נקרא בכפרו עד היום "ג'סוּס", משת"פ, משתף פעולה. יכול להיות שכתוצאה מכך הוא מרגיש צורך לנקות את עצמו מהאצבעות המאשימות בכפרו, וכך הוא מתנהג כאן, בכנסת ישראל. ואנחנו כולנו צריכים לשלם את המחיר. אז בואו נבין שארץ-ישראל היא ארצם של היהודים. כל מי שמקבל זאת מוזמן לחיות אתנו כאן בשלום ובשלווה ובכבוד, ומי שאינו מבין זאת, מקומו לא כאן.

תודה, חבר הכנסת משה זלמן פייגלין. חבר הכנסת אלעזר שטרן.

היושב-ראש, עמיתי חברי הכנסת, גם אני הצטרפתי לבקשה לדיון הזה, אני מודה, בעיקר מהפגיעה, גם אם היא לא הייתה מכוונת, ויכול להיות שהיא הייתה מכוונת, בחברינו הדרוזים, סליחה, בחברינו שעלו לכאן, מיהודי אתיופיה, ועל פני הדברים אני חשבתי שיכולים להיפגע מכך גם אחרים, כמו הדרוזים. אני חושב שלא, ואני אבהיר את דברי. המדינה שלנו היא הבית הלאומי של העם היהודי. זו מולדתנו. אני חושב שבדברים האלה אני כמובן מצטרף למה שאמר ידידי חבר הכנסת פייגלין. יהודי בכל מקום שהוא בעולם, ובהקשרים האלה אני אוסיף: זכאי חוק השבות דור שלישי, ואולי גם אפשר ללכת לדור רביעי, בטכנולוגיות של היום.

חושב שבגלל זה יש מה שנקרא חוק השבות, שבעיני הוא מביא לידי ביטוי גם העדפה מסוימת בעלייה לארץ. אני כמובן גאה בחוק הזה, אבל אני מבקש שבאותו זמן נדע שדווקא מכיוון שיש כאן חוק השבות, שיוצר סוג של הבדלים, אני חושב שלמיעוטים שחיים בתוכנו, וגם בזה אני יודע שחבר הכנסת פייגלין, והוא טרח לומר את זה גם כאן, מבין את הכבוד שאנחנו מחויבים בו, ואת השוויון, על כך שהם חיים אתנו ועל כך שזו גם מדינתם, מתוקף היותם בני הארץ הזאת, וככה מדינת ישראל הכירה בהם. אז אני חושב שהחובה שלנו, דווקא בהינתן חוק השבות, דווקא בהינתן המילה היפה הזאת, עלייה, ולא הגירה, שאנחנו באמת מקפידים עליה, היא חובת שמירת הזכויות. חבר הכנסת פייגלין הזכיר פה גם את הנושא של הדרוזים.

בעיני זו דוגמה כמעט מושלמת, הייתי אומרת, ליחסים של אחווה ושוויון ושל הכרה של שני הצדדים שזה לא של אף אחד מאתנו יותר משל השני.

אנחנו עולים, אבל אנחנו משרתים ושומרים על הארץ הזאת יחד, ונותנים את הזכויות. ובהיבט הזה אני אומר רק דבר אחד: בהינתן המחשבות האלה והאמירות האלה, כל פעם גם חברי הכנסת הערבים, חלקם אומרים לי: תתחילו אתם קודם, ואז אנחנו גם כן נשרת, או נתרום את מה שאנחנו אולי צריכים לתרום. תראו איזו אפליה יש. ואני אומר: אני יודע. כן, יש פה אפליה בארץ.

להיות בן-מיעוטים בכל מקום זה כנראה יותר קשה, וגם בארץ הזאת. אבל מה שאני קורא פה, אנחנו לא נוותר על המושג של עולים מול מהגרים, אבל באותה נשימה אנחנו גם לא נוותר על החתירה הקבועה שלנו לזה שמי שהוא בן-מיעוטים בארץ הזאת ירגיש שווה ככל האפשר, יחד אתנו, כי בסוף כולנו פה, בביתו, במדינתו, בבית הלאומי של העם היהודי, אבל כולנו, ללא הבדלי דת גזע ולאום, אזרחיה של מדינת ישראל.

תודה, חבר הכנסת שטרן. הבעת דעה של חבר הכנסת נסים זאב. אדוני היושב-ראש, אני לא מבין את חבר הכנסת פייגלין, מה הוא כל כך מתרגש מאחמד טיבי.

בכלל הוא נגד מדינה יהודית, אז מה אתה מצפה ממנו, מה הוא אומר ומה הוא חושב על עם ישראל שאחרי אלפיים שנות גלות חזר לארצו. הוא לא רוצה את העם היהודי פה. זה שהוא נמצא פה בפרלמנט ואנחנו מאפשרים לו להסית כנגד מדינת ישראל, זה הבעיה הדמוקרטית, אבל זה דמוקרטית ויהודית. אז את החלק היהודי הוא לא מכיר, והחלק הדמוקרטי, הוא מנצל אותו עד הסוף.

אדוני היושב-ראש, אני חושב שכן יש מקום מבחינה אתית להעביר את זה לוועדה, כדי שתדון בעצם האמירה הזאת, שבעצם מעבר לזה שהיא מגוחכת, יש בה הסתה כנגד המדינה, כאשר איש חבר פרלמנט יושב פה, מסית ומדיח.

ועדה. אתם מסכימים לוועדה? אנחנו נעביר את זה לוועדת, ועדת פנים. אנחנו מסכימים, ועדת הפנים.

ועדת הפנים אמרנו, מסכימים.

אני, חינוך. אם יש חילוקי דעות אנחנו נעביר את זה לוועדת הכנסת. קודם כול נצביע, ואחרי זה נעביר. ההצעה להעביר את הנושא לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. בעד, 6, אין נמנעים, אין מתנגדים. אנחנו מעבירים את זה לוועדת הכנסת, שתכריע איפה יהיה הדיון. אנחנו עוברים לנושא הבא: הריסת בית-הכנסת בגילה בירושלים, הצעה לסדר-היום מס' 2701 של חבר הכנסת נסים זאב. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בשבוע שעבר העליתי את הנושא של הבנייה הבלתי-חוקית במזרח-ירושלים, על ההפקרות, ושם לא נעשה דבר. עוד בשנת 2000, ב-11 בספטמבר 2000, כאשר ערפאת עוד היה בין החיים, כתב ג'מיל עותמאן-נאסר, שהיה מושל מחוז ירושלים מטעם הרשות הפלסטינית, מכתב ליאסר ערפאת. על הנייר היה כתוב שכל ערבי הבונה בירושלים מבצע פעולה לאומית מהמדרגה הגבוהה ביותר.

נאמר במכתב שהעמידה האיתנה של התושבים שומרת על ירושלים כעיר ערבית, מגִנה על אדמתם בפני פלישת ההתנחלויות. ונאסר בעצם מבקש מערפאת לסייע על-ידי תשלום הקנסות שמוטלים על הבונים בנייה בלתי חוקית. הלוא שם כל אחד בונה, ובסופו של דבר משלם קנס. אז כתב ידו של ערפאת מופיע בצד, הוא כותב שיש להעביר את העניין לטיפולו של סמי רמאווי, שהוא מנהל משרדו, של משרד האוצר, כאשר הוא אומר ששווה לשלם כספים, העיקר לבנות כמה שיותר בירושלים,

הערבים, חלילה וחס, יפסידו את ירושלים. עכשיו תראו מה קורה, איזה אבסורד. אני הבאתי את המספרים בשבוע שעבר, דיברנו על גן-המלך, מי שזוכר, בשבוע שעבר, על 45 דונם כמעט, שרובו היה פעם שטח ירוק. הריאה הירוקה של ירושלים הפכה להיות שטח של בנייה בלתי חוקית, מאות של בתים. אין פוצה פה ומצפצף, אף אחד לא אכפת לו, העירייה לא ממהרת להרוס. יש רגישות גבוהה, מאוד רגישים למה שקורה במגזר הערבי, אבל אין רגישות ואטימות לב קיימת כנגד בית-כנסת בגילה. אני באתי, ראיתי וביקרתי במקום, רציתי לראות על מה

חשבתי שאולי בנו על המדרכה, אולי על הכביש, אולי באיזה מקום שמיועד לגן, לירק, מפריע למישהו. תאמין לי, הזדעזעתי לראות, אדוני היושב-ראש. מדובר בסך הכול בבית-כנסת במרתף של בניין, שכבר למעלה מ-20 שנה מתפללים שם. הייתה איזו הרחבה של מרפסת שקיימת, שסגרו אותה בגלל הצפיפות. היה דיון בבית-המשפט. בית-המשפט אומנם החליט שצריכים לבצע את ההריסה כי זו בנייה בלתי חוקית. אני לא ראיתי פעם שבית-המשפט אומר כן להשאיר בנייה בלתי חוקית. הוא אומר את זה, אגב, על אלפי יחידות דיור במזרח-ירושלים. אין פסק אחד שלא אומר להרוס, אבל לא הורסים שם. הביצוע שואף לאפס, אבל בכל זאת ממתינים, רואים. אבל במקרה הזה, אדוני היושב-ראש, השופט אמר במפורש לאפשר להם, לתת להם ערעור, הם יכולים לערער בבית-המשפט. הפסק ניתן בשבוע שעבר ביום שלישי אחרי-הצהריים,

15:00, 16:00, והנה כבר ביום רביעי בבוקר, וישכם בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו. לעיריית ירושלים אין זמן, צריכים כבר להרוס כמה שיותר מהר. ב-06:00, אדוני היושב-ראש. ביום שלישי אחרי-הצהריים קיבלו פסק שיכולים להרוס עם אפשרות לערעור. לא נותנים אפשרות לערער. על מה מדובר פה? הרי בית-הכנסת הזה קיים מפני שיש בעיה אמיתית לשכונה. בשכונה אין בתי-כנסת. אדם נתן ונידב את המחסן, את קומת הקרקע שלו לבית-כנסת, בית-הכנסת הזה מתקיים כבר למעלה מ-22 שנה. מה הבהלה הזאת לא לתת עוד שבוע אחד לאדם בעל הרכוש, שנותן מדמו ומכספו,

את ביתו, לשירות הציבור, לאפשר לו לערער בבית-המשפט? כמה רשע יכול להיות פה? כמה איפה ואיפה? כמה שחיתות, הכול בשם החוק? ולכן, אדוני היושב-ראש, לא ייתכן, כאשר מדובר באוכלוסייה ערבית, אולי 20% בירושלים, מספר עבירות הבנייה שם הוא כפל-כפליים, ומספר ההריסות שואף לאפס, בגלל הרגישות הרבה. בית-כנסת, אין

אני רוצה לדעת. כשמדובר בבית ערבי יש רגישות, ואני מכבד את זה, שתהיה רגישות. מי שרגיש, איך אומרים: מי האיש הירא ורך הלבב, ילך וישב לביתו. אין צורך גם בפיקוח הדמיוני, כאילו יש פקחים במזרח-ירושלים. בתקופה שלי היו שני פקחים שאמרו לי: אין לנו מה לעשות, גם אם אנחנו מביאים בסופו של דבר תביעה לבית-משפט, בית-משפט לא יודע מה לעשות עם התביעה שלנו. הוא מגלה רגישות, אנחנו ממשיכים רק לעקוב, ועוקבים, ובסופו של דבר הבית נשאר על כנו. אז בית-כנסת, מרפסת, לבוא ולהרוס עם קונגו, באכזריות כזו. בית של יהודי שכבר קיים למעלה מ-20 שנה, מקיים שם בית-כנסת. ואומנם, יש תוספת כלשהי של מרפסת קיימת, שהוא בסך הכול כיסה אותה, לא מפריע לאיש, אדוני. אני ראיתי במקום, לאף אדם זה לא צריך להפריע. אז במקום לאפשר לפחות את האפשרות שבית-המשפט נתן לו לערער, אנחנו מגלים חוסר רגישות, הייתי אומר, כפי שגילו, מה לעשות. כבר יש, אומרים, ההיסטוריה שלנו, כאשר ניתקו וגירשו את היהודים מגוש-קטיף. אני זוכר את הימים כאשר הייתה פנייה של מופז ברגע האחרון לראש הממשלה שרון, הוא בא וביקש, אחרי שמרן רבי עובדיה יוסף פנה אליו ואמר לו, ממש בבכיות: אל תהרסו את בתי-הכנסת, תשאירו אותם. אנחנו צריכים לשמש דוגמה לפחות לגויים, שאנחנו לא הורסים את המקום הקדוש לנו. הרי זה מקום מקדש-מעט. ברגע ששמים במקום ספר תורה ואנשים מתפללים וזה הפך להיות בניין של קבע, יש בעיה הלכתית להרוס מקום כזה. אפילו אם הוא עמד 30 יום, אדוני, 30 יום אם המקום הזה קיים, והתפללו בו, יש בעיה להרוס אותו מבחינה הלכתית, זה נקרא משכן של קבע. אז איך עיריית ירושלים מרשה לעצמה לבוא אחרי כמה שעות, לנצל, הייתי אומר, את היום הזה, שבין הערביים, שזה לא מן היום ולא מן הלילה, שאנשים עוד המומים, שקיבלו את צו ההריסה, לבוא ב-06:00, בבוקר למחרת, לבוא ולהרוס את המקום הזה? בושה וכלימה. אין לי מה להוסיף. תודה, חבר הכנסת נסים זאב. הבעת דעה של חבר הכנסת משה זלמן פייגלין. תודה, אדוני, אתה יודע, חברי חבר הכנסת נסים זאב, הנקודה המרכזית בכל דבריך הייתה המשפט: והכול בשם החוק. כי בשם החוק נעשים הפשעים החמורים ביותר. אתה יודע, נאמר במקורותינו: אל תהיה צדיק הרבה. אז השלטון, יש בידיו החוק, והוא מחליט איך להשתמש בו. ואם הוא משתמש בו באדיקות יתרה כלפי נושא מסוים, ובמין נינוחות שכזאת, וגרירת רגליים, לגבי נושא אחר, אתה כבר מבין שמקום המשפט שם הרשע. היה פילוסוף אמריקני בשם אמרסון, בן המאה ה-19, שאמר: אדם ישר אינו מציית לחוק יותר מדי, יותר מדי טוב. ואסיים רק במשפט אחד בהקשר של החוק: פושע קטן פועל בניגוד לחוק, פושע בינוני עוקף את החוק, פושע גדול משתמש בחוק. תודה רבה. מה אתה מציע, חבר הכנסת? ועדת הפנים. להעביר לוועדת הפנים.

בעד, 6, אין נמנעים ואין מתנגדים. ההצעה לסדר-היום תעבור לוועדת הפנים. אנחנו עוברים לנושא הבא: החלטת שר החקלאות של דנמרק לאסור את השחיטה היהודית, הצעה מס' 2703 של חבר הכנסת יעקב מרגי.

אדוני חבר הכנסת, לא חייבת להיות תשובת שר, חייב להיות שר נוכח במליאה, והשרה נוכחת במליאה. כבוד הוא לי שהשרה סופה נמצאת אתנו, אבל היה ראוי שבנושא כזה חשוב יהיה פה לפחות סגן שר הדתות, אם לא שר החוץ. אני מקווה שיספיק להגיע עד אז.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 ההצעה לסדר-היום היא בעניין השחיטה הכשרה באירופה בכלל ובדנמרק בפרט. השבוע נכנסה תקנה בדנמרק המונעת את השחיטה הכשרה בשטחה. שר החקלאות והמזון הדני הבהיר כי לא יאפשר עוד שחיטה ללא הימום. שר החקלאות הדני התבטא, ואני מצטט: זכויות בעלי-החיים קודמות לזכויות דתיות. מובן שהחלטה זו, בליווי האמירה של שר החקלאות, עוררה זעם בקהילות היהודיות בדנמרק ובאירופה. אדוני היושב-ראש, החלטה זו פוגעת ביהודים בארץ ובעולם. החלטה זו של שר החקלאות הדני פשוט הוציאה את השחיטה הכשרה אל מחוץ לחוק בדנמרק. אך יחד עם מחאתנו, אנחנו חייבים להיות הגונים ולומר: שר החקלאות הדני אמר, ואני מצטט: אני בעד שחיטה דתית, אך היא חייבת להיות ללא צער בעלי-חיים. עד כאן הוא צודק, וזוהי גם ההלכה. בהלכות שחיטה נבחנו סוגיות אלו.

וכאן הוא טעה, הוא המשיך ואמר, הוא קבע קביעה מוטעית, שאת זה אפשר להשיג רק בהימום. ולי אין ספק שאם הוא היה בקי בהלכות שחיטה, היה מבין ויודע שיש כאן הפעולה הכי מינימלית, אם בכלל, בצער בעלי-חיים.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 חוק השחיטה בדנמרק בא אחרי איסור מילה בכמה מדינות באירופה. כפי שידוע, מצוות המילה בעם היהודי זו המצווה הראשונה והבסיסית לכל יהודי, ללא הבדל ברמת קיום המצוות. זו המצווה שכל יהודי מקפיד, ללא חוק וללא כל פעולה אזרחית שמחייבת אותו. השחיטה הכשרה היא המינימום הבסיסי בקיומה של קהילה יהודית בכל מקום בעולם, ולא הזכרנו מדינות אחרות באירופה,

הצהרת כוונות לאסור את השחיטה הכשרה במדינתן. אני לא רוצה לגזול את זמן הכנסת והזמן שהוקצה לי לדיון בהצעה לסדר-היום בניסיונות להוכיח כמה צער בעלי-חיים באמת מעניין את ממשלת דנמרק או את העם הדני, כי רק שבוע לפני כן כל העולם חזה בתמונות איך הם ממיתים ג'ירף בגן-החיות וזורקים את בשרו לאריות, בצורה הכי ברוטלית שבעולם. נציב הבריאות האירופי טוניו בורג אמר, ואני מצטט: איסור שחיטה כשרה בדנמרק נוגד את החוק האירופי. והוא מתכוון לבקש הבהרות מממשלת דנמרק. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי סגן השר, גברתי השרה, אני לדיון כזה לא הייתי שולח את סגן שר הדתות, אפילו שזה נושק גם לענף הבשר ויבוא הבשר ולכשרות בתיאום הרבנות. זה עניין לאומי, עניין הסברתי, זה עניין מדיני של ממשלת ישראל. ואני אסביר. לי יש בעיה עם ממשלת ישראל, עם התגובה,

ובנושא המילה גם,

לצערי הרב, אינני שומע את הממשלה בנושא, כאילו זה עניין של הקהילה היהודית בדנמרק, או שזה עניין של דתיים, או שזה עניין רק של קהילות יהודיות.

נושא השחיטה הכשרה הוא בעיה של העם היהודי בכלל. ואם הממשלה באמת חושבת שהיא לא מרגישה כמו שמרגישים היהודים בעולם, הרי יהודי העולם מרגישים שזו הממשלה שלהם, שמייצגת אותם. אני מבקר בקהילות יהודיות, הם מצפים מאתנו,

להיות המייצגים שלהם, הפה שלהם. בנושא הזה הממשלה הזאת נאלמה, כמו בנושאים אחרים, אבל בנושא הזה בכלל נעלמה, באל"ף ובעי"ן. עוד לפני ארבע שנים ויותר נשמעו קולות נגד השחיטה הכשרה. אני אישית הופעתי בפרלמנט האירופי ודיברתי בנושא הזה, יחד עם הרב הראשי דאז. הממשלה הייתה צריכה לפעול במרץ מול מדינות אירופה, מול האיחוד האירופי. לצאת בהסברה. לו יצויר שמדינות אירופה, ובכלל בעולם, יאמצו את ההחלטה או יחקו את שר החקלאות הדני. משק הבקר של ישראל נשען, אם אני לא טועה, רובו,

רובו נשען על יבוא. אנחנו יכולים להיות עצמאים? זה לא נושק? אז מה, מפני שזה שחיטה כשרה? אני חושב שצריכה להיות פעולה מדינית, הסברתית, רחבה,

ואם צריך להסביר להם, להסביר להם. אם צריך לערוך מחקר במימון המדינה, לערוך מחקר ולהוכיח שהשחיטה הכשרה אינה מלווה בצער בעלי-חיים, ואפשר להוכיח זאת. קול מחאה מהממשלה, גם את זה לא שמענו. ולכן המטרה שלי בהצעה לסדר-היום בנושא הזה לקיים דיון גם במליאה, לאחר מכן גם בוועדות הכנסת, כדי שלממשלה ולכנסת יהיה מה לומר בנושא הזה, של השחיטה הכשרה, כשהנושא הולך ומתפשט.

זה לא סוד, וטוב שכך: העולם הולך לכיוון של כמה שפחות צער בעלי-חיים, הולך לכיוון של כמה שיותר שמירה על הסביבה. זה נכון, זה טוב ונכון. ולכן יש החשש הסביר שאחרי דנמרק יהיו כפטריות, פולין כבר הצהירה מזמן, ועוד מדינות, הולנד, עוד מדינות, זה יתפשט. ואז מה נאמר? לכן צריך להתערב, צריך פעולה מכוונת של הממשלה ואמירה מפורשת של הממשלה וגם של הכנסת. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. ישיב סגן השר לשירותי דת אלי בן-דהן. הודעה לסגן מזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק בתי-המשפט (תיקון מס' 75), התשע"ד 2014, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט, הצעת חוק לימוד חובה (תיקון מס' 16) (תיקון מס' 9), התשע"ד 2014, שהחזירה ועדת החינוך, התרבות והספורט.

בבקשה, אדוני סגן השר. אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, חברי הכנסת, ראשית אני מודה לחבר הכנסת מרגי, שהעלה את הנושא. אכן הנושא הזה הוא באמת נושא חשוב ממדרגה ראשונה. מדי שבועות בתקופה האחרונה עולים איסורים שונים, לצערנו הרב, במיוחד באירופה. זה התחיל מאיסור ברית מילה, איסור שחיטה ועוד איסורים נוספים במדינות שונות, כפי שאמרתי, במיוחד באירופה. זה מתחיל כביכול בהגנה, צער בעלי-חיים, או בהגנה או במניעה של פגיעה בתינוקות, כביכול טיעונים שכולם הם, מי לא מסכים לרמת הטיעונים הללו. אבל באמת כנראה מסתתרים מאחוריהם דברים אחרים ועמוקים, ואסור לנו כמדינה, כמדינת ישראל, להסכים למעשים אלו. אני רוצה לציין שלאחרונה, לפני כחודשיים, הייתי בביקור בברלין, במפגש של רבני אירופה. במסגרת המפגש הזה נפגשתי גם עם מזכיר האיחוד האירופי, והוא התחייב בפנינו שמדינות אירופה לא תטלנה איסורים שנוגעים לחופש הדת של היהודים באירופה. אני חושב שזה גם הזמן לקרוא לו, גם מכאן וגם כפי שעשינו קודם, להפעיל את המרות של הפרלמנט האירופי על כל המדינות האירופיות ולדרוש מהן לא לפגוע בזכויות הבסיסיות של היהודים באירופה. בפרשה הזאת של דנמרק, מייד התקשרתי לשגריר דנמרק בישראל, שוחחתי אתו בטלפון, הבהרתי לו את החומרה שאנחנו היהודים רואים באיסור הזה של שחיטת בשר בדנמרק, שחיטה כשרה. הבהרתי לו שהשחיטה היהודית היא שחיטה שאיננה גורמת לצער בעלי-חיים, כמו שאנשים חושבים. ההפך הוא הנכון. לכן, אני מצפה ממנו להודיע לממשלת דנמרק שתפקידה הוא אחד ויחיד: לבטל את החוק הזה, שהתקבל על-ידי שר החקלאות. אגב, צריך לדעת, שם בדנמרק, חוקים מקבלים גם שרים בודדים. אולי כדאי לאמץ את זה גם אצלנו: לא צריך ממשלה, לא צריך כלום, שר החקלאות מחליט, מחוקק חוק ואוסר מייד את השחיטה. גם השר נפתלי בנט, שהוא השר הממונה גם על התפוצות, שר התפוצות, טלפן ישירות לשר החקלאות. אני דיברתי עם שגריר דנמרק בישראל, הוא דיבר עם שר החקלאות של דנמרק, שהוא זה שחוקק את החוק הזה. הוא הבהיר לו את החומרה שמדינת ישראל רואה בכך, ושאנחנו לא נוכל להסכים שתהיה פגיעה ביהודי העולם בכלל וביהודי דנמרק בפרט, שלא יוכלו לשחוט שחיטה כשרה. שר החקלאות הבין שהוא הלך פה על מוקש לא קטן, הוא הבין שיש פה בעיה שצריך לטפל בה. אני מקווה, כפי שאמר לי גם שגריר דנמרק בישראל, שהוא יבהיר את חומרת הדברים כפי שנראים כאן בישראל, איך הם נראים כאן, כדי שממשלת דנמרק תבטל את החוק הזה. אני חושב שזה בהחלט נושא חשוב, ואם המציע ירצה לקיים על כך דיון באחת הוועדות, אני מסכים לכך. הנושא הוא באמת בעל חשיבות גדולה. אני מסכים לדבר נוסף שאמרת: אחרי 65 שנות קיומה של המדינה, המצב התהפך. היום המדינה היא האחראית ליהודי העולם. בשנים הראשונות,

המדינה הייתה זקוקה לעזרה גדולה מיהודי העולם. גם היום אנחנו נעזרים ביהודי העולם,

ברוך השם, מצבה של המדינה היום הרבה יותר טוב, הרבה יותר חזק, והאחריות היא שלנו, של מדינת ישראל, לדאוג לכל יהודי התפוצות בעולם, לסייע להם במאבקים שלהם ולמנוע מהם תקנות או איסורים כאלה, כפי שנעשו עכשיו. אני מסכים לקיים דיון בוועדה בנושא הזה. אתה מציע להעביר את זה לוועדה. ועדת כלכלה, אני חושב שזאת ועדה מתאימה. ועדת הכלכלה. אנחנו נעבור להצבעה. תודה, אדוני סגן השר.

בעד, 5, אין מתנגדים, נמנע אחד. הנושא יעבור לוועדת הכלכלה. לפי סעיף 34(א), הודעה אישית של חבר הכנסת אחמד טיבי על דבריו של חבר הכנסת משה זלמן פייגלין. יש לך שלוש דקות, בבקשה.

אני רוצה להודות לך, ישבתי עם שר החינוך על מצב החינוך ביישובים הערביים. קיבלתי תיקון, חמש דקות מגיעות לך. תודה רבה, אפילו פחות.

א. זה מחמיא לפוליטיקאי, במיוחד למי שמייצג קו לאומי, שכל משפט שלו, יש לו היקש. אבל בעיקר זה מחמיא לפוליטיקאי שזו הרמה של יריביו ואויביו. אבי מעולם לא נולד בשום מקום חוץ מבארץ הזאת. הוא לא נולד בסוריה, לא בקונגו-ברזוויל, לא בעיראק, הוא נולד כאן ביפו. סבי נולד ביפו, הוא קבור ביפו. אני מקווה שאף אחד לא ילך לנבור בקבריהם של סבי או אבי, עליהם השלום. הוא מעולם לא היה, הוא היה לפני פייגלין. הרבה לפני פייגלין ואבותיו. אני לא היגרתי לכאן. מעולם לא היה שוטר. אבי היה פקיד בנק, מנהל בנק, עבד גם בעמותות מים, אני גאה בו. נאמר עוד משהו, לא הפעם, נאמר: שאלמלא כך, טיבי לא היה מתקבל לרפואה, הוא אמר או כתב את זה, כי לא מקובל שערבים היו מתקבלים לרפואה. ובכן, אדוני היושב-ראש, בהכנעה ובצניעות, אני סיימתי במקום ראשון בבית-הספר לרפואה, עשיתי את עבודתי נאמנה, התקבלתי לכל בתי-הספר לרפואה רק בגלל ציוני. אני שב ואומר, יש לי בוז מסוים לאנשים שמשתמשים בסגנון של גבלס: אם אתה חוזר על השקר פעם אחר פעם אחר פעם, אולי הוא יתפוס. יכול להיות שרמת האמינות של אויבי ויריבי היא כרמת גודל האף של פינוקיו, שבכל פעם הוא זורק שקר כדי להוכיח שאנחנו לא בני הארץ הזאת. כי הם כועסים שאני אומר שאני נולדתי פה, אז אני חוזר ואומר: כאן ביתי, כאן נולדתי, כאן נולדו בני, כאן נולדו הורי, כאן נולד סבי, בדיוק כמוך. יש אחרים שגם נולדו כאן, ועצם ההשמצות הזולות, הנבזיות, מתחת לכל ביקורת, שלא מקובלות בכנסת, אני בחיים לא אדבר על מקור אשתו של מישהו או אביו, בשקר, כדי להשתמש בשיטה של גבלס. נולדתי כאן, אבי וסבי נולדו ביפו, גדלנו בטייבה שאנחנו כל כך אוהבים. הצטיינתי בבית-הספר לרפואה. ואני מרגיש בוז עמוק, אבל הרבה בוז, לסגנון ולמי שאמר אותו,

תודה רבה, חבר הכנסת אחמד טיבי. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני, כ"ד באדר א' התשע"ד, 24 בפברואר 2014, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה.